מהצעת חוק פ/2178/23 וכלה בהצעת חוק פ/2225/23: הצעת חוק דחיית תשלומי מס לעסק חדש (תיקוני חקיקה), התשפ"א 2020, מאת חברי הכנסת עידן רול ויעקב מרגי,

לתיקון פקודת מס הכנסה (הכרה בהוצאות אש"ל לעצמאים), התשפ"א 2020, מאת חבר הכנסת עודד פורר, הצעת חוק החקלאות, התשפ"א 2020, מאת חברי הכנסת רם

עוד אבקש להודיעכם כי על פי סעיף 96(ד) לתקנון הכנסת, משחדל חבר הכנסת אליהו ברוכי לכהן בכנסת ביום כ"ו באלול התשפ"א, 15 בספטמבר 2020, נמחק שמו מהצעות חוק שהיה שותף להן עם מציעים אחרים.

הצעת חוק שמספרה פ/1930/23, שהוגשה מטעמו כמציע יחיד, הוסרה מסדר-היום. ביום כ"ו בתשרי התשפ"א, 14 באוקטובר 2020, עם התפטרותו מהכנסת של חבר סיעתו אליהו חסיד, חזר חבר הכנסת ברוכי לכהן בכנסת, אולם אין באמור כדי לשנות הודעה זו.

הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונח על שולחן הכנסת דוח שנתי 71א של מבקר המדינה. כמו כן הונחו הודעות שר החינוך יואב גלנט על מסקנות הוועדה המיוחדת לזכויות הילד בעקבות דיון מהיר בהצעתה של חברת הכנסת סונדוס סאלח בנושא: פדופיליה, הסדרי טיעון, היעדר חקיקה וענישה, היעדר מודעות ומניעה, הסברה והכשרות ייעודיות, בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת בועז טופורובסקי ואחמד טיבי בנושא: שבעה ילדים ו-117 אזרחים מצאו את מותם מתחילת השנה כתוצאה מתאונות דרכים. נוסף על כך הונחו הודעות שר החינוך יואב גלנט על מסקנות ועדת החינוך, התרבות והספורט בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת מיכאל מלכיאלי, סמי אבו שחאדה, ישראל אייכלר, מיכל שיר סגמן ותהלה פרידמן בנושא: סכנת סגירה המרחפת על תוכנית

כמו כן הונחו ההסכמים האלה: אמנה בין ממשלת מדינת ישראל לבין הרפובליקה של פולין בדבר שיתוף פעולה בתחום הביטחון הסוציאלי, אמנה בין מדינת ישראל לבין הרפובליקה הפדרטיבית של ברזיל בדבר שיתוף פעולה בתחום הביטחון הסוציאלי, אמנה בין ממשלת מדינת ישראל לבין הרפובליקה של ארגנטינה בדבר שיתוף פעולה בתחום הביטחון הסוציאלי. כמו כן הונח פרוטוקול לתיקון האמנה בדבר ביטחון סוציאלי בין מדינת ישראל לבין ממלכת הולנד.

תודה רבה. אם כן, אנחנו עוברים לנאומים בני דקה. ראשון הדוברים, חבר הכנסת בועז טופורובסקי, בבקשה. תודה, כבוד יושב-ראש הכנסת. חבריי חברי וחברות הכנסת, כמו בכל שבוע, גם השבוע אקריא את שמות ההרוגים בתאונות הדרכים ואת פרטי התאונות. ביום רביעי 14 באוקטובר נהרג נהג משאית, גבר בן 62, בתאונה בין שלוש משאיות בכביש 6 סמוך למחלף אייל. ביום שישי 16 באוקטובר נהרג רוכב אופניים חשמליים, גבר בן 40, לאחר שרכב פרטי פגע בו בדרך יצחק רבין בפתח תקווה. זהו השבוע השני ברציפות שבו נהרג רוכב אופניים חשמליים, וזה הרוכב ה-17 שנהרג מתחילת השנה. עוד באותו היום נהרג גבר בן 35 לאחר שטרקטורון שעליו נהג התנגש בטרקטורון נוסף בדרך עפר סמוך לדימונה. למרות הקורונה, למרות הסגר, בחודשים יולי עד ספטמבר 2020 נהרגו 97 אנשים בדרכים, יותר מ-2019, אז נהרגו 88 באותה תקופה, ויותר מ-2018, אז נהרגו 60 באותה תקופה.

סעו בזהירות.

תודה רבה. חבר הכנסת מיקי לוי, איננו, חבר הכנסת מתן כהנא, איננו, חבר הכנסת אוסאמה סעדי, איננו. חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, בבקשה. צוהריים טובים, כבוד היו"ר. כנסת נכבדה, אני רוצה לפנות לנשות העולם וגם לנשים בישראל ולהגיד שהחודש, חודש אוקטובר, הוא החודש להעלאת המודעות לבדיקה לסרטן השד, ולציין שבישראל בממוצע יש בכל שנה 4,000 נשים שהן חולות סרטן שד. אחת מכל שמונה נשים עלולה לחלות במחלה. הממוצע של הגיל בכלל הוא גיל 40, אבל יותר משליש החולות הן נשים ערביות ואחוז המחלה, פחות עשר שנים מהממוצע הכללי בארץ. חשוב מאוד שכולן יצאו להיבדק.

להלן תרגומם: לכל הנשים במדינה, לאחיותיי הנשים הערביות, החודש הזה הוא חודש המודעות לסרטן השד. כל הנשים, כל אחת צריכה לקחת אחריות על עצמה: קומי, לכי והיבדקי. בדיקה מקדימה מצילה חיים.)

תודה, ואני בהחלט מצטרף לקריאה החשובה הזאת. חברת הכנסת אוסנת מארק, איננה, חבר הכנסת יעקב מרגי, איננו, חבר הכנסת אלי אבידר, גם הוא לא כאן, חבר הכנסת ווליד טאהא, איננו, חבר הכנסת אלכס קושניר, איננו, חבר הכנסת אלעזר שטרן, איננו, חבר הכנסת אנטאנס שחאדה, איננו. חברת הכנסת טלי פלוסקוב, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני רוצה לשתף אתכם בכך שהיום השקנו את שדולת הגמלאים בכנסת. אנחנו דיברנו על כל כך הרבה נושאים שקשורים לאזרחים הוותיקים, שנראה לי שיש לנו עבודה לארבע שנים, בתקווה שהכנסת תחזיק מעמד ארבע שנים. יש שני נושאים שאני רוצה לשתף אתכם ולהגיד לכם מה חשוב לנו. קודם כול, דבר ראשון, לא לתת לפגוע באזרחים הוותיקים שזכאים לפנסיה מהקרנות הוותיקות. אסור שזה יקרה. אלה אנשים שעבדו, אלה אנשים שקיבלו. אנחנו צריכים רק להוסיף ולא לקזז, חס וחלילה. הדבר השני, אני רוצה לשתף אתכם בהצלחה הגדולה מאוד לניצולי השואה במדינת ישראל. יש הסכם עם גרמניה שוועידת התביעות, מרכז הארגונים והשרה מירב כהן השיגו, שניצולי שואה, שחיים היום במצב הכי קשה, יתחילו לקבל 1,200 יורו בשנה. ההסכם הוא לשנתיים. מאוד מבורך. ברכות לכל השותפים וגם לניצולי השואה. תודה רבה, אדוני. תודה רבה, ובאמת יישר כוח על הקמת השדולה, גם לך וגם לשתי השותפות הנוספות, חברות הכנסת קטי שטרית ואתי עטייה. חבר הכנסת סמי אבו שחאדה, בבקשה. כבוד היושב-ראש, ב-17 בספטמבר הוציא צבא הכיבוש 63 צווים צבאיים לסגירת כ-3,000 דונם, בדיוק עם תחילת עונת המסיק, עונה שממנה חיים חלק גדול מהפלסטינים בשטחים הכבושים. המטרה של הדבר הזה היא לעזור למתנחלים בגנבת זיתים, כריתת עצים, שרפת עצים ומניעת ההגעה של החקלאים הפלסטינים לאדמותיהם. הפשעים האלה כולם נעשים בחסות הצבא ובהגנת הצבא. אני רוצה להציע גם לעשות מזה עסק, כמו שישראל עשתה בעסקת השלום עם בחריין ועם האמירויות, שזה בעיקר עסקת נשק. אפשר מהדבר הזה גם לעשות עסק בתיירות. במדינות העולם הנאור,

מלמדים על קולוניאליזם בשיעורי ההיסטוריה, אפשר להביא את התלמידים ואת המרצים שלומדים על קולוניאליזם בעולם במאה ה-19, לבוא ולראות איך זה קורה בשטחים הכבושים במדינת ישראל ביום-יום,

במקום שילמדו על זה בספרי ההיסטוריה, ישראל יכולה לתת להם דוגמאות מצוינות מה זה דיכוי, מה זה כיבוש, מה זה הרס, מה זו התנשאות ומה זו עליונות.

חבר הכנסת משה אבוטבול, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, כבוד השר היקר שנמצא כאן, כולנו נמצאים במאבק מתמיד ומתמשך בכל הנושא של הקורונה, עם כל הכלים ועם כל היכולות נגד הנגיף, ופועלים בלב שלם כדי למגר את התופעה הזו של המגפה. אנו גם ערים לכך שחז"ל אמרו שפיקוח נפש דוחה אפילו שבת. מאוד מכעיס ומקומם לראות שהפרויקטור הלאומי מר רוני גמזו חילל שבת על דבר שהוא בכלל לא פיקוח נפש. להזמין בשבת צוותי תקשורת, בעיצומה של השבת, זה חמור מאוד, וחייבים להפסיק את זה, כי זה דבר שהוא לא מקובל במדינה היהודית שלנו. ייאמר לשבחו שהבוקר, כאשר אמרתי לו את הכול בוועדת העבודה והרווחה, הוא התנצל והבטיח שזה יופסק. אבל זה חייב להיפסק בכל משרדי הממשלה, שנזכור כולנו תמיד, רבותיי, שאנו במדינת ישראל, מדינת היהודים, ושבת זה חלק מרכזי ממנה.

תודה רבה. חבר הכנסת מנסור עבאס, איננו. חבר הכנסת עודד פורר, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, היום התעוררנו ליום שבו נרצחות שתי נשים,

אחת בדרום. אדוני היושב-ראש, זרעי חומר הנפץ האלה נזרעו ביום שסגרו את מדינת ישראל בבתים, וצריכה הייתה הממשלה להיערך גם בנושא הזה, אם בהסברה ומניעה ומלחמה באלימות הזו, וצריכה גם לעתיד לטפל באכיפה ובענישה. אבל לא ייתכן שבתקופה שבה ברור לחלוטין שאנחנו נמצא את עצמנו עם יותר מקרים של אלימות במשפחה, שבה סיר הלחץ הזה הולך ומתפוצץ לו לאיטו, דווקא אז, כשהמשרד לביטחון פנים מפרסם את שמונת היעדים שלו בתקופת הקורונה, הנושא של אלימות במשפחה נעדר משם. דווקא בתקופה הזאת, השר הזה, בניגוד לשר הקודם, בוחן שוב את ההקמה של יחידה שתפקח על עברייני אלימות במשפחה שהשתחררו. חברים, תתעוררו. אנחנו מצויים במציאות שבה בתוך הבתים הלחץ הולך וגובר, גם הכלכלי, גם הנפשי, ובסוף זה מתפוצץ לנו בפנים, כפי שזה התפוצץ היום. יהי זכרן של שתי הנשים הללו ברוך. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, בבקשה. כבוד היושב-ראש, אכן זה יום שחור, זה יום מאוד קשה כאשר ידיעה אחרי ידיעה מגיעה, שעוד אישה נרצחה, עוד אישה נרצחה ובעוד אישה היה ניסיון לרצח היום, כלומר שתי נשים נרצחו ואחת נדקרה. היא במצב קשה, ואני מאוד מקווה שהיא תצליח לצאת מזה. במצב הנוכחי, אני לא יכולה להבין את המצב שבו שר, ואני פניתי אליו, ולצערי הרב עוד לא שמענו תשובה, גם בעניין שחרור אלמ"בים לפני סיום התקופה שלהם בלי בדיקה דקדקנית של אסירים אלמ"בים, אם הם מסוכנים או לא. משחררים אותם כי בתי הסוהר הגיעו למכסה שצריכה להיות, ולא בודקים ולא מודיעים לאישה לפני שמשחררים את בן הזוג האלים לרחובות. דבר שני, השר היה אמור להקים יחידה מיוחדת שתעקוב אחרי אסירי אלמ"ב משוחררים, שהם מסוכנים. היה צריך להקים אותה עד ספטמבר. עד היום הזה השר החדש עדיין בודק את האפשרות של היחידה הזאת. אני פונה גם ליושב-ראש הכנסת: אם אנחנו רוצים לעקור את התופעה הזאת ולתת לנשים הרגשת ביטחון, אני מבקשת מהנשיאות של הכנסת שתיתן קדימות גם לדיונים שמתבקשים בנושא של אלימות וגם לשאילתות. בשבוע שעבר ביקשתי שאילתה דחופה בנושא אי-הקמת היחידה הזאת, נדחתה. אם לא רואים את החירומיות שיש במאבק באלימות נגד נשים, אנחנו נמשיך לספור גופות, אנחנו נמשיך להרגיש לא טוב, אבל לא נשנה את המציאות. חבר הכנסת ינון אזולאי, איננו, חבר הכנסת אריאל קלנר, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, 700,000 ש"ח ממדינות זרות לעמותות שמארגנות את ההפגנות כנגד ראש הממשלה נתניהו. לרגל חזרת ההפגנות הספונטניות,

פניתי לעיין, מי אלה אותם ארגונים שעומדים מאחורי המחאה, מי מממן אותם. הודות לחוק השקיפות הישראלי שהעברנו כאן, בבית הזה, מצאתי מידע ונתונים מעניינים ומדהימים באתר הרשמי של רשם העמותות. הארגון עומדים ביחד קיבל בשנת 2019 154,149 שקלים מקרן רוזה לוקסמבורג, מימון ממשל גרמני, 40,000 שקלים מקרן היינריך בל, שוב, ממשל גרמני, 44,475 שקלים מקרן ZFD, גם כן מימון ממשלתי גרמני, 49,627 שקלים, קרן רוזה לוקסמבורג, אל תיראו מופתעים, ממשל גרמני, הלאה, הקרן למגיני זכויות אדם, 240,485 ש"ח מממשלת שווייץ, 27,000 מממשלת נורבגיה, 144,627 ש"ח מממשלת דנמרק תחת הפרויקט "הגנה על מגיני זכויות אדם וסנגור". זה לפני ההפגנות.

הם מקבלים את זה גם עכשיו.

כי קשרת בין השניים, אלה ארגונים שמממנים, וזה יכול להטעות. אני אחזור שוב, למי שלא הבין: אלה ארגונים שעומדים מאחורי ההפגנות. הם קיבלו ומקבלים מימון. מה הם עושים עם הכסף השנה ומה הם לא עושים? אני לא יודע. אני אומר שוב: העמותות האלה ממומנות ומומנו בעבר על ידי ממשלים זרים, ואני חושב שהגיע הזמן שמדינת, זה טוב שאתה לא יודע. קודם כול, אולי אתה יודע.

אני לא שייך לעמותות האלה. אני רק רוצה לומר לך, אני אומר שאם כבר עולים ומשמיצים עמותה, לפחות עושים בדיקה. אם לא בודקים, תגיד מה שבא לך, הכול בסדר. בודקים,

הודות לחוק השקיפות, אנחנו יודעים שהעמותות האלה ממומנות, ב-2019, לפני הקורונה,

ב-2020 עדיין אין דוחות.

והגיע הזמן שמדינת ישראל תחליט אם היא מדינה ריבונית התובעת דין וחשבון על התערבות זרה בענייניה או שמא היא אחת הקולוניות הנתונות למרותן של מדינות אירופה, השואפות להנדס את תודעת אזרחיה ולשעבד אותן למדיניות זרה. אולי גם תחשבו מה הייתה התגובה של ממשלות באירופה אילו מדינת ישראל הייתה מממנת שם ארגונים שמפגינים כנגד הקנצלרית או אני לא יודע מי.

חבר הכנסת עוזי דיין, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אנחנו מציינים מחר יום הוקרה למילואימניקים פה, בכנסת ישראל. מגיע להם, אבל המילואימניקים שלנו, יש להם מלוא הטנא מילים יפות והבטחות, והגיע הזמן לעשות להם הוקרה מעשית: דבר ראשון, ביטול קיצור השירות של הסדיר. ביום שסדירניק, מקצרים לו שירות והוא יוצא, באותה שנה, תריסר מילואימניקים אורזים תרמיל והולכים למילואים, העברת חוק בתי הלוחם, חוב שלנו, ערכית ומוסרית, לחברים במועדון שהם בכלל לא היו רוצים להשתתף בו, ונושאים בגופם ובנפשם את מחיר הביטחון, איסור הקרנת הסרט ג'נין ג'נין, עלילת דם של אזרח ישראלי בזוי, שהרשות הפלסטינית מממנת, ושלטון החוק עומד מהצד כבר 19 שנה, ודבר אחרון, אימונים ולא תעסוקת קורונה. אין הצדקה לזה. יש מובטלים, יש אנשים בחל"ת שיכולים למלא את זה. צריך לקרוא למילואימניקים רק בלית ברירה ורק במקצוע שלהם. לטיפולך, שר הביטחון. לטיפולך האישי, ותודה רבה לכל המילואימניקים, אחיי גיבורי התהילה. תודה רבה. חבר הכנסת יצחק פינדרוס, איננו. חברת הכנסת אורלי פרומן, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, מה שקורה במוסדות החינוך החרדיים הוא רק עוד סימפטום של חולשתה, חוסר תפקודה וחוסר המשילות של הממשלה. גם במגזר החרדי, שהוא הרי חלק מהקואליציה, שהוא כנראה הדבק של הקואליציה ואבן הראשה שלה, גם שם בעצם מביעים אי-אמון בממשלה ולוקחים את החוק בידיים, ומה שחמור עוד יותר הוא הקלות שבה זה מתאפשר. רשויות החוק לא מעיזות לפעול, והרי מדובר בבריאות ילדינו כולנו, לא? מה זה אומר על המנהיגות, על הקואליציה, על הממשלה? פשיטת רגל שלטונית, כבר אמרנו? והמסקנה ברורה.

תודה. חבר הכנסת עופר כסיף, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, מאהר אל-אח'רס, פלסטיני מאזור ג'נין, שובת רעב כבר למעלה מ-80 יום ונמצא במצב קשה מאוד. הוא עצור מינהלית, מה שנקרא. מעצרים מינהליים הם פשע נגד האנושות, הם פשע מלחמה, ואני לא אומר מה מנחם בגין אמר על התקנות לשעת חירום ועל מעצרים מינהליים, הוא התבטא אפילו בצורה יותר קשה ממני. מאהר אל-אח'רס יכול להשתחרר. למעשה הפרקליטות הצבאית כבר אישרה שעם תום צו המעצר המינהלי נגדו, ב-26 בנובמבר, הוא יוכל להשתחרר ולא יאריכו לו את המעצר, אבל לא מוכנים לשחרר אותו עכשיו, למרות שהוא כל רגע יכול למות.

שהוא מוכן להתפנות לבית חולים באזור שכם, כמדומני, ולהפסיק את השביתה. הוא לא יוכל לצערנו להחלים בכל מקרה עד 26 בנובמבר, ולמרות זאת לא מוכנים לשחרר אותו. אני רוצה להגיד פה שני דברים בקצרה: אחד, מאהר אל-אח'רס הוא קורבן הכיבוש האכזרי, ואם חס וחלילה הוא ימות, זה יהיה באחריות ממשלת ישראל ומי שעומד על כך שהוא ימשיך להיות עצור. זה דבר אחד, ואני מזהיר מזה. דבר שני, זאת קריאה בהמשך לדבר הראשון, אני קורא מפה לשחרר מייד את מאהר אל-אח'רס. מדברים פה גבוהה-גבוהה כמה מחברי הכנסת על חפותו של אדם אחר. גם האדם הזה הוא חף מפשע, הוא לא הובא למשפט, הוא לא הובא לפני שופט, הוא לא יודע במה מאשימים אותו, אין נגדו כתב אישום ולא מתכוננים להגיש נגדו כתב אישום, ולמרות זאת ממשיכים להחזיק אותו במעצר למעשה ולא מוכנים לשחרר אותו למרות הסכנה לחייו. זה דבר מביש, כל הנושא של מעצרים מינהליים, ולא משנה נגד מי זה מופנה, דרך אגב. הדבר הזה צריך להיפסק. חברת הכנסת סונדוס סאלח, בבקשה. כבוד היושב-ראש, חברי וחברות הכנסת, היום נג'אח מנסור ועוד אישה מבאר שבע התווספו ל-18 נשים ששילמו את חייהן כקורבן לנגיף הכי קשה והכי מסוכן, אלימות מגדרית וגברים אלימים. אם כבר ראש הממשלה דיבר על ניסיון רב בלטפל בנגיפים ובמשברים והתהלל והתגאה, בואו נקשיב ובואו נשמע אותו מדבר איך ברצונו לטפל בנגיף המסוכן הזה, אלימות מגדרית, פשיעה בנשים, רצח נשים, כשאנחנו כל יום נפגשים עם ניסיון רצח או עם רצח, שבסופו של דבר נשים משלמות על זה מחיר גדול מאוד. רוצים לראות תוכנית, תוכנית ממשלתית, החלטה ממשלתית לטפל בנגיף המסוכן הזה.

חברת הכנסת היבה יזבק, בבקשה. כבוד היושב-ראש, לצערי, אני נדרשת להקדיש עוד נאום שעוסק בעניין של רצח נשים ועוסק בעניין של אלימות נגד נשים. שתי הנשים שנרצחו היום הן גם חלק מ-19 הנשים שנרצחו מתחילת השנה.

לצערנו, רצח זה מתבצע כי קיימת פשיעה, זה פשע, שהממשלה עצמה לא מקצה את התקציבים ולא מטפלת ומקיימת את התוכנית הנדרשת לטיפול באלימות נגד נשים. נשים משלמות בחייהן כמחיר על הרשלנות המתמשכת של הממשלה, שלא מקיימת תוכניות שהן כבר קיימות ונמצאות. אם אין תקציב, אז איך מטפלים? איך אפשר לטפל אם לא מתקצבים, אם לא פועלים לפי התוכניות הקיימות? לצערנו הרב, כ-63% מהנשים הנרצחות הן נשים ערביות. זה גם חלק מהמדיניות המתמשכת נגד החברה הערבית בכל מה שקשור באלימות בכלל, בפשיעה בכלל, ואלימות ופשיעה נגד נשים. אנחנו התרענו על האלימות נגד נשים בתקופת הקורונה ובתקופת הסגר, וראינו שלפי הדיווחים יש עלייה פי שלושה בדיווחים מקרב הנשים בעניין של אלימות משפחתית ואלימות נגד נשים ספציפית. זה עניין שדורש טיפול מיידי, כי אני באופן אישי, לא בא לי ולא רוצה לעמוד שוב ולדבר על רצח נשים ועל אלימות נגד נשים. תודה.

חבר הכנסת אחמד טיבי, איננו. חבר הכנסת סעיד אלחרומי, בבקשה. חבריי חברי הכנסת, מעל 35 סטודנטיות בדואיות מהדרום שלמדו עבודה סוציאלית, חלק באוניברסיטת בית לחם, חלק בירדן, כבר שנה וחצי ושנתיים לא נרשמו בפנקס העובדים הסוציאליים, והתשובות שהן מקבלות כל הזמן, וגם הפניות החוזרות ונשנות לשר הרווחה, שהנושא בבדיקה. דווקא בתקופת הקורונה, בתקופה שאגפים לעבודה סוציאלית בנגב משוועים לעובדים סוציאליים, בכל יישוב בנגב יש מחסור של שישה, חמישה או שבעה עובדים סוציאליים. אנחנו עושים מאמצים, משכנעים את הסטודנטיות האלה ללמוד עבודה סוציאלית כדי לחזור לקהילה ולהירתם למאמץ הכולל, ושוב משרד הרווחה מעכב את רישום הצעירות האלה, הסטודנטיות, לאחר ארבע או חמש שנים לימודים, בפנקס העובדים הסוציאליים. אני קורא לשר לבחון את זה כמה שיותר מהר ולפטור אותנו ממאבק ממושך בנושא שהוא גרידא חשוב בימים אלה.

חבר הכנסת יוסף ג'בארין, בבקשה. כבוד היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אתמול נפתחה שנת הלימודים האקדמית החדשה במוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל, ואני רוצה לאחל שנה טובה ומוצלחת לכל הסטודנטים והסטודנטיות. כל פתיחת שנה אקדמית היא מרגשת, אבל עבורי השנה היא מרגשת במיוחד, כי הבן הבכור שלי תייסיר מצטרף לסטודנטים ומתחיל את המסע האקדמי שלו. אז לו ולכל הסטודנטים והסטודנטיות אני מאחל הצלחה. חבר הכנסת ג'בארין,

לא רק אנחנו למדנו ביחד באוניברסיטה, גם הבן שלי התחיל עכשיו את השנה הראשונה.

אז אני רואה שזה כבר עובר לדור הבא.

גם בעברית? לא, לא. אז שיהיה להם בהחלט בהצלחה. בהחלט.

מדור לדור. (אומר בערבית: זו גם הזדמנות לאחל הצלחה לכל הסטודנטים במוסדות האקדמיים ובמכללות.) השנה נפתחת בצל הקורונה, וצר לי לומר שעשרות אלפי סטודנטים פתחו או יפתחו את שנת הלימודים הזו בלי גב כלכלי, ללא הכנסה, לפעמים אולי גם ללא דמי אבטלה, שגם ככה נמוכים מדי, והם בספק, צר לי לומר זאת, אם בכלל ישרדו את שנת הלימודים הזו. כבוד היושב-ראש, ביום רביעי הנחתי על שולחן הכנסת הצעת חוק לחינוך אקדמי חינם לכל הסטודנטים והסטודנטיות, כפי שקיים בהרבה מדינות מתקדמות בעולם. לצערי, באותו יום הכנסת דחתה את הצעת החוק של האופוזיציה לתוכנית סיוע כלכלי לסטודנטים. הסטודנטים כיום קורסים תחת המשבר, והממשלה הזו לא עושה שום דבר רציני כדי להציל אותם. דווקא עכשיו, דווקא בימים אלו, אני מבקש להעלות דרישה שמעלים סטודנטים ערבים ויהודים רבים: חינוך חינם לכולם.

חבר הכנסת אופיר סופר, איננו, חברת הכנסת הילה שי וזאן, איננה, חברת הכנסת קטי שטרית, איננה, חבר הכנסת אוסאמה סעדי, איננו בפעם השנייה. חבר הכנסת ווליד טאהא, בבקשה. כבוד היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, מזה כמה חודשים אזרחים רבים מנסים ליצור קשר עם המוסד לביטוח לאומי לקבלת שירותים בסיסיים אך ללא הצלחה. אין קבלת קהל במוסד, וכמעט אי-אפשר לבצע זימונים מראש דרך האינטרנט, בגלל שאין מועדים פנויים. כשמתקשרים למספר הטלפון של הביטוח הלאומי, 6050*, מוקלטת שם הודעה קולית: בגלל פניות קודמות אין מענה, והשיחה מתנתקת. הביטוח הלאומי מפעיל מוקדים חיצוניים, והנציגים שמועסקים במוקדים אינם מוכשרים לספק את המידע הרצוי. לדוגמה, במקרה שהגיע אליי בעניין ניידות, האזרח מנסה לפנות לביטוח הלאומי לקבלת מידע בסיסי כבר יותר מחודשיים, אך ללא הצלחה. דווקא בתקופה הזו, תקופת הקורונה ואי-קבלת הקהל במשרדים של המוסדות, המוסדות צריכים לדאוג לתת מענה לאזרחים בתקופה סבוכה וקשה זו.

חברת הכנסת אוסנת מארק, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, ההפגנות בבלפור סיפקו לנו בחודשים האחרונים שלל רגעי שפל שייזכרו לדיראון עולם, החל מהאלימות כלפי שוטרים, עובר במיצגי עירום ומין מבחילים, וכלה בדריסה ברגל גסה של הוראות החוק. אחד מאותם רגעי שפל אומללים היה בשבוע שעבר, כאשר אחד מראשי המחאה, תת-אלוף במילואים אמיר השכל, הטיח בשוטרת בת לעדה האתיופית, שעשתה את העבודה שלה וניסתה לשמור על הסדר הציבורי מפני התפרעויות של חבורת האנרכיסטים, את המשפט הבא: "אני הבאתי את ההורים שלך מאתיופיה". הגזענות והעליונות שטמונות במשפט זה עוררו אצלי ואצל אזרחים רבים במדינת ישראל כעס, עלבון וחלחלה. המקרה הזה פגע בי כמו אגרוף בבטן הרכה. כבת להורים שעלו ממרוקו המשפט הזה עורר בי את כל הכאב והזיכרונות הצורבים שבהם נזכרתי, מהסיפורים של אבא שלי, שהיה מספר לנו בדמעות כצד זרקו אותו במעברה באופקים וסיפרו להם שהם נמצאים בירושלים, כיצד שלחו אותם לעבוד בעבודות שאף צבר לא היה מוכן לעבוד בהן, כיצד הממסד ראה בהם נחותים, לא משכילים, ברברים ועוד. הימים האלה עברו, מר השכל. מדינת ישראל היא מדינת העם היהודי. אין לך ולאף אחד זכות ראשונים עליה. אין לכם זכויות יתר, אתם לא אדוני הארץ הזאת ולא הבעלים שלה. אני חייבת לומר שהמחאה שלכם קוראת תיגר על הבחירה הדמוקרטית של 1.3 מיליון אזרחים. תחושת העליונות וההתנשאות שלכם גורמת לכם להטיל דופי בבחירה של רוב העם, ולחשוב שאתם יודעים יותר טוב עבור כולנו מה טוב לנו. אתם קוראים תיגר על הדמוקרטיה, אתם שוברים את הכלים ומבקשים לנכס לעצמכם את האחיזה במדינה ולבטל כל מי שחושב אחרת, בדיוק כמו האמירה האומללה שלך כלפי אותה שוטרת. אני מציעה לך לקחת הרבה אוויר ולהבין סוף-סוף שאתה רק עוד אזרח מבין תשעה מיליון אזרחים. רק עוד אזרח.

חבר הכנסת עמית הלוי, בבקשה,

אחרון הדוברים, חבר הכנסת אוסאמה סעדי. אה, גם את רוצה? מאה אחוז, אני אוסיף גם את חברת הכנסת קטי שטרית.

אדוני היושב-ראש, חברותיי וחבריי לכנסת, אתמול ציינו 19 שנים לרצח פחדני ושפל של אלוף בצה"ל, שר התיירות לשעבר גנדי, רחבעם זאבי. מחר אנחנו נקיים כאן במליאה אזכרה לכבודו. בין לבין קיבלנו לטיפול בבית חולים הדסה את סאיב עריקאת, שבירך בגלוי את אחמד סעדאת, מתכנן הרצח. זה אותו סאיב עריקאת שתומך בגלוי, במוצהר, בחמאס, בתנועה הרצחנית הזאת, שפועלת להשמדתנו, שזאת אמנתה, שלמטרה הזאת מכוונים טיליה. זה אותו סאיב עריקאת שהתקציבים שלו, של הרשות הפלסטינית שהוא אחד מבכיריה, מכוונים, במקום להקים בית חולים שיטפל בו כמו שצריך, מכוונים רק לשני דברים: או לטרור או לשחיתות של הבכירים האלו עצמם. ואני רוצה לומר לך, אדוני היושב-ראש, העניין המדיני הוא יותר מורכב, זו מערכת מוסרית אחרת ואני לא מתייחס לשיקולים המדיניים בהקשר הזה. אבל השיקולים המוסריים, חברה שמרחמת על אכזרים, חברה שמחיה, מרפאת את היד שאוחזת בגרזן שמונף כנגדה, היא חברה שמאבדת את אמת המידה המוסרית להבחין בין טוב לרע, להבחין בין אויב לאוהב, ואחר כך זו דרך מאוד קצרה עד שהיא מתאכזרת אל רחמנים. ואיכשהו זה קורה לנו אצל לא אחרים מאשר אלופי צה"ל שלנו, אלופים בדימוס. יש לי הסבר אחד, ובזה אני מסיים, בפנייה לצה"ל. הסבר אחד, שהרבה מאוד שנים, ככל הנראה, אותם אלופים, אני שמעתי היום את חבר הכנסת יאיר גולן והזדעזעתי, שאותם אלופים מפעילים כוח, כנראה ללא הכרה פנימית מוסרית בצדקת דרכנו, כנראה בלי הבנה שהם מגינים על ביתנו ועל חיינו. ואז הם פושטים מדים ואיכשהו, עם פשיטת המדים, הם מתחילים לגלות חמלה לאויבינו ולהכות על החזה של כולנו. ואני קורא כאן לצה"ל לעשות חשבון נפש בנקודה הזאת, כי זה חוזר על עצמו שוב ושוב, לחזק את הערך המוסרי, שהוא שווה, הערך המוסרי בעשיית חסד הוא בעל אותו משקל כמו הערך המוסרי בפגיעה ברע. והדבר הזה יכול לחסן אולי כדי שאלופים במיל' בעתיד לא יגיעו למצב שהם מגינים על רוצחים, כמו ששמענו בימים האחרונים.

חבר הכנסת אוסאמה סעדי, בבקשה. כבוד היושב-ראש, כבוד השרה, חבריי חברי הכנסת, אתה מדבר על אכזריות ועל מוסריות, אפילו לא שמענו ממך מילה אחת שאתה מאחל לו בריאות ורפואה שלמה. אפילו את זה לא שמענו. לא מאחל לו, בשעה כזאת שהוא נאבק על חייו, ד"ר סאיב עריקאת אבו עלי, ממש עכשיו, בשעות האלה, נאבק על חייו בגלל נגיף הקורונה, ושהוא מושתל ריאות, ואתה מדבר על מוסריות? אז אני מזכיר לך שד"ר סאיב עריקאת היה רשום שהוא יעשה את ההשתלה בישראל, ואחרי זה אמרו לו: "תשמע,

יש עדיפות לאזרחי ישראל", ואז הוא נאלץ, חיכה שנה, והיה בתור, וחבר הכנסת אחמד טיבי, שיושב כאן, עם הנשיא, ואז אחרי שנה של עיכוב נאלץ לנסוע לארצות הברית ולעבור את ההשתלה. אז עכשיו,

כשהוא מנהל משא ומתן, 22 שנה מנהל משא ומתן עם הממשלה הזאת,

ואין פרטנר, אין פרטנר בממשלה. אתם לא פרטנר שלו. אתם לא פרטנר. תתבייש לך שאתה עכשיו מדבר על ד"ר סאיב עריקאת, שעכשיו במקום לאחל לו ושאנחנו נתפלל לשלומו, אתה בא בצורה כזאת אכזרית.

תתביישו לכם. תתבייש אתה. כמה אנשים הוא ירצח אחרי שהוא יבריא, אוסאמה סעדי? כמה אנשים? כבוד היושב-ראש, אני רציתי לדבר על פתיחת שנת הלימודים האקדמית.

נפתחה בשעה טובה שנת הלימודים האקדמית, ומאות אלפי סטודנטים חזרו לאוניברסיטאות, הן בתוך ישראל והן באוניברסיטאות בשטחי הרשות הפלסטינית והן באוניברסיטאות בחו"ל. וזו הזדמנות לאחל לכולם, לכל הסטודנטים, שנה מוצלחת, שנה אקדמית מוצלחת, עם כל הקשיים שאנחנו עכשיו עדים להם, במיוחד בתקופת הקורונה ולימודי זום, לימודים מרחוק. חלק מהסטודנטים, למשל, שצריכים לחזור ללימודים שלהם ברוסיה, עד עכשיו בגלל המצב ושיעורי התחלואה הגבוהים מאוד ברוסיה הסטודנטים האלה עוד לא חזרו והם מחכים. בחלק מהמדינות חזרו אבל יש עדיין קשיים. יש סטודנטים שחזרו לפני כמה ימים והתחילו לימודי רפואה ורפואת שיניים באוניברסיטאות בגאורגיה, ומאתמול ושלשום פנו אליי ופנו לחבריי ההורים שלהם, וגם הסטודנטים עצמם פנו אלינו ואמרו שיש קשיים, שעכשיו הם בבידוד ואין אינטרנט ואז קשה ללמוד מרחוק. אז אני אומר להם: אנחנו בקשר עם האוניברסיטה בגאורגיה ואנחנו מנסים לסדר את כל זה. תירגעו.

עם האוניברסיטה, אינשאללה, בעזרת השם, אנחנו נגיע למצב שנפתור את כל הבעיות האלה. (אומר בערבית: ברצוננו לאחל שנת לימודים מוצלחת לכל הסטודנטים שלנו שחזרו אתמול ללימודים באוניברסיטאות ובמוסדות האקדמיים.

חברת הכנסת קטי שטרית. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני רוצה לדבר על סוגיה שנפלה בין הכיסאות בתקופת הקורונה והתחלתי לטפל בה. אני מדברת על המצוקה הכלכלית של הנבחנים בבחינות לשכת עורכי הדין

חוק הביטוח הלאומי מחריג אותם, וכן את הנבחנים בחלק ב' של בחינות מועצת רואי החשבון, מלקבל דמי אבטלה בחודשים שקודמים לבחינה. המצב הזה הוא לא פשוט בשגרה, אבל עכשיו, בימי הקורונה, כשהפרנסה לא מצויה, המצב קשה שבעתיים. לצערי הרב, הוראת השעה בחוק הביטוח הלאומי שנחקקה לתקופת הקורונה לא נותנת להם מענה. רבים מהנבחנים הם בעלי משפחות שהוצאו לחל"ת ונותרו ללא פרנסה. מדובר באנשים שלמדו והשקיעו ומבקשים להיכנס בשערי המקצוע. אלה לא אנשים שמחפשים להישאר בבית. אסור לנו להפקיר אותם. בכוונתי להגיש תיקון למצב הקיים, ואני מקווה מאוד שאקבל את תמיכת חברי הכנסת מכל סיעות הבית,

חברת הכנסת מאי גולן. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני רוצה לנצל את הדקה הזאת שיש לי קודם כול כדי לברך את ראש הממשלה על מדיניות אחראית ומאופקת, יציבה והחלטית, שהביאה אותנו לכדי המקום הבטוח שבו אנחנו היום יכולים לחשוב כבר על אסטרטגיית יציאה. זה לא דבר של מה בכך, אנחנו רואים את התחלואה יורדת, ואנחנו רואים אותנו הולכים אל עבר האור בקצה המנהרה. באותה הזדמנות אני רוצה לנצל ולפנות לראשי כחול לבן, אותם אנשים שלאחרונה אנחנו מרגישים כאילו הם האופוזיציה בתוך הקואליציה שלנו: בני גנץ, גבי אשכנזי, אתם יודעים, אתם אנשי צבא, למלחמה לא יוצאים בלי כדורים בקנה, ולאיים איומי סרק ואיומי שווא זה לא משהו שעושים. אף אחד פה לא רוצה ללכת לבחירות, אבל אם נצטרך ללכת לבחירות בתקופה כזאת קשה ומסוכנת, אל תטעו, אנחנו ננצח, ואזרחי מדינת ישראל יזכרו את זה. אז במקום להמשיך ולאיים מהבוקר בזמן כזה שוועדת שרים לא מתכנסת כבר תקופה כל כך ארוכה, וחוקים חברתיים, ערכיים, חשובים, לא מגיעים לכדי מיצוי, הייתי מציעה שתחזרו לאותו סלוגן שאתם מכירים מהצבא כל כך טוב ותיכנסו מתחת לאלונקה בזמן משבר שכזה, במקום לנסות להפוך אותה לצד השני כל הזמן,

חבר הכנסת אופיר כץ, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, בדרך כלל בהסכמי שלום לוקח זמן עד שאנחנו רואים את פירות השלום.

הסכם השלום שנחתם ואישרנו אותו רק ביום חמישי האחרון, תוך כמה ימים, כבר אנחנו רואים את היתרונות של הסכם השלום: כבר יש טיסות, ספינות שמגיעות עם סחורה, וזה בדיוק, כשמדברים על המרכיב הכלכלי, אנחנו רואים אותו באמת במהירות שיא. את היתרונות שזה ייתן למדינת ישראל, למצב אותה גם כמעצמה ברמה האזורית, וגם מבחינה כלכלית, אני מאמין שהשיירה הזאת של הסחורות, שגם מביאה סחורות וגם תוציא סחורות מישראל, אזרחי המדינה ירגישו את זה, ייהנו מזה, וזה מה שקורה כשעושים שלום

ואנחנו כבר שמים לב שזה לא השלום היחיד לתקופה הקרובה, וכבר מתבשל לו הסכם נוסף עם מדינה נוספת, ואני מאמין ומקווה שגם עם המדינה הנוספת יהיו לנו הפירות שאנחנו רואים היום מבחינה כלכלית. ולברך את ראש הממשלה, וכל מי שעסק במלאכה למען השלום החשוב הזה,

חבר הכנסת מתן כהנא, בבקשה. רק בסוף הזכרת אותו? לא מגיע לו, "אני רוצה לברך את ראש הממשלה" ככה להתחיל, ככה להתחיל. בסוף לא נחשב?

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, היום בוועדה לזכויות הילד התקיים דיון בנושא טיפול רפואי לילדים מעזה. אני הגעתי לדיון הזה, חשבתי שאני מבין על מה הדיון, ואמרתי שמדינת ישראל מאוד מאוד רוצה לטפל בילדים מעזה,

אנחנו יכולים לתת להם את מיטב הטיפול במחלקות הכי טובות שלנו, רק פשוט שיגיעו למחסום יחד עם הנעדרים והשבויים שלנו. חשבתי שזה הולם שהומניטרי תמורת הומניטרי. אבל אז מה גיליתי? שזה בכלל לא סיפור של טיפול רפואי. חבריי חברי הכנסת, הסיפור של הדיון שהיה היום זה על הליווי של החולים. אין אף ילד חולה, לא ביהודה ושומרון ולא בעזה, שמדינת ישראל מונעת ממנו טיפול. יתרה מזו, 93% מהילדים ביהודה ושומרון מגיעים עם ליווי ויותר מ-60% מהילדים מעזה מגיעים עם ליווי. כל הדיון על מדינת ישראל הרשעה והנוראה זה על הליווי של הילדים האלה לטיפול. מדינת ישראל נותנת טיפול, ואני רק מראה פה את הפער בין ההומניות והאנושיות והמוסר שלנו, של מדינת ישראל, לחייתיות והזוועה של החמאסניקים. רק תדעו את זה כולכם. תודה רבה. חבר הכנסת אחמד טיבי, בבקשה. חבר הכנסת טיבי יצא? אם כך, חברות וחברי הכנסת, הינה, חבר הכנסת טיבי הגיע. נאפשר לך לדבר.

תודה, אדוני היושב-ראש. לפעמים בסכסוך או במלחמות, במיוחד כאשר צד אחד פוגש את הצד השני, הוא שוכח שהוא כבש, שהוא עקר, שהוא חיסל, שהוא גירש, שהוא הפציץ, שהוא הרס,

כשמישהו שחי תחת כיבוש, במקרה זה סאיב עריקאת, בגלל שמערכת הבריאות תחת כיבוש לא יכולה להתפתח נאלץ לקבל טיפול במקום הקרוב ביותר שיש בו הטיפול הנדרש, עולים כאן קולות:

התניית טיפול, מניעת טיפול. אני חושב שאתם צריכים להתבייש. במדד הבושה אתם צריכים לטמון את הראש שלכם עמוק מאוד באדמה,

נדמה לי שאין סימטריה בין כובש לנכבש, אבל לשמוח לאידו של מי שמצבו קריטי מאוד מאוד, אני הייתי אצלו, זה סימן של נבזות ושפלות רוח. אני מאחל לו ולכל החולים שיהיו בריאים. אם כן, חברות וחברי הכנסת, עד כאן נאומים בני דקה. מכאן אני מבקש להזמין את ראש הממשלה וגם את ראש האופוזיציה שייכנסו לאולם כדי שנוכל להתחיל בדיון בהשתתפות ראש הממשלה על פי בקשתם של 40 חברי כנסת. אנא, לקרוא להם, בבקשה, וכמובן גם לחבר הכנסת יוראי להב הרצנו, שצריך להיות זה שפותח את הדיון. אם הוא לא נמצא, אנחנו לא נהיה כל כך נוקשים. נחכה עוד רגע, נאפשר לכל הנוגעים בדבר להגיע.

חברות וחברי הכנסת, אנחנו עוברים לדיון בהשתתפות ראש הממשלה על פי בקשתם של 40 חברי כנסת תחת הכותרת:

הדברים בשמם של חברי הכנסת שביקשו את קיום הדיון.

לרשותך עשר דקות. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אדוני ראש הממשלה נתניהו, איך אתה לא מתבייש? אתה מכיר את הנתונים, אתה בקיא בעובדות, היית שר האוצר, אז אתה גם מבין את המשמעויות.

לא מתבייש

מהמצב? שיעור האבטלה בקרב צעירים עומד היום 32%; כל מובטל שלישי במשק הוא צעיר, חצי מהסטודנטים איבדו את מקום עבודתם בשיא המשבר. איך אתה לא מתבייש שהצעירים נעדרים מכל תוכניות הסיוע הממשלתיות? במקום להכיר שטעית עם תוכנית החל"ת ולהחליף למודל הגרמני, אתה ממשיך עם התוכנית ששולחת את הצעירים לשבת בבית או בחוף הים, שמעודדת עבודה בשחור,

בלי אופק ובלי תקווה. אתה הרי מבין,

ולמרות זאת הממשלה שלך,

היא שהפילה ביום רביעי את הצעת החוק היחידה שעסקה בסיוע כלכלי לסטודנטים. בראש המתנגדים, איך לא, עמד השר להשכלה גבוהה, ולצידו שר החינוך, ושרת המתנ"ס, ושר התקשורת, והרשימה נמשכת של הבחירים שהצביעו נגד הסטודנטים בישראל, נמשכת ונמשכת. איך אתה לא מתבייש, אדוני ראש הממשלה נתניהו, שמבין 36 השרים שמקיפים את ממשלתך יש שר להשכלה גבוהה אבל תוכנית סיוע לסטודנטים ממש אין? התחושה היא שאתה פשוט לא סופר אותנו, אתה לא רואה אותנו. ההתעלמות שלך, אדוני ראש הממשלה, ואני מבקש שתביט לי בעיניים כשאני אומר לך את זה, ההתעלמות שלך מהצעירים בישראל היא מכאיבה, היא מזלזלת, היא בלתי נסלחת, כי מאחורי המספרים המטורפים והנתונים שפשוט אי-אפשר לעכל עומדים אנשים. יש צעירים רגילים שאלמלא הקורונה היו ממשיכים בחייהם בלי כל הפרעה, בחיים של יצירה, של עשייה, בחיים של משפחה, של ישראליות. סליחה, לא אלמלא הקורונה, אלמלא הכישלון המהדהד שלך בניהול משבר הקורונה, אלמלא ההתעלמות שלך, אדוני ראש הממשלה. לדור האבוד שאתה יוצר יש פנים של ישראלים יפים ויפות, גאים וגאות, שנמצאים היום במצוקה אמיתית. אחת מהן היא ענבר אשואל, בת 25 משדרות. ענבר היא אימא לתינוקת מתוקה בת שנה,

אתמול היא הייתה אמורה לשבת על ספסל הלימודים בשנה האחרונה שלה בתואר בעבודה סוציאלית במכללת ספיר. כשחבריה יחזרו לקמפוס היא תישאר בבית. היא מספרת כך: בשנת הלימודים החדשה לא אוכל להמשיך ללמוד, אדוני ראש הממשלה. בשבועיים האחרונים מצאתי איזושהי עבודה צדדית מהבית במוקד מכירות, ואני מנסה להתקיים בקושי רב. מה יש לך לומר לענבר, אדוני ראש הממשלה? עוד אחד מבני הדור האבוד הוא יותם רם, בן 24 מאשקלון. יותם פוטר מעבודתו במרץ, וכיום יושב בבית של ההורים שלו עם 46% אבטלה. יותם התחיל ללמוד אתמול באוניברסיטה העברית, בזום, כמובן, הוא שילם וימשיך לשלם על מעונות סטודנטים שלא ברור בכלל אם הוא ידרוך בהם. יותם אומר ככה, אדוני ראש הממשלה, ואני מציע שתקשיב לו היטב: אין לנו עתיד, לצעירים בפריפריה. אנחנו מרגישים שאין לנו עתיד. אין אופק תעסוקתי, אין הזדמנויות שוות, ואין תקווה שיכול להיות פה טוב יותר, שלא לדבר על הטפטוף הזה שלא מפסיק מעזה. עוד אחת מבנות הדור האבוד,

היא אוריאן קריבושי, בת 30 מרמת גן. אוריאן פוטרה מענף המסעדנות וחזרה לגור אצל ההורים, נמצאת בחל"ת עד להודעה חדשה. ככה היא אומרת: אני ועוד רבים מחבריי חזרנו לגור אצל ההורים, ובמקום שילד יישען על הוריו, אנחנו אלו שמנסים לעזור להם עם המעט שיש לנו. אצלי שני ההורים עצמאים ולא עובדים כבר חודשים רבים, מעט החסכונות שיש לי הולכים על שכר לימוד ועזרה להורים היקרים שלי. אם לא אצליח לעמוד בזה אז פשוט אקח עוד הלוואה מהבנק. התחושה היא שאף אחד לא טורח לחשוב על כל הנפשות שהולכות לישון בכל לילה עם חרדות נוראיות על העתיד שלנו במדינה.

ענבר, יותם ואוריאן ועוד מאות אלפי צעירים, אנחנו הדור האבוד. מאות אלפי צעירים שאתה, אדוני ראש הממשלה נתניהו, שולח להישרדות כלכלית,

שהתוכניות שלהם לעתיד נשרפות, נגמרות, פוף, נעלמות. נראה שלא היית אף פעם במצבים קשים באמת.

לעבוד קשה כדי להתקדם. אלפים מאיתנו מתנדבים בקהילה, נכנסים לוואקום שהמנהיגות שלך הותירה, מנסים לוודא שהמוחלשים ביותר שורדים את המשבר הזה. אבל עכשיו אנחנו בקו פרשת מים, קו הקריסה, ואנחנו זקוקים לעזרה, לסיוע, שפשוט לא מגיעים. ההתעלמות שלך, בנימין נתניהו, דנה את הדור שלי, את הצעירים בישראל, לעוני ולאבטלה.

אבל אתה לא גוזל רק את העתיד הכלכלי שלנו, אתה שודד את החלומות שלנו ורומס את התקווה, את התקווה שיכול להיות פה טוב יותר, שאם נעבוד קשה נוכל להגיע הכי רחוק שרק אפשר. אדוני ראש הממשלה נתניהו, איך אתה לא מתבייש לשבור את החוזה האזרחי מולנו?

אנחנו מילאנו את החלק שלנו בחוזה,

מילאנו את כל החובות שלנו, הלכנו לצבא, אנחנו ממשיכים לעשות מילואים ולשלם מיסים, עובדים קשה, הכי קשה במערב. אתה, נתניהו, נכשלת, קרסת, לא עמדת בחלק שלך של החוזה. ואתה יודע מה הכי מטריד? אין כרגע שום נקודת אור באופק, שום פעולה חד-משמעית וברורה. איך אתה לא מתבייש שהשרים שלך מתעסקים בהפיכת סטייקים,

במקום להתעסק במניעה של הקריסה של בני הדור שלי?

לעצום עיניים

ואני מצטט: הכלכלה שלנו מתאוששת טוב יותר מרוב הכלכלות באירופה. כשאתה אומר "כלכלה מתאוששת", אני שומע מיליון מובטלים, שליש מהם צעירים, אני שומע בור תקציבי של 100 מיליארד שקל בלי תקציב ובלי אופק ובלי תקווה. רק בישראל בור תקציבי, נכון?

אני שואל אותך, אדוני ראש הממשלה, מי אמור לשלם את כל החובות האלה?

והתשובה עצובה: הצעירים והסטודנטים שאתה מפקיר לגורלם, לגורלנו. אנחנו נשלם את זה, אנחנו וילדינו וילדי ילדינו. כשאתה אומר שמצבנו יותר טוב מרוב מדינות אירופה, אני נזכר בשיחות שלי עם ענבר ואוריאן ויותם, ועם עוד עשרות צעירים שפשוט תופסים את הראש שלהם בתסכול ולא מבינים איך התוכניות שלהם לעתיד מתפוגגות, חומקות בין הידיים.

אני נזכר גם,

שממשלתך היא הממשלה היחידה במערב שלא העניקה שום סיוע לצעירים, שום סיכוי. הסטודנטים והצעירים במצב חירום ואתם לא עושים שום דבר, פשוט כלום.

בארצות הברית יש סיוע, וגם בגרמניה, ובקנדה, ובדנמרק, ובבריטניה, ובהונגריה, ובאוסטרליה, ובאירלנד, ובהולנד, והרשימה נמשכת ונמשכת. המנהיגים של אותן מדינות לא מתקשרים אליך, אדוני ראש הממשלה, כדי להבין איך לעזור לצעירים שלהם, הם עושים לבד, והרבה. ואנחנו בישראל, תחת הנהגתך, בנימין נתניהו, כלום בפיתה. אנחנו קורסים, הופכים לדור אבוד. ראש הממשלה נתניהו, נכשלת,

קרסת, איבדת שליטה. לך הביתה, שחרר אותנו.

מה תעשו לבד? דור אבוד. אם כן, חברות וחברי הכנסת, מה תעשו לבד?

אנחנו עוברים מכאן,

אנחנו עוברים מכאן לדיון הסיעתי.

מטעם סיעת יש עתיד-תל"ם, חבר הכנסת מאיר כהן. לרשותך שלוש דקות, בבקשה. אדוני יושב-ראש הכנסת, אדוני ראש הממשלה,

חברי וחברות כנסת נכבדים, בוויכוח הלוהט, ובפילוג, ובשיסוי שבו אנחנו נתונים כולם, במיוחד החברה הישראלית, אני רוצה להסב את תשומת ליבך, אדוני ראש הממשלה, את תשומת ליבך למצב הקשה שבו שרויה מערכת החינוך הישראלית, המורים, התלמידים,

נמצאים במצב קשה מאוד עכשיו. התקבלו הציונים של שנה שעברה, שעוד בחודשי הקיץ של הקורונה, יש פערים גדולים מאוד, אדוני היושב-ראש, בין הציונים של השנה האחרונה, של הקיץ האחרון, תחת המטרייה של הקורונה, לבין הציונים של הקיץ שעבר, והפערים האלה

מטופלים. מה שאני שומע מתלמידים ומהורים בתוך המערכת, במיוחד בוגרי י"א וי"ב: אנחנו מבולבלים, אנחנו לא יודעים מה קורה, מה יהיה איתנו, איך ניגש לבגרויות. ואני שם דגש על התוצאות האחרונות, ונדמה לי שהיום שר החינוך עם מנכ"ל משרדו ישבו סביב הסוגיה, שהיא סוגיה בעייתית שצריכה להדליק אצלנו ואצלך, אדוני ראש הממשלה,

שמונה חודשים חלפו מפרוץ המגפה, ומערכת החינוך על תלמידיה ומוריה נתונה בקשיים גדולים מאוד. אני יודע שיש ישיבות כאלה וישיבות אחרות, אבל אדוני ראש הממשלה, אתה חייב לקרוא לאנשי מערכת החינוך ולעשות ישיבה ביחד עם שר החינוך, מיידית, על איזה מתווה יש למערכת החינוך. אנחנו לא יכולים לראות את התלמידים האלה, את המורים האלה, באי-ודאות: לא יודעים מה יהיה מחר, לא יודעים מה יהיה מוחרתיים. קיבלנו ההבטחות שיתחילו לתת ל-175,000, חברת הכנסת מארק, 175,000 ילדים, לא של קואליציה ושל אופוזיציה,

אין להם מחשבים. חוץ מעמותות שמגייסות תרומות, הוקצו 1.2 מיליארד, שום דבר לא קרה. אני עובר בין המנהלים ושואל האם הגיעו מחשבים, אומרים לי: עדיין לא. חבריא, אנחנו יכולים לעשות 1,000 זומים, אדוני ראש הממשלה, אבל אם אתה מחר לא תיתן הוראה לקנות מיידית מכל מי שיש לו מחשב במחסן,

לקנות מיידית מחשבים ולעשות חלוקה תוך 48 שעות, דור שלם של ילדים יהיה דור אבוד. שלא נגיד שלא ידענו. אנחנו יודעים ואנחנו רואים את התמונות, ואנחנו שומעים את הקולות. אדוני ראש הממשלה, ממשלת ישראל, נכשלים בכל מיני דברים, אבל חינוך, משפט אחרון,

הוא הקונסנזוס שאנחנו חייבים להיות מאוחדים סביבו. על זה אין ויכוח, על זה צריכים לשנס מותניים, אדוני ראש הממשלה, ומחר בבוקר להתחיל לטפל בסוגיות האלה. תודה רבה, אדוני. תודה. חבר הכנסת אחמד טיבי, מטעם הרשימה המשותפת, לרשותך ארבע דקות. כבוד היושב-ראש, רבותיי חברי הכנסת, לפני כמה חודשים יזמתי עם חלק מחבריי דיון בוועדת הכספים על פיצוי הסטודנטים והורדת שכר לימוד ושכר דירה. כמעט כל חברי הוועדה, אופוזיציה, קואליציה, תמכו בהצעה. כולם גילו הבנה, ובצדק גילו הבנה, למצוקה של ציבור הסטודנטים. לפני כמה ימים יוראי הציג הצעה לגבי הסטודנטים, וראה זה פלא: כל מי שתמך בהצעה בוועדת הכספים, התנגד לה כאן. לא רק מי שהיה בוועדת הכספים, אלא אתם. אני, טיבי,

אתה, ביבי, התנגדת להצעה, להצעה להיטיב עם הסטודנטים, ציבור גדול וחשוב. 50% מהם מרגישים חשש מאוד גדול לעתיד שלהם. 75% נפגעו תעסוקתית. מה התשובה? מה השיקול? קואליציוני? תקציבי? הרי העברנו כמעט 100 מיליארד שקל בוועדת הכספים, תראה, תראה איזה חוסר התחשבות, אקוניס, אני מדבר אל ראש הממשלה ואתה מפריע, כי אני מדבר על נושא הסטודנטים. אני רוצה שראש הממשלה יקשיב, זה נושא כואב. הוא מקשיב לכל מילה. אתה לא מאפשר הקשבה. חבר הכנסת טיבי, מדברים על למידה מרחוק, ראש הממשלה. למידה מרחוק,

הרי אתה יודע שרק 43% מהנשאלים הערבים אמרו שיש להם מחשב בבית. גם חלק מהדתיים בחברה היהודית, אין להם מחשב בבית. לא רק זה, אלא יש בעיה בתשתיות של אינטרנט ביישובים האלה, במיוחד ביישובים הלא-מוכרים,

יוצא שהכלי הזה מאוד לא צודק, לא יעיל, ולא רק התלמידים סובלים, גם המורים סובלים.

ואז יש סיסמאות, גם מהשרים, גם מראש הממשלה.

הערכה שבסוף 2020 בין 80,000 ל-85,000 עסקים יקרסו, ייסגרו, עסקים קטנים. ומה עושה הממשלה? אומרת: מטפלים. בקשות רבות שמגיעות לוועדות נתקלות בסירוב. לפני כמה ימים ראש הממשלה הודיע שהחליטו בממשלה להקציב 25 מיליון שקל לנוף הגליל. ראש הממשלה, זו החלטה טובה, אבל כידוע לך, מסביב לנוף הגליל יש יישובים ערביים שגם נפגעו: עין מאהל, אכסאל, דבורייה, גם נפגעו. איך זה לא עלה בישיבת הממשלה? איך לא עלה שיש עוד יישובים שנפגעו? עלה או לא עלה, אדוני?

ראש הממשלה אומר שלא עלה. לפני חודש וחצי הגענו לסיכום עם שר האוצר בוועדת הכספים להעביר 30 מיליון שקל לעיר נצרת, שנפגעה מבחינה תיירותית כמו טבריה וכמו אילת. אחר כך הוחלט בממשלה להעביר, לא רצו להגיד 30 מיליון שקל לנצרת בלבד, אז העבירו 100 מיליון שקל לצפון ולגולן,

מתוכם 30 מיליון שקל לנצרת. עד לרגע זה יש פלפולים משפטיים. משפט אחרון, בבקשה. צריך לקבל החלטה להעביר מייד את הכסף הזה, שאנחנו השגנו, אנחנו בוועדת הכספים, והינה שר התיירות אסף זמיר מהנהן בראשו.

שר התיירות לשעבר, וגם לו היה תפקיד חשוב בהישג הזה. ונצרת מחכה, הציבור מחכה. ראש הממשלה, לא מספיק להגיד "הוצאנו". מאחורי כל מספר יש אדם, יש משפחה, יש הורים. חבר הכנסת טיבי, אי-אפשר.

יוסף, ובזה אני אסיים.

יש לי סטודנט שנה שלישית,

פנה אליי ואמר לי: אני לא מצליח לגמור את החודש, חבר הכנסת טיבי, תודה רבה,

ולכן יש סכנה שאני אאבד את שנת הלימודים. אסור שאף סטודנט יאבד את שנת הלימודים.

אני מבקש לכבות לו את המיקרופון. אסור שאף סטודנט יאבד את שנת הלימודים.

חבר הכנסת טיבי, יש גם סדרים במקום הזה.

חבר הכנסת אסף זמיר, מטעם סיעת כחול לבן, לרשותך שבע דקות. ראש הממשלה, כבוד היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, יושב-ראש האופוזיציה, באמצע מרץ, אחרי שהתמודדנו שלוש פעמים בבחירות במטרה להחליף את השלטון הקיים, הקורונה הכתה גלים. ירדתי לטייל ברחובות וראיתי בעיר שבה אני גר חנויות נסגרות ובעלי עסקים שעומדים בחוץ במבט חסר אונים, שלא יודעים מה צופן להם העתיד. ומי שמכיר את כלכלת ישראל, ואת החוסן של העסקים הקטנים, יודע שהיכולת שלהם לעמוד בפני סגירה מתמשכת

ומי שהסתכל קדימה וראה את האופק ואת עוצמת המשבר הזה, הבין שאנחנו עומדים בתחילתה של תקופת זמן היסטורית,

הגדול ביותר שמדינת ישראל ידעה, בטח מאז שנולדתי. התעצבתי באמת, עשיתי חשבון נפש, והפכתי בו ביום להיות מגדולי התומכים בהקמת ממשלת האחדות. חשבתי שזה רגע שהאחריות הלאומית מחייבת לשים את המחלוקות שלנו בצד ולהתגבש יחד לקבוצה אחת, לרוב גדול, שיושיע את עם ישראל בשעתו הקשה. חשבתי, ואני עדיין חושב, שממשלת ימין צרה, של מעבר, לעולם לא הייתה יכולה לקבל את הגיבוי מהעם להכרעות הקשות הנדרשות כדי להיאבק במשבר הזה. חשבתי, ואני עדיין חושב, שממשלת מיעוט צרה שחלק מחבריה הם מחוץ לקואליציה, לא הייתה יכולה לקבל את אמון העם כדי להכריע הכרעות קשות ארוכות טווח בנוגע לבריאות ובנוגע לכלכלה. ישבתי בבית, פתחתי את הטלוויזיה, הופיע ראש הממשלה ודיבר ישר אל המצלמה. הוא אמר: אני אומר, מיליוני אזרחים כרגע מחכים לנו, והם מחכים לנו, הם מצפים שנפעל יחד כדי להציל את מדינת ישראל מהמשבר העולמי הגדול ביותר, יכול להיות גדול אפילו מקורבנות המלחמות. בשפעת הספרדית נהרגו כנראה, בבדיקות שאנחנו עושים עכשיו, יותר מ-50 מיליון איש. זה בערך מספר האנשים שנהרגו במלחמת העולם השנייה. אבל האוכלוסייה של העולם גדלה, וסביר שיהיו פה עוד יותר, אם לא נדע לעצור את זה. אנחנו יכולים להציל את ישראל שלנו, את המדינה שלנו. ואני מבקש ממך, בני, אמרת ישראל לפני הכול. ישראל לפני הכול זה לא לפיד לפני הכול. קבל את ההחלטה. יש הצעה אמיתית, הצעה פנטסטית,

מה שצריך לעשות,

נשב יחד, נשלב ידיים, נלך יחד, לצאת מהפוליטיקה הקטנה, מהעסקנות הקטנונית הזו. אני אומר את זה מעומק ליבי, בתור אחד שנלחם בכל דרך להציל את המדינה שלנו, את ההורים שלנו, את החברים שלנו, את האחים שלנו ואת הילדים שלנו. בואו תצטרפו עכשיו, השעה קוראת לנו. צפיתי, ראש הממשלה, בריאיון הזה והאמנתי לך. אולי בפעם האחרונה. אני מקווה שלא. הצטרפנו לממשלה, הלכתי והסברתי לכולם שאין סיכוי שברגע כל כך דרמטי לא תתעלה לגודל השעה, ושיש אנשים טובים בליכוד ואין לי ספק שיחד נקבל החלטות אמיצות. הספיקו לי פחות מחמישה חודשים בממשלה בראשותך כדי להבין שאין שום סיכוי שהאמנת במילה אחת ממה שאמרת. אין מבחן אחד של אחדות וטובת העם שעמדת בו, ואין דיון אחד שהשתתפתי בו שהתעלית ואמרת:

יפגע בנו פוליטית אבל זה מה שנכון לעשות. אין פעולה אחת שיכלה לפגוע בכם פוליטית ובך, אדוני ראש הממשלה, שעשית בחמישה חודשים. אז למה אתה לא עוזב?

היא מתפרקת כי פעם אחר פעם, בכל צומת שבו הממשלה הפריטטית שהקמנו, אתם צריכים לשים את טובת הכללי לפני האינטרס האישי שלך, אין פעם אחת שעשיתם את זה. הינה האופוזיציה.

הכלכלה שלנו קורסת, האמון הציבורי מעולם לא היה נמוך יותר, אז למה הם לא פורשים? ואני החלטתי לעזוב את הממשלה הזאת כדי שאני אוכל לעמוד פה ולומר לך שעד שלא תעזוב, אדוני ראש הממשלה, דשא לא יצמח במקום שבו אתה מנהיג את מדינת ישראל במשבר הזה.

הזדמנות אחת שבה אתה יכול להוכיח שטובת עם ישראל לנגד עיניך, וכל מי שנמצא כאן יודע ומסכים איתי, והיא העברת תקציב 2021 עכשיו. הינה ההישרדות. גם אם המחיר הפוליטי שתשלם הוא באובדן הכיסא שלך.

גם אם המחיר הפוליטי שתשלם הוא באובדן שליטה אחרי עשור. אנחנו צריכים תקציב, מדינת ישראל חייבת תקציב, ויכולנו כבר להעביר אותו לולא הייתם עסוקים בהישרדות הפוליטית שלכם, לולא הייתם עסוקים בבריתות פוליטיות במחשבה של יום אחרי. אין ישיבת ממשלה אחת שהבריתות הללו והאינטרסים האלו לא הקדימו את כל חוות דעת המומחים. יש עסקים שיכלו להיפתח לפני חודשים והם סגורים מטעמים פוליטיים. יש יישובים שיכלו להיות ירוקים והם אדומים בגלל חולשה פוליטית. ואנחנו על פני תהום בגלל אינטרסים פוליטיים.

תעזבו, תצביעו נגד, הפתרון הוא העלייה לגודל השעה.

החלפת הממשלה הזאת והחלפת ראש הממשלה, שעסוק בענייניו האישיים.

אתה מפריע לראש הממשלה להקשיב, אני בטוח שהוא מעוניין לשמוע. הוא הקשיב לי בישיבות הממשלה, אבל אף פעם לא הפנים.

אני קורא לראש הממשלה ולחבריי בליכוד ולחברי היושב-ראש, חבר הכנסת זמיר, משפט אחרון.

להתעשת בדקה ה-90, להקשיב לנגיד בנק ישראל, להקשיב לכל המומחים הכלכליים, להקשיב לצמרת משרד האוצר המתפטרת, בגלל מי היא מתפטרת אם לא בגללך, אדוני ראש הממשלה, ולאפשר לממשלה הזאת לשרת את מדינת ישראל,

נפרק אותה, נחליף אותך, נלך לבחירות, מה שלא יהיה, כדי שעם ישראל בשעת המשבר הזו יקבל ממשלה שהוא ראוי לה,

והאמון הציבורי יחזור להיות גבוה.

מטעם סיעת ש"ס אני מזמין את חבר הכנסת יעקב מרגי. לרשותך חמש דקות,

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, מכובדי ראש הממשלה, תרשה לי במעמד זה שבו האופוזיציה הזמינה אותך לכאורה לשמוע את ביקורתה העניינית על התנהלות הממשלה בנוהל של 40 חתימות, אני חושב שמאז שהנוהל הזה נולד הוא הפך עד מהרה לכלי להכפשה אישית, להתקפות אישיות, לעיתים, לעיתים לא לביקורת עניינית בחלק מהמקרים והנאומים. אדוני ראש הממשלה, אין ספק, פרק נוסף בהיסטוריה של מדינת ישראל ועם ישראל שאתה חתום עליו, וזאת לצד הישגים הרבים בשנות כהונתך הרבות,

שכולנו מתבשמים וכולנו גאים ורוצים לראות עוד ועוד הסכמים מעין אלו, לצד, כפי שאמרתי, הישגים רבים בשנות כהונתך כראש ממשלה. כיהודי מאמין אני אומר לך, אדוני ראש הממשלה, זכית לאורך שנות כהונתך לסייעתא דשמיא שלא כל אחד זוכה לה, למרות כישרונותיו, ומציאות חן שלא תמיד יש למי שהוא ברוך כישרונות. וזו זכות גדולה לך, זכות גדולה שזכתה בה מדינת ישראל. ולכן אני פונה אליך באופן אישי וישיר מעל בימת הכנסת,

שבהם הרחוב הישראלי הומה, רועש וגועש, ואני רוצה לומר לך, אדוני ראש הממשלה, אני מאלה שחושבים שגם במשטר דמוקרטי, ודווקא במשטר דמוקרטי, שלטון מחליפים אך ורק בהליך דמוקרטי. בבחירות ולא בלחץ ציבורי, ובטח ובטח לא בלחץ שיש בו דברי רהב ושחץ. אבל, אדוני ראש הממשלה, אני רוצה להוסיף לבקשתי. אני קורא לך בפעם המי-יודע-כמה: קח את כל התכונות האלה שמניתי, שחנן אותך הקדוש ברוך בהן, קח את אותן יכולות על מנת לרפא את פצעי החברה הישראלית. זו לא עת בוא חשבון עם כל יריביך הפוליטיים. בעיצומו של המשבר הקשה, משבר הקורונה, המשבר הכלכלי, אני קורא לך לעשות הכול על מנת למתן את השיח הציבורי ולהוביל קמפיין אחדות בחברה הישראלית, קמפיין אמין שיחזיר את אמון הציבור. אנחנו על סף תהום, ויש כאלה,

ואני לא מתרגש מהם, אבל אני חושש מהתוצאות. אומנם הם רעשנים שרוצים להביא את החברה הישראלית לנקודת שבר. אל תיתן להם, אל תספק להם. הם בסוף יעשו את זה כדי שיהיה להם את מי להאשים. אנא, אדוני ראש הממשלה, בדקה ה-90, קח דבריי ממקום טוב, ממקום שחרד לחברה הישראלית, ממקום דואג. ראוי הפודיום הזה, ראוי הבית הזה, שלעיתים ינאמו בו נאומים לא פוליטיים. אני קורא לכל חבריי, לי בראש ולכל חבריי: למתן את השיח הציבורי בחברה הישראלית.

מי שרוצה כאן חברה מפולגת, מקוטבת, עם שיח של שנאה, אל תיתן להם זאת, אדוני ראש הממשלה.

תודה רבה. מטעם סיעת יהדות התורה, חבר הכנסת אליהו ברוכי,

לרשותך ארבע דקות. כבוד ראש הממשלה, כבוד היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, פספסנו. 70 שנה של ויכוחים הגיעו לסיומן, 70 שנה של מחלוקות בלתי פוסקות על ימין ועל שמאל, על דת ומדינה, על תפיסות כלכליות שונות, הגיעו לסיומן. אבל פספסנו, נכנסנו לעידן חדש, קורונה. הקורונה היא הנושא החשוב ביותר שנמצא על השולחן. לצד הכאב, לצד האובדן, לצד ההתמודדות הכל-כך קשה, הקורונה הביאה איתה בשורה. לעת עתה נגמרו המחלוקות, אין משהו שמאחד אותנו כבני אדם יותר מהרצון הבסיסי ביותר לחיות. אבל פספסנו. התעקשנו לקחת את הנושא המאחד הזה ולהפוך אותו לכלי מלחמה. לקחת את יונת השלום הזאת ולהפוך אותה למאגר נשק מסוכן. זה התחיל בטענות הזויות ומסוכנות שמדובר בהיסטריה שנועדה רק כדי לדחות את משפטו של ראש הממשלה. אבל הקורונה התעקשה להוכיח לכולם: אני כאן, חיה ובועטת. בשלב מסוים לקחנו אותה ברצינות, אבל לא הפסקנו לרגע להשתמש בה ככלי נשק. הטרף הקל ביותר היה הציבור החרדי. אורח החיים החרדי הוא הקרקע הנוחה ביותר לנגיף הקטלני הזה. אין אכסניה טובה יותר לנגיף מאשר בית צפוף ומבורך בילודה. עיר הבירה של הנגיף היא עיר חרדית, לא משנה איזו. זה הנתון. לקח קצת זמן, וגם הציבור החרדי שאיננו צורך תקשורת אונליין הבין שמדובר במלחמה על החיים. אני לא מתחמק, התופעה של מכחישי קורונה לא פסחה על חלקים גם במגזר החרדי, ואני אומר זאת בצער רב. מי יודע, אולי הבשורה שהביאה איתה הקורונה היא שנפסיק להסתכל על כלל הציבור החרדי כמקשה אחת. גם את זה פספסנו. בכל מקרה, הרוב, המיינסטרים, נשמע להנחיות. יהודי שומר מצוות אומר בסוף היום: מודה אני לפניך ששמת חלקי עם יושבי בית המדרש. ופתאום זה הופסק בבת אחת. בעולם מתוקן, העיסוק התקשורתי צריך להיות סביב השאלה מה הקורונה מעוללת לחרדים. רחמנות. אני לא יכול להרחיב פה על ההתמודדות של משפחה עם שמונה ילדים בדירה של 80 מ"ר כשאחד מבני הבית מתגלה כחיובי לנגיף, אבל בתקשורת מתעקשים לעסוק באובססיה בפייק של "מה החרדים עושים בקורונה". פספסנו בענק. הקורונה תלך, אני מקווה כמה שיותר מהר, אבל את הבשורה הגדולה שהיא הביאה איתה פספסנו. מי יודע, אולי הסיבה שהיא עדיין כאן היא כדי לתת לנו צ'אנס נוסף לתקן, לנסות להבין קצת יותר. הלוואי שנצליח.

מטעם סיעת ישראל ביתנו, חבר הכנסת אביגדור ליברמן. לרשותך ארבע דקות. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, ראיתי את ראש הממשלה בנימין נתניהו מופיע בחודש האחרון נון-סטופ, בהצהרות לתקשורת, בפנייה לציבור דרך רשתות חברתיות,

ובהודעות בעיתונות. ראיתי בחיי הרבה הופעות של ראשי ממשלה בהזדמנויות שונות, אבל מעולם לא ראיתי הופעות כה עלובות ושקריות. רק אתמול פרסם שירות התעסוקה שהגענו כמעט למיליון מובטלים, חלק גדול מהם אנשים צעירים בתחילת דרכם. ומה הבשורה שלך אליהם? אכלו לי, שתו לי. כל הזמן אתה מיילל: היועץ המשפטי לממשלה, הפרקליטות, הרדיפה. השאלה האחת והיחידה: מי מינה את אביחי מנדלבליט ליועץ המשפטי לממשלה? מי מינה את פרקליט המדינה שי ניצן?

ומי מינה את דינה זילבר? אתה. גם בכל הנוגע למאבק בקורונה, אתה מספר לנו סיפורי "עלי ביבי". עוד לפני שנולדה הקורונה הגענו למצב אבסורדי שבמדינת ישראל לכל 1,000 נפש, 2.3 מיטות בבתי חולים, ב-56% יותר נמוך מממוצע ה-OECD. מה עשית עם במשך 20 שנה בכנסת? מה קורה עם כל האחיות? נציג ש"ס בליכוד, אתה באמת משהו היום, שתקן. אני לא רגיל לראות אותך כל כך שקט. לפחות אני לא עבריין מורשע באלימות.

אני רוצה לדבר קצת על האחיות. הגענו למצב של חמש אחיות על כל 1,000 איש, וזה רק הולך ויורד. הממוצע במדינות ה-OECD: 9.3. אני כבר לא מדבר על מדינות כמו שווייץ ונורבגיה, ששם מדובר על 17 אחיות על כל 1,000 נפש. זה הרבה לפני שהקורונה נולדה.

המצב בהשכלה הגבוהה ובחינוך, אדוני ראש הממשלה, לא יותר טוב. ספינת הדגל של האוניברסיטאות במדינת ישראל, האוניברסיטה העברית, עוד ב-2012, הייתה מדורגת בדירוג שנחאי במקום 53

היום היא מדורגת במקומות בין 101 ל-150. אתה, אדוני ראש הממשלה, מתפאר בדוקטרינת נתניהו, אבל מה שאני רואה ושומע זה בעיקר קומבינות נתניהו. קומבינות נתניהו עם החרדים.

אדוני ראש הממשלה, פותח גני ילדים בערים אדומות בניגוד לכל ההמלצות של כל המומחים. שקר. אתה, אדוני ראש הממשלה, גם מאפשר, למרות שלא שאלו אותך ולא סופרים אותך,אתה מאפשר לפתוח תלמודי תורה באותן ערים אדומות. זה קרה רק אתמול. ומה קרה היום? היום בוועדת הכספים הם קיבלו פרס: 73 מיליון שקל. אותו דבר: המקוואות פתוחים, הבריכות סגורות. ולכן, אדוני ראש הממשלה, הציבור לא מאמין לך. הציבור לא סומך עליך. אז, אדוני ראש הממשלה, קח את האחריות, נגיד לך יפה תודה, וסע לשלום, המפתחות בפנים. תודה רבה.

סיעת ימינה, חברת הכנסת איילת שקד. לרשותך שלוש דקות, בבקשה. אדוני יושב-ראש הכנסת, כנסת נכבדה, אדוני ראש הממשלה, אני ראיתי לפני כמה דקות שהדהדת עוד פעם את הספין השקרי על לפיד, ואני רוצה לומר לך, מי שכרת ברית עם אבי ניסנקורן ועם עמיר פרץ, אני לא חושבת שהוא בפוזיציה להטיף לנו מוסר. שקר שחוזרים עליו שוב ושוב לא הופך לאמת, בדיוק כמו שסגר שחוזרים עליו שוב ושוב לא הופך לסיפור הצלחה. ואפרופו סגר וסיפורי הצלחה, רק מדינות נחשלות מגיעות לסגר שני. סגר זה נשק יום הדין, הרבה בזכותך הגענו לסגר שני.

בואו נדבר על כמה מסיפורי ההצלחה מהסגר השני שלך.

היום נסגר בית קפה בירושלים, קפה מיכאל בקטמון. אחרי חמש שנים של הצלחה,

אלון ואסתי הרימו ידיים. ניסו לעמוד בהנחיות, ניסו להוציא את הקפה לגן, לא קיבלו כלום מהמדינה, היום הם נכנעו, הרימו ידיים. הם ועוד עובדים יקרים, שגם הם נכנסו למעגל האבטלה. חבר הכנסת קרעי,

לפני כמה שעות דיברתי עם בחור בשם עומרי מראשון לציון. הוא ואשתו לפני כמה שנים הקימו בר מצליח, משגשג, בראשון לציון. כבר שבעה חודשים הם סגורים. 30,000 שקל בחודש שכר דירה, 5,000 שקל בחודש ארנונה, שבעה חודשים, וכמה כסף הם קיבלו מהמדינה? 12,000 שקלים. הוא יושב, עומרי, על הכורסה בבית, מרוח. שבעה חודשים בדיכאון, לא יודע מתי הוא יוכל לפתוח. ולמה? במרץ בנט הניח לך על השולחן תוכנית. תוכנית עבודה. למה לא עשיתם כלום? עכשיו אני אגיד לך למה: כי אתה יודע שזו אחת הממשלות הכושלות ביותר שהייתה במדינת ישראל. אני לא חושבת שיש על זה עוררין. דרך אגב, גם שרי הממשלה אומרים את זה, גם בליכוד וגם בכחול לבן. חלקם בשיחות סגורות וחלקם עם אומץ למצלמה. עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו: אנחנו פוליטיקאים ישרים, לא מבלפים. ככה זה, אנחנו בימינה ישרים. בשלוש מערכות הבחירות האחרונות אמרנו שנלך רק עם הימין ושאנחנו חלק מגוש הימין. למרות הצעות מפתות מהצד השני, נשארנו נאמנים לגוש הימין. ראש הממשלה, אתה פירקת את גוש הימין, או כמו שאמר חבר הכנסת גפני, מי שקרא בישראל היום ביום שישי, ואני מצטטת: נתניהו לא רצה את ימינה בממשלה, אני לא יודע למה. באמת, למה? רציתם, אתם, כחול לבן, אתם שלוש מערכות בחירות עם המוטו של "רק לא ביבי". לא היה לכם כלום להציע, רק לא ביבי, לא, ומה קרה לכם עכשיו? הפכתם לסחבה בממשלה שלו. אז אני רוצה להגיד לכם שני דברים.

אין שני דברים כי הזמן נגמר. משפט אחרון. משפט אחרון,

אנחנו לא נהיה חלק מהתרגילים הפוליטיים של השמאל. את הממשלה הבאה ימינה תרכיב.

מטעם מפלגת העבודה הישראלית אין דובר. מטעם סיעת מרצ, חברת הכנסת תמר זנדברג,

לרשותך שלוש דקות. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אדוני ראש הממשלה, בשבועות האחרונים, ומשבוע לשבוע ביתר שאת, יותר ויותר, יש ברחובות כנופיות אלימות שמתקיפות בעשרות מקרים מדי שבוע את המפגינים שיוצאים לרחוב. ואני כבר רוצה להגיד מראש: כן, מדובר במפגינים נגדך, הם קוראים לך "לך", אבל זה לא מוריד במאומה, דווקא בגלל זה, למרות זאת ואולי דווקא בגלל זה, מהאחריות שלך כלפיהם. יש לי כאן רשימה של כל התקיפות האלימות שאירעו רק בחודש אוקטובר. יש עשרות כאלה בכל רחבי הארץ, בקללות, ביריקות, באגרופים, בביצים, במברג, בגז מדמיע. אני לא אעבור על כולן בגלל קוצר הזמן, אני רק אצטט את רונה בת ה-12, שרוססה בגז מדמיע בתל אביב ובמשך 15 דקות לא יכלה לפתוח את עיניה. כששאלו אותה מה היא רוצה ללמוד מהמקרה הזה היא אמרה: רק שהאנשים לא יפחדו לצאת להפגין. ילדה בת 12. אדוני ראש הממשלה, את המעצרים, את העיכובים, את הקנסות, לא סופגים המתקיפים, סופגים המפגינים, הקורבנות. זה המצב היום ברחובות בישראל שנת 2020, ערב יום הזיכרון לרצח ראש הממשלה רבין. אדוני ראש הממשלה, התוקפים האלה יוצאים החוצה ומרגישים די חופשי. הם עושים את זה כי הם מרגישים שמותר להם. אני אתקן: הם עושים את זה כי הם מרגישים שאתה מרשה להם, כי אתה, אחרי שקראת להם מפיצי מחלות, הביטוי האנטישמי המבחיל הזה, ואחרי ששלחת את השרים שלך ואת בני המשפחה שלך לכנות אותם מחבקי נגיפים, אנרכיסטים, חייזרים, אחרי כל זה,

האנשים האלה מרגישים שהיד קלה על ההדק, שדמם מותר וששום דבר לא יקרה. ואני רוצה להגיד לך שאני מודאגת, כי אני מרגישה שזה יכול להיגמר גם ברצח. לפני כמה שבועות, לפני הסגר, הייתי בבלפור, וכשירדתי ברחוב רמב"ן, ליד בנק לאומי שם, במזלג הזה, ראיתי שלטים: שמאלנים בוגדים, מתחת לדגלי הליכוד, המפלגה שלך, אדוני ראש הממשלה, מפלגת השלטון. בשבוע הבא נציין כאן במליאה את יום הזיכרון ה-25 לרצח רבין. מי כמוכם יודע שלהסתה יכולות להיות תוצאות אלימות. תעצרו את זה. תביאו את זה בחשבון.

שמענו היום את מיקי זוהר פתאום מכה על חטא בישיבת סיעת הליכוד, ושמעתי שגם אתה, אדוני ראש הממשלה, אני חייבת לומר, שינית טון בזמן האחרון. כנראה ראית שזה מזיק לך פוליטית, וכדאי שתתעסק בקורונה ולא בהסתה. אבל הנמר הזה כבר משתולל. אפשר לנסות לרכוב עליו, אבל אי-אפשר לשלוט בו. האנשים האלה צריכים לשמוע ממך, אדוני ראש הממשלה, מילה אחת: תעצרו, תפסיקו את ההסתה הזאת כי היא תסתיים בדם, ואז אף אחד מאיתנו, ובראש כולנו אתה וממשלתך, לא יוכל לרחוץ בניקיון כפיים. תודה. מטעם סיעת דרך ארץ אין דובר, מטעם סיעת הבית היהודי אין דובר. מטעם סיעת יש עתיד-תל"ם, חבר הכנסת אנדרי קוז'ינוב. לרשותך שלוש דקות, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אדוני ראש הממשלה, חברי הכנסת, אתמול נפתחו הגנים מגיל לידה עד גיל שש, וזה דבר שהוא מבורך כשלעצמו. אבל אני לא מדבר על הגנים באזורים האדומים, זו סוגיה בפני עצמה. בדיונים בוועדות חודש אנחנו טוחנים את הנושא,

צועקים שהגנים, במיוחד הפרטיים עד גיל שלוש,

בסוף הסגר הראשון הוצע לגנים פיצוי ייעודי.

אולי 25%. עכשיו, בפגישת ארגוני הגנים עם אגף התקציבים, הובהר להם שלא יהיה פיצוי ייעודי אלא יינתנו מענקים רגילים. המענקים הרגילים במקרה הספציפי הזה הם דמי כיס. זה בדיחה. זה לא יכסה הוצאות קבועות, תחזוקה, שכירות. נתתם לנו תוכניות גרנדיוזיות ומרשימות אחת אחרי השנייה. הבטחתם פיצוי, שיפוי, תשומת לב לפרטים, אבל התוצאה היא עגומה. גנים רבים נסגרו. בסגר הראשון נסגרו 2,000 גני ילדים ומעונות יום פרטיים. בסגר השני, עד עכשיו מתחילת הסגר, כבר 500. כמה עוד ייסגרו עד הסגר השלישי, הלוואי שלא יבוא, ומתי יהיה כאן תהליך קבלת החלטות מסודר שיתבצע מראש ושייקח בחשבון את כלל המשתנים?

כל נושא השמרטפיות בסגר עבור העובדים החיוניים,

מה שקרה הוא שהשלטון המקומי נאלץ ליצור כאן מערכת חינוך חלופית, מוגבלת, והרבה עובדים חיוניים עשו שמיניות באוויר, כי לא היה אפשר, לא היה אפשר לשים את הילדים בשמרטפיות האלה, כי הן פשוט לא היו בנמצא. אנשים שמו את הילדים בהגרלה, כי היו מקומות מוגבלים. כבר חודש מדובר על תוכנית היציאה מהסגר, אבל בסוף הגננות נשלחו לעשות את הבדיקות ביומיים האחרונים בסוף השבוע, ורק כ-3,000 מהן עשו את הבדיקות מתוך עשרות אלפים. ולמה הכול בכזאת התקלה, ברגע האחרון ובצורה וולונטרית? מתווה מסודר, הידברות עם ארגוני המורים והגננות,

הוכרז סכסוך עבודה בנושא. הינה חלק מההחלטות שצריך לקבל, הן הגיוניות לטעמי ופשוטות מאוד:

יש להגדיר את הגנים ומעונות היום הפרטיים לגיל הרך כשירות חיוני,

לפצות אותם על ההפסדים, לא להעביר את העלויות האלה להורים ולבעלי הגנים,

החינוך עד גיל שלוש הוא לא עסק פרטי, זה חינוך, ולכן צריך להעביר את האחריות לחינוך הזה למשרד החינוך, וכבר שנים מדברים על זה. עכשיו הגנים נסגרים מחוסר היתכנות כלכלית, ובמקום זה יקומו גנים פיראטיים שאף אחד לא מפקח עליהם. זה כבר קורה, הם קמים. באמת שכבר היינו בדיון הזה, ולכן לא ברור לי למה מדינת ישראל כל כך מתעקשת לדרוך על אותו מוקש פעמיים. אין כאן מחשבה מראש, אין כאן ניהול. הכול בשליפות. אדוני ראש הממשלה והשרים, נושא החינוך לגיל הרך מוצף כבר חצי שנה, ופתרונות של ממש אין.

מטעם סיעת הרשימה המשותפת, חבר הכנסת מנסור עבאס. לרשותך ארבע דקות. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אדוני ראש הממשלה, אני אנצל את ארבע הדקות להציג ארבע סוגיות קרדינליות, קריטיות, לחברה הערבית, שכל אחת מהן צריכה תוכנית לאומית לטיפול מקיף. הסוגיה הראשונה, כמובן כולכם יודעים: הפשיעה והאלימות בחברה הערבית. אדוני ראש הממשלה, באוקטובר בשנה שעברה הנחית את משרדך ואת מנכ"לי המשרדים השונים להכין תוכנית בתוך שלושה חודשים. היום אנחנו אחרי שנה שלמה. יש מסמך מדיניות,

מסמך טוב כנקודת מוצא להחלטת ממשלה. אנחנו מבקשים להתקדם הלאה, לשפר את המסמך ולהכין תוכנית כדי שנוכל לטפל בסוגיה הזאת. הסוגיה הזאת מאוד כואבת.

שלוש שנים, אמרת שלא תהיה מדינה בתוך מדינה. אדוני ראש הממשלה, בחברה הערבית אין אפילו מדינה אחת. ההגדרה שלמדנו במדעי המדינה היא שהמדינה היא מונופול על שימוש באלימות. לצערי, יש הרבה מדינות בתוך המדינה מבחינה זאת. הסוגיה השנייה קשורה למצב החברתי-כלכלי בחברה הערבית. אתה גם התגאית בתוכנית של 922 וכל התוכניות הנלוות. השנה מסתיימת התוכנית הזאת, ולפתחך עומדת ההחלטה להאריך את התוכנית הזאת. אבל אם מאריכים אותה בלי להסיר את החסמים, כאילו שלא עשינו כלום. מה שלא הצלחנו לעשות ולנצל בחמש שנים אנחנו לא נצליח לעשות בשנה אחת אם לא מסירים את החסמים. הסוגיה השלישית היא סוגיה מאוד כואבת. היא קשורה לכפרים הלא-מוכרים בנגב. 100,000 אזרחים, עדיין, אחרי עשרות שנים, לא מצליחים לחיות ולהתפתח ביישובים מוסדרים מבחינה מוניציפלית.

אדוני ראש הממשלה, מי מאיתנו זוכר שהייתה בעיה דומה בצפון? הייתה בעיה של יישובים לא מוכרים באזור הגליל במיוחד. הבעיה הזאת נפתרה. איך נפתרה? המדינה הכירה ביישובים, הממשלות הסדירו את מעמדן המוניציפלי, כולן היום מתפתחות: אבטין,

חמארה, ואדי סלאמה, כמאנה המזרחית, כמאנה המערבית. בוא אדוני ראש הממשלה, קדם תוכנית לאומית, בוא נפתור את הסוגיה הכואבת הזאת כדי שנוכל להגיד שהינה, יש לנו תוכנית ראויה לאוכלוסייה המוחלשת הזאת, הכפרים הלא-מוכרים. הסוגיה האחרונה,

קשורה לנושא של משבר הדיור בחברה הערבית. חוק קמיניץ, שחוקק בתקופתך כמובן, השיג 50% מהמטרות שלו, זה להוריד כמעט ל-0% את הבנייה הלא-מותרת. אבל הוא לא הצליח לקדם תוכניות ולפתור אפילו חלק מבעיית הדיור בחברה הערבית. גם פה צריך תוכנית, צריך יוזמה, לתכנן, לפתח, להסיר חסמים וכשלים בנושא הזה. אני לא אומר שכל האחריות היא על הממשלה, יש אחריות גם על המועצות המקומיות. אבל בסופו של דבר יש ממשלה, יש מדינה, יש לה אחריות כוללת על כל הסוגיות האלו, והיוזמה והדחיפה שצריכה לבוא מכיוון הממשלה, ובמיוחד ראש הממשלה, צריכה לבוא כעת. ראש ממשלה שמסוגל כל שני וחמישי, איך שאנחנו אומרים בערבית, להביא תוכנית שלום עם מדינה ערבית, אז הוא כן מסוגל להביא ארבע תוכניות מקיפות, רציניות, ולפתור את הסוגיות או הבעיות הקרדינליות של החברה הערבית.

מטעם סיעת יש עתיד תל"ם, חבר הכנסת יואב סגלוביץ'. לרשותך שלוש דקות. אדוני יושב-ראש הכנסת, אדוני ראש הממשלה, החכמים מושכים ידיהם מהנהגת העולם מפני שהם יודעים שיש חכמים מהם, ורוצים שיתנהג העולם על ידי חכמים גמורים. בתוך כך קופצים הטיפשים והרשעים ובאים ונוטלים את העולם לידיהם, ומנהגים את העולם כפי זדונם וכפי טיפשותם. מעתה היאך נותנים החכמים לעולם שייאבד על ידי השוטים והרשעים? אלא שמתוך שהחכמים חכמים ומוסיפים חוכמה, כל שנראה להם אתמול כחוכמה, רואים אותו היום שאיננו חוכמה, ואינם עומדים על דעתם ואינם תוקעים עצמם לשום דבר, מפני החוכמה שמוליכה את החכמים מעלה מעלה. ממעלה למעלה.

אגב, עגנון דיבר גם על המפריעים. אני אתן לך נאום על המפריעים עוד מעט. חבר הכנסת דיין, אתה תקבל נאום על המפריעים תכף כשאני אסיים. לא כן הטיפשים. כל דבר שנתנו בו עיניהם הרי הם מחזיקים בו ואינם מניחים ממנו, שאם יניחו ידיהם ממנו אין להם מה יעשו בעולם.

כל ימיהם תחבולות ובלבד שיחזקו את העולם בידיהם, ש"י עגנון,

אך איך מסביר עגנון כיצד החכמים שנמנעים מההנהגה בשל חוכמתם מאפשרים לטיפשים לשלוט? האם החלוקה היא כל כך חדה? האם זו המציאות?

אלה שאינם חכמים ואינם טיפשים, כלשונו של עגנון. אלה האנשים הפשוטים, ההגונים, האזרחים כולם, עובדי הציבור, נבחרי הציבור. אלה שמביטים על העולם ויודעים שאין שלמות, אך יודעים שיש איזון, והאיזון הופר. האנשים ההגונים לא שותקים כשרואים עוול, הם יודעים לומר "עד כאן" כשצריך. הם עושים הבחנה בין הטובה האישית לטובת הכלל, בין השחתה לטוהר המידות. אלה אנשים ענייניים שמתכוונים למה שאומרים, שלעיתים אומרים בקול רם את המובן מאליו. שכחנו מהו בזמן האחרון. הם אנשים שאינם שותקים. לא מתחנפים, לא מתרפסים, לא עושים שקר בנפשם ולא עושים אך ורק

הם יודעים ששום אמירה מפולפלת ומתוחכמת לא יכולה להיות הצדקה שבהנהגה יהיה אדם עם כתב אישום על שוחד ומרמה, אדוני ראש הממשלה. הם יודעים שאין הנהגה בלי דוגמה אישית ושיש הבחנה ברורה בין הפרטי לציבורי, אדוני ראש הממשלה. הם יודעים שמשבר הקורונה מטופל בצורה קלוקלת, בלתי עניינית ופוליטית לאורך חודשים ארוכים. את כל אלה הם יודעים. הם לא חכמים, כדבריו של עגנון, וגם לא טיפשים. השאלה היחידה היא אם האנשים ההגונים ימשיכו לשתוק או יגידו בקולם: די, כי הגיע הזמן. מטעם סיעת הליכוד, חבר הכנסת מיקי זוהר. לרשותך 18 דקות. נתחיל ב-15 בשעון, ואם נצטרך נוסיף עוד שלוש דקות.

אדוני היושב-ראש, אדוני ראש הממשלה, חבריי חברי הכנסת. התכנסנו כאן היום לדיון מיוחד על הכישלון בניהול משבר הקורונה, כך חברינו טוענים, חברינו לאופוזיציה. ואני אומר בכנות וברצינות רבה: אני חושב שזה לא מוסיף לכם כבוד. זה לא מוסיף לכם כבוד משום שמשבר הקורונה פוקד את העולם כולו, הוא לא פוקד רק את ישראל. הוא גבה כבר למעלה מ-1.1 מיליון קורבנות, ולצערנו, עוד היד נטויה. ואתם עומדים פה בזמן שעם ישראל נאבק בנגיף, ומה יש לכם לומר? לתקוף אישית את ראש הממשלה מבוקר עד ערב. זה מה שיש לכם לומר לציבור בזמן המאבק הגדול ביותר שהיה לעם ישראל ולעולם כולו בכל מה שקשור לנושאים רפואיים. אני חושב שזה חסר תקדים גם במספר ובמניין הנפטרים. ואתם מעדיפים לכלות את זמנכם, במקום להצטרף למאבק החשוב הזה נגד נגיף הקורונה, בהתקפות אישיות נגד ראש ממשלת ישראל.

אפילו פעם אחת,

שמצאתם לנכון לתמוך בשעה הקשה הזאת בראש הממשלה ובממשלת הליכוד, שהוקמה יחד עם כחול לבן.

שבגל הראשון

ודיברתם בשבחו של ראש הממשלה על הניהול המוצלח של המשבר. וגם עכשיו, בגל השני, אתם מדברים על כישלון, למרות שאנחנו רואים ששיעור המאומתים ירד מ-15% ל-3.5% מיליון מובטלים.

ובעזרת השם עוד ימשיך לרדת. מיליון מובטלים. אני רואה את מספר הנפטרים הנמוך ביותר בעולם ביחס לאוכלוסייה, 0.7%. מיליון מובטלים. אני רואה את כל זה ואני אומר לכם דבר אחד: יש זמן לפוליטיקה, אבל מותר לכם גם לומר מילה טובה.

אני שומע את עמדתך בעניין המובטלים. איזו מדינה בעולם משלמת לכל אותם מובטלים? גרמניה.

משלמת לכל אותם מובטלים.

דואגים, משלמת להם משכורת. אתם אומרים: מיליון מובטלים.

אבל אתם שוכחים להזכיר שלאותם מיליון אנשים,

מדינת ישראל משלמת כל חודש משכורת.

משלמת, מה "רע מאוד"? אתה רוצה לומר לי, אני רוצה שהם יחזרו לעבודה.

שאני יכול להעלים את הקורונה בהינף יד? אנחנו רוצים להחזיר אותם,

אנחנו רוצים לשמור על בריאות האזרחים,

ומוכנים כמדינה לשלם, למיליון אנשים משכורת כל חודש. אז אני לא מבין, כשאתם אומרים "מיליון מובטלים" חברים, אני רוצה לומר, אתם אומרים "מיליון מובטלים" כן. כאילו אנחנו רוצים שיהיו מיליון מובטלים? אנחנו רוצים את כולם בעבודה, אנחנו רוצים משק פתוח ומשגשג, אבל יש פה משבר קורונה, משבר בריאותי,

ואנחנו צריכים לשמור על בריאות הציבור. ולכן מדינת ישראל מכניסה את ידה לכיס, עמוק לכיס, ומוציאה מיליארדים על גבי מיליארדים כדי שאותם מיליון אנשים יוכלו לחיות ולהתפרנס מחשבון המדינה, כדי למנוע את היקף התחלואה. חבר הכנסת להב הרצנו, זה לא דו-שיח.

לא ראיתי שהפריעו לך. אני אומר: חברים,

יש גבול

שאתם נוקטים. זה קו שלא מוביל את מדינת ישראל לחוף מבטחים. בואו נסגור, זה קו, לא, חברים. אני לא אומר לכם, אני לא אומר לכם שאתם צריכים לא לבקר, זה תפקידכם כאופוזיציה, אבל מזמן חציתם את הקו.

ואני אומר לכם,

בואו נסגור את הבסטה. שיכול להיות מאוד שגם אני, מיקי זוהר, שעומד פה היום על הדוכן, חצה את הקו במאבקים, בניגוחים, במלחמות איתכם. אתם יודעים למה? כי בסופו של יום יש פה מדינה אחת, כולנו שותפי גורל. אם הנגיף הזה ישתלט על מדינת ישראל, הוא ישתלט על קואליציה ועל אופוזיציה כאחד. והגיעה העת לעשות שינוי בשיח גם מבחינתכם. גם מבחינתנו, אבל גם מבחינתכם. אני זוכר את ראש הממשלה כיושב-ראש האופוזיציה בעיתות מלחמה. הוא היה רץ מאולפן לאולפן, אני לא יודע אם אתם זוכרים, הוא היה מגן על מדיניות הממשלה, הוא היה מגן על מדינת ישראל. משום שכשאנחנו בעיתות משבר, אם אנחנו גם כאופוזיציה יודעים להגן על הרצון המשותף, על הרצון הציבורי המשותף, שזה כרגע להילחם בנגיף הקורונה, לא לפגוע בראש הממשלה אישית, להילחם בנגיף הקורונה, אז אתה מרוויח מהציבור את אותה אהדה וחיבה שאתה רוצה להגיע אליה כנבחר ציבור. ואני אומר לכם שוב: אל לכם לדבר על כישלון, משום שבסופו של יום, בשעה שהתחלואה מזנקת במדינות אירופה, אצלנו היא יורדת, היא יורדת למספרים מצוינים, וזה בזכות מדיניות שקיבל אותה ראש הממשלה, שדוחף אליה ראש הממשלה, למרות התנגדות נחרצת של חלק מחברי הממשלה. ואני רוצה לברך אותך, אדוני ראש הממשלה, על המאבק העיקש שלך לסגר הנוכחי, שמוכיח תוצאות מדהימות שטובות לבריאות אזרחי ישראל. והנחישות שלך, בסופו של יום, אדוני ראש הממשלה, היא זו שמביאה לנו את התוצאות הנהדרות האלו. והתוצאות האלו, חברים, הן תוצאות שמשרתות את כל אזרחי ישראל ללא יוצא מן הכלל, משום שהנגיף אינו מבחין בין ימין לבין שמאל, הוא אינו מבחין בין יהודי לערבי, הוא אינו מבחין בין חילוני לחרדי. הוא נגיף מסוכן. הוא נגיף, יש אפילו שיגדירו אותו קטלני, ועל כולנו לשמור על בריאות הציבור ביחד, קואליציה ואופוזיציה כאחד. אני רואה שבימים אלו ראש הממשלה מנהיג יציאה זהירה ואחראית מהסגר, שכוללת פתיחה של עסקים קטנים. אני חושב שהגישה היא גישה נכונה, נבונה ומושכלת, וטוב שראש הממשלה פועל כך. ואני רק אומר שוב: ככל שהשמאל ימשיך לבקר ולהפגין, טוב יעשה ראש הממשלה, וכך הוא גם פועל, אם ימשיך להציל את חייהם של אזרחי ישראל. משום שכך הציבור ידע להבחין בין מי שעושה, בין מי שפועל למען אזרחי ישראל, לבין מי שבוחר לכלות את זמנו בלהפגין נגד

המפגינים. פשוט לפלג, מה? אני לא פילגתי, חלילה. אם אתה שומע, אם אתה שומע, אם אתה שומע באמירות שלי מילים של פילוג אז סליחה,

ייתכן שאתה לא שומע היטב. ייתכן שאתה לא שומע היטב. אני אמרתי שאני לוקח על עצמי לאחות את הקרעים בין ימין לבין שמאל. ואני הודיתי בפה מלא שטעיתי בגישה שנקטתי, ואמרתי שאני רוצה לשנות את השיח, עד כמה שזה אולי נשמע לאנשים קצת מוזר, משום שאני הייתי מאוד מיליטנטי, מאוד לוחמני, ואני אומר את זה פה בכנות רבה. ואם משהו מהנאום שלי הוא לא נאום מאחד, אז סלח לי, אני חושב שאתה טועה בניתוח שלך. אבל מעבר לזה, אני אומר,

זה בסדר גמור. גם לא ציפיתי שהניתוח שלך יהיה ניתוח חיובי כלפיי, אבל לאט-לאט. אולי במרוצת הזמן אני אצליח להוכיח שהכוונות שלי הן טהורות ואמיתיות. זה, מה שנקרא, ייבחן במדד המציאות, ואני מאוד מקווה, שמאל, שמאל, בעיניי, אני אומר לך, אני אומר לך, בעיניי, השמאל, שאלת שאלה, אני אענה לך לקראת סיום, כי אני רוצה כבר לסיים את דבריי. בעיניי, השמאל הוא קודם כול חלק בלתי נפרד ממדינת ישראל ומאזרחיה.

מחזיק בעמדות מנוגדות לעמדות הימין. מה קרה לך, מיקי? השמאל נלחם בצבא ובצה"ל יחד איתנו, כמו כולם. השמאל תורם את חלקו למדינה וימשיך לתרום את חלקו למדינה תמיד, אבל לשמאל יש עמדות שבעיניי הן עמדות לא טובות, עמדות שמסוכנות למדינת ישראל ולא מקדמות את מדינת ישראל למקום הנכון. זוהי עמדתי על השמאל, ואני לא חוזר בי מעמדותיי. אני אעשה את הכול כדי לשכנע את השמאל שאני כאיש ימין צודק. אני אפעל ככל שיש ביכולתי כדי שהציבור יצביע לימין ולא יצביע לשמאל, באמצעים דמוקרטיים, באמצעות יכולת לשכנע את הציבור. ככה אני רואה את פני הדברים. אין לי שום דבר נגד השמאל, אני יכול להגיד לך את זה בצורה ברורה, אבל אני לא מתכוון לאפשר לשמאל,

אני לא מתכוון לאפשר לשמאל לעלות לשלטון. בזה אין פסול. זה לא אומר שאנחנו מפלגים אף אחד. וכל פעם שאנחנו נעביר דברי ביקורת על השמאל, אם נעביר אותם בצורה מכובדת,

הציבור ישתכנע. ואולי גם אתם תחליטו לרדת מהטענות הבלתי-פוסקות שלכם נגדנו,

אין לנו עניין לפלג, ההפך, אנחנו רוצים לאחד את העם, לאחד את העם במאבק נגד נגיף הקורונה. זה הדבר הנכון בעת הזו. ככה גם אפשר לנצח את הנגיף. ואנחנו נעשה את כל שיש ביכולתנו כדי, בעזרת השם, להשיג את המטרה הכה-נעלה הזאת: להסיר את החולי הזה מעם ישראל, ואני מקווה, בעזרת השם, גם מהעולם כולו. לסיום דבריי אני רוצה לומר: אדוני ראש הממשלה, תמשיך בעבודה הנהדרת שאתה עושה. תשתדל להתעלם מרעשי הרקע, והם קיימים. אנחנו מגבים אותך ונותנים לך את כל הסיוע והתמיכה להצליח בתפקידך.

אני מזמין את ראש הממשלה בנימין נתניהו למסור את התייחסותו לדברים שנשמעו. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, את הדברים הענייניים שהעלו חבר הכנסת כאן שמעתי וגם רשמתי לפניי, למשל אלימות בחברה הערבית, רצח של נשים שהתרחש עכשיו, בעיה של טיפול בשרפות. אני נותן את זה רק כדוגמה. היו כמה דברים ענייניים, לצערי לא כולם, והרוב היה מוקדש לניגוח. ברוב מדינות העולם ראשי האופוזיציה מסייעים לממשלה להילחם נגד המגפה ולהציל חיים. לצערי, זה לא מה שקורה בישראל. זאת הפעם השנייה במהלך הגל השני של הקורונה בלבד, כבר הפעם השנייה שבה האופוזיציה מחייבת אותי להגיע לדיון שהופך בעיקר לדיון פוליטי של ניגוח על חשבון זמן יקר שאנחנו זקוקים לו כולנו להמשך המאבק בקורונה. אני מכבד את התהליך הדמוקרטי, אדוני היושב-ראש, אני מכבד את הכנסת, אבל אני חושב שבעיתות חירום יש צורך של כולם, כולל האופוזיציה, להיכנס מתחת לאלונקה. אני לא רק נאה דורש, אני נאה מקיים, כפי שנאמר כאן, וכל אחד יכול לבדוק את הפעמים הרבות שאני התגייסתי למען סיוע לממשלה בשיא המשברים גם בארץ וגם בעולם. אז אני קורא לחבריי באופוזיציה: אל תשתמשו בקורונה כדי לפלג את העם רק כדי לקושש כמה קולות בסקרים,

כי את הקורונה אפשר לנצח רק אם נלך יחד. ללכת יחד בצורה עניינית. זה מדהים אותי שבדיון הזה, בדיון הזה היום, אם הייתם באמת באים לנהל דיון ענייני, הייתם מתייחסים לשני דברים אדירים שמתרחשים ברגע זה, נוגעים לכל אזרח בישראל ונוגעים למדינה שלנו.

רואים שההחלטות שהובלתי על הקורונה היו החלטות נכונות, החלטות לא פופוליסטיות, החלטות אמיצות, שמדינות אחרות מתקשות לקבל, ואני תכף אדבר עליהן. מיליון מובטלים. אבל אני חייב להגיד לכם שהיינו ב-9,000 נדבקים ליום,

והיום פחות מ-1,000. היינו ב-15% שיעורי הדבקה, היום פחות מ-4%. ובדיוק כפי שהקדמנו את העולם בגל הראשון ככה אנחנו מקדימים אותו בגל השני. ואמרתי לכם: כשאנחנו נתחיל לצאת מהסגר, מדינות באירופה נכנסות לסגר. שמעתי עכשיו דיווח שוויילס הטילה סגר מלא, ואתם יודעים מה קורה במדינות אחרות. שמתם לב שבטלוויזיה הפסיקו להשוות אותנו למדינות אירופה בימים האחרונים? אתם יודעים למה? כי אנחנו במצב טוב יותר, אני אומר: כמעט מכל מדינות אירופה, יכול להיות מכולן, במספר הנדבקים לנפש.

בריטניה,

שווייץ, אוסטריה. אני אומר את זה בצער, אלה מדינות ידידות שלנו, ויש לי ידידים שמנהיגים אותן, אבל זה קורה. כולן מאחורינו.

לפי הנתונים האחרונים, כנראה גם כן במצב פחות טוב משלנו, כי אנחנו עשינו דבר קשה. לא קל למדינות, לא קל למנהיגים לעשות את הדבר הזה. להטיל סגר כלל-מדינתי זה דבר קשה, אבל עשינו את זה, כי זה הכרחי. זה קשה לאזרחים,

נאמר פה,

אני קורא אותך לסדר בפעם הראשונה. נאמר פה על ידי אחד מחברי הכנסת, נדמה לי חבר הכנסת ברוכי, אמר דבר כל כך נכון. הוא אמר: סגר? הוא אמר: אנחנו צריכים להוריד את התחלואה כדי להציל חיים. הרי שיעור המתים ביחס לתחלואה הוא קבוע.

בארץ הוא יחסית נמוך, כי יש לנו צוות רפואי אדיר. הייתי היום ברמב"ם לראות את הרופאים, לראות את האחיות, להצדיע להם, לראות את שאר האנשים שעובדים שם, לראות את צה"ל שמעורב. זה פשוט יוצא מן הכלל. בשיטות של טכנולוגיה ועיבוד נתונים, אבל בעיקר במסירות אין קץ. יוצא מן הכלל. אבל אנחנו צריכים את הסגר,היינו צריכים את ההחלטות האלה כדי להציל חיים, להוריד את התחלואה. ולמרות שהנתונים מעודדים, אי-אפשר להיכנס לשאננות,

מסיבה פשוטה: הנתונים שאנחנו רואים היום משקפים את צעדי העבר, הם משקפים את הצעדים שעשינו לפני שבועיים, ולכן צריך לכבד את הכללים היום,

מוחרתיים.

ואני קורא לכל אזרחי ישראל: אם אתם מרגישים שיש לכם תסמינים, לכו להיבדק. הנגיף איננו מבדיל בין ציבור לציבור, בין יהודים לערבים, בין חילונים לחרדים, בין שמאל לימין. הוא לא מבדיל בזה. הוא גם לא מבדיל,

הוא גם לא מבדיל בדבר אחד מרכזי. אני רוצה להגיד לציבור החרדי: רבים שם שומרים על הכללים, אבל לצערי יש גם כאלה שאינם שומרים על הכללים. ואני רוצה לבקש מכולם, בתוך הציבור הזה ומחוץ לציבור הזה, לכבד את הכללים. אנחנו נגביר את האכיפה. אנחנו ניאלץ להשתמש גם בקנסות, להדק את הסגרים. אני שמח שיש מגמה של ירידה גם בציבור החרדי, ויש אפשרות של יציאה של ערים אדומות, אולי בזמן הקרוב ביותר, לפי נתונים אובייקטיביים, מהסגר. אני חושב שהדרך הנכונה היא לכבד את הכללים תוך הידברות, תוך הסכמה, תוך הבנה שמדובר בחיים של כולנו. אנחנו חייבים לפעול ביחד, לכבד את ההנחיות, להפוך ערים אדומות לירוקות, לצאת יחד מהסגר. הדבר השני,

יש כאן שינוי שהוא בקנה מידה בין-לאומי, רואים אותו. אני לא יכול להגיד לכם שהנתונים הם סופיים, אבל רואים את הדבר הזה, שההחלטות היו נכונות. לא שמעתי התייחסות כזאת מהאופוזיציה בכלל. עשינו את זה בגל הראשון, אנחנו עושים את זה בגל השני, בדיוק כפי שאמרתי לכם. הדבר השני שלא דנתם בו, באופן מדהים,

זה הסכמי השלום ההיסטוריים שאנחנו מביאים ממש בימים אלה. אמש חתמנו על שבעה הסכמים לשיתוף פעולה בין ישראל לבחריין. שוחחתי עם שר החוץ של בחריין ועם שר האוצר האמריקני מנושין, וסיכמנו להמשיך ולהדק את השלום בינינו. היום יצאה מישראל לאיחוד האמירויות טיסה מסחרית ראשונה של חברת התעופה הרשמית של אבו דאבי. זה דבר מעניין. אנחנו מסכמים איתם כרגע על 28 טיסות בשבוע, והם אומרים: זה לא מספיק, אנחנו רוצים עוד. שיירות, שיירות, הלוך וחזור. תראו מה זה השלום הזה. מוקדם יותר ביקרתי בנמל חיפה, הבוקר, וראיתי אוניית ענק שנייה שבאה מדובאי והביאה סחורות מאיחוד האמירויות לישראל, מאזור הסחר החופשי המתקדם ביותר בעולם, סחורות זולות וטובות, שיורידו כאן את יוקר המחיה. תמיד דיברנו על יוקר המחיה, הינה הורדה של יוקר המחיה. זה יביא כסף לכיס של כל אזרח בישראל. פירות השלום היום. היו לנו הסכמי שלום שיצרו בעיות עצומות. כאן השלום יוצר פתרונות.

מחר יתקיים מפגש פסגה בין ישראל, ארצות הברית ואיחוד האמירויות, וכל ההסכמים הללו מוכיחים שהסכמי השלום ההיסטוריים שהבאנו מביאים איתם שלום חם, שלום אמיתי, שלום בין עמים, שלום כלכלי, שלום שיוריד את מחירי הטיסות, המוצרים, הסחורות, בייחוד בזמן הקורונה זה כל כך חשוב, שלום של השקעות, שיחזק את הכלכלה שלנו ויאפשר לנו לעזור עוד יותר לאזרחי ישראל. ואנחנו יכולים לעזור לאזרחי ישראל בהיקפים אדירים, משום שבנינו כאן כלכלה חופשית, כלכלה של שוק חופשי, שהייתה חסרה כאן כל כך. עשינו את זה. הובלתי את זה. אני גאה בזה. זו הסיבה שאנחנו יכולים לתת חל"ת. זו הסיבה שאנחנו יכולים לתת מענקים. זו הסיבה שאנחנו יכולים לתת הלוואות. ועוד יש לנו מה לעשות. רק לצערי לסטודנטים אין פתרון,

בינתיים מה עושה האופוזיציה או ראשי האופוזיציה? אני חושב שהם אפילו לא יודעים מה הם רוצים. יאיר לפיד קורא שלא להישמע להנחיות משרד הבריאות.

קורא לפתוח את הכלכלה מהר מהר. כולנו ראינו בשבוע שעבר את בנט, שטוען שהוא ימין, מצביע יחד עם הרשימה המשותפת עבור יאיר לפיד לראשות הממשלה.

אבל אני חושב שצריך קו ברור, איזה שקר זה.

יאיר, חבר הכנסת מתן כהנא, חבר הכנסת כהנא, תודה רבה. שלא יעז להגיד כזה דבר. זה פשוט לא נכון. חבר הכנסת כהנא, תודה רבה. איזה שקר. מה גם את רוצה להגיד?

חבר הכנסת כהנא, תודה רבה. שקר. חבר הכנסת מיקי לוי, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. חברת הכנסת פלוסקוב, תודה רבה.

בואי תתעסקי במי יהיה מאמן נבחרת ישראל בכדורגל. תודה רבה. השרה רגב, תודה רבה. השרה רגב, כל העם עכשיו במצוקה ואת מתעסקת עכשיו בכדורגל. השרה רגב, מספיק.

תתביישי לך.

חבר הכנסת כהנא, שמענו.

אדוני ראש הממשלה, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, כל מה ששומעים מהאופוזיציה ובתקשורת זה שתי מקהלות רועשות: מקהלת הכול סבבה ומקהלת הכול באסה, בקיצור, מקהלת באסה-סבבה. קודם כול אמרו כאן שהכול סבבה, אין מגפה, אין קורונה, ואם יש זה לא רציני, זאת אפילו ההמצאה של נתניהו. במקביל צעקו כאן שהכול באסה, הכול קורס, הכול לא בסדר, הכול חסר תקווה. אז תראו, באסה או סבבה אני מבין, אבל ביחד? באותו זמן? זה עוד סטרטאפ ישראלי חסר תקדים, באסה-סבבה. הנהגנו סגר בגל הראשון ומייד אמרתם שחייבים לצאת עכשיו מהסגר, מהר מהר, אז יצאנו, ואז שאלתם: למה יצאתם כל כך מהר? צעקתם: תנו כסף, אז נתנו כסף, סיוע בהיקף ענק, ואז קיטרתם: למה אתם מפזרים את הכסף? אמרתם: תגדילו את מספר הבדיקות, אז הגדלנו את מספר הבדיקות, לשיא עולמי, ואז אמרתם: בדיקות זה לא מה שחשוב, חשוב מכונות הנשמה, אז הבאנו אלפי מכונות הנשמה, ואז אמרתם: מכונות הנשמה? למה כל כך הרבה? בקיצור באסה-סבבה. אתם תמשיכו עם מקהלת באסה-סבבה ואני וחבריי נמשיך לפעול למען הצלת חיים, למען חיזוק הכלכלה שלנו, קידום בדיקות מהירות שיסייעו לנו בשגרת הקורונה. אני ממשיך להשתמש בקשרים שלי עם מנהיגי העולם כדי לקדם אותנו בתור הבין-לאומי לקבלת החיסונים, וזה אולי הדבר החשוב ביותר והדבר שנותן לנו תקוות אמת. אחרי שננצח במלחמה בקורונה יהיה לנו הרבה זמן לפוליטיקה, אבל זה לא הזמן. אני מכבד את הדיון הדמוקרטי, אדוני, אבל אין לי הכוונה לכלות רגעים נוספים בדיון פוליטי מיותר ומגמתי.

התייחסות לדברים, ראש האופוזיציה חבר הכנסת יאיר לפיד,

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, הדיון השיג את שלו, הוא חידד את ההבדל בין מה שאומר לכם ראש הממשלה למה שאני אומר לכם. ראש הממשלה אמר לכם פה היום, כמו שהוא אומר מעל כל במה אפשרית, שהמצב פשוט מצוין. לטענתו, מדינת ישראל עוברת את משבר הקורונה באופן יוצא מן הכלל, והוא כמובן מטפל במשבר הקורונה באופן הרבה יותר יוצא מן הכלל. מצבם הבריאותי של האזרחים מצוין, מצבם הכלכלי מעולה. לטענתו, שוב, כמו ששמעתם, מתקשרים אליו מכל העולם כדי ללמוד ממנו איך לפעול, לא ברור מי האנשים האלה שמתקשרים, אבל הוא אומר שהם מתקשרים. מדי פעם הוא מודה בשפה רפה שהיו טעויות, בגלל הכנסת, בגלל שאשא ביטון, בגלל ההפגנות, תמיד מישהו אחר אשם, אבל רוב הזמן הוא פשוט אומר, כמו שהוא כרגע אמר לכם פה, שהכול פנטסטי. הטיפול בקורונה הוא "הצלחה אדירה" זה הביטוי שבו השתמשת לגבי הסגר המלא. תשעה מיליון אזרחים שחייהם נעצרו, סגר שכל הדרג המקצועי אמר שהוא מיותר לגמרי, הצלחה אדירה. על הכלכלה אמרת גם ביום רביעי האחרון פה, במליאה, בעצם גם היום, שהיא במצב מעולה.

אין בעיה לעסקים הקטנים, אין בעיה עם המובטלים, המשבר הכלכלי מנוהל למופת. ואת כל זה אמרת, לא ניקח לך את זה, כמו שרק אתה יודע: משפטים קצרים, קליטים, טון דידקטי, כמו שמדברים אל ילדים בני חמש. עד עכשיו אתה מדמיין מישהו אחר שדיבר. מה שאני אומר, לעומת זאת, הוא שיש בעולם דבר כזה מציאות, יש דבר כזה נתונים, יש דבר כזה עובדות סטטיסטיקות, יש רופאים, יש מדענים, יש את נתוני בנק ישראל,

יש מציאות. ואתה מבין באוצר. במציאות כל עסק חמישי במדינת ישראל נסגר, כל צעיר רביעי במדינת ישראל חי מהאוברדרפט, כל מובטל שלישי הוא צעיר. לאנשים האמיתיים בחיים האמיתיים נורא קשה, קשה להם עם הילדים בבית, הם דואגים להורים שלהם, הם מתגעגעים להורים שלהם, לא ראו אותם המון זמן, מתגעגעים לחבק אותם. הם פוחדים להיות חולים. הפרנסה שלהם מתרסקת. בתי הספר סגורים ולא ברור מתי ואיך יפתחו אותם. במציאות לא הופעל מערך החירום. במציאות ישראל היא המדינה היחידה בעולם שהלכה לסגר שני מלא. אתה אומר פה כמו שאמרת בטלוויזיה בלי למצמץ שעוד מדינות הלכו לסגר מלא. אין מדינות כאלה, בכל אופן לא בכדור הארץ. במציאות, מחוץ לאקווריום שלך, לא הוקם מערך יעיל לקטיעת שרשראות ההדבקה. הרמזור לא הופעל, למרות שכולם מסכימים שהרמזור הוא הרעיון הנכון, הוא רק לא הופעל. לא הוקם גוף הסברה. אף אחד לא מבין את ההנחיות. הממשלה, לעדותם של חבריה, כולל הבכירים בהם, חלקם יושבים פה עכשיו באולם, היא גוף לא מתפקד, 36 שרים שהדבר היחיד שמאחד אותם זה שכולם שונאים כל רגע שהם ביחד. המציאות אומרת, העובדות אומרות, שאי-אפשר לנהל את משבר הקורונה גרוע יותר ממה שאתה מנהל אותו.

במציאות אנשים מתים. במציאות עסקים מתים ואנשים מתים. המציאות הזאת, הכישלון הזה רשומים על שמך. העובדות והנתונים האלה לא סודיים. הרי אפשר להשתמש בהם גם אחרת, אם נעבוד נכון, אם המדינה הייתה עובדת נכון. עם נתונים והעובדות אפשר היה להגיע לתוצאות אחרות. עשו את זה בניו זילנד, בפינלנד, בטייוואן, בדנמרק, ביוון. בכל המדינות שבהן ממשלות צעירות ויעילות עבדו כמו שצריך, בכל המקומות שבהם מנהיגים נקיים הפשילו שרוולים, עבדו באופן ענייני, אמרו לעם שלהם: שום דבר לא חשוב עכשיו, לא פוליטיקה, לא מריבות, לא אינטרסים, אנחנו יחד ונעבור את זה יחד. בכל המקומות האלה המשבר טופל הרבה יותר טוב מאשר על ידך. וזה לא יקרה בישראל. אנחנו לא נשפר את המצב כל עוד אתה ראש ממשלה, כי קורה לך מה שקורה תמיד לראשי ממשלות שנמצאים יותר מדי שנים בתפקיד. העם בוחר, לא אתה. נתקע לך הנאום. שמעתי אותך עכשיו, נתקע לך הנאום. אתה תקוע עם איזה טקסט מלפני ארבע שנים שבינו לבין המציאות העכשווית אין שום קשר. זו כבר לא אותה מדינה, אתה כבר לא אותו בן אדם, רק הנאום תקוע בלופ.

זה מה שהעם בחר.

עוד פעם ועוד פעם. עוד פעם הרפורמות האדירות שעשית באוצר. זה היה לפני 17 שנה, למען השם, עוד פעם אמרת פה ביום רביעי: נוציא את הגז מהאדמה. כמה פעמים עוד תוציא את הגז מהאדמה? חמש מערכות בחירות רצת עם "נוציא את הגז מהאדמה". עוד פעם "עצרתי את השמאל". על איזה שמאל אנחנו מדברים? למפלגת העבודה יש שני מנדטים ושניהם יושבים אצלך בממשלה. עוד פעם "עצרתי פינוי יישובים". מי מפנה יישובים? יש מישהו שמפנה יישובים ואנחנו לא יודעים על זה? על איזו מציאות אתה מדבר? באיזו שנה אתה חי? כי בשנה הזאת, 2020, הכול מתפרק סביבנו. ביום שבו אתה אמרת "הצלחה אדירה" סוחרי בגדים בדרך יפו תל אביב שרפו את הסחורה שלהם, סתם מרוב ייאוש, מרוב ייאוש, ברחוב. בשנה הזאת, 2020, 87,000 עסקים ישראליים נסגרו, הצלחה אדירה, אנשים שעשו הכול בסדר, שילמו חשבונות, עבדו קשה כל החיים שלהם. בשנה הזאת התברר שיש מחיר לזה שהזנחת את מערכת הבריאות במשך שנים. הכול אצלך פוליטיקה. בגלל פוליטיקה לא הפעלת בזמן את מערכת הביטחון, בגלל פוליטיקה אתה לא מבצע את האכיפה שצריך לבצע בערים החרדיות ונותן להפקרות הזאת להשתולל, ובגלל פוליטיקה לא הפעלת את הרשות הלאומית לשעת חירום. הפוליטיקה השתלטה עליך לגמרי, כי זה מה שקורה אחרי יותר מדי שנים בתפקיד. אתה פוליטיקאי כבר 32 שנה. 32 שנה לא חיפשת חניה, 32 שנה לא היית צריך לחכות בתור לרופא. בסוף זה עושה משהו לבן אדם. וזה יותר מדי שנים. היו לך תקופות טובות, אני לא אקח את זה ממך, אבל אתה כבר לא תשתנה. אתה עובד עם הכלים הישנים, תקוע עם הטריקים הישנים שלך בלופ. בגלל זה נכשלת בטיפול בכלכלה בקורונה, בגלל זה נכשלת בטיפול בבריאות בקורונה, בגלל זה לא החלפת את מתווה החל"ת הכושל, בגלל זה נכשלת בהפעלת מערכת החינוך. בגלל זה נכשלת אפילו במבחן הכי בסיסי של מנהיגות: דוגמה אישית. יש דבר כזה, דוגמה אישית. בשיא המשבר אתה בעצמך הפרת את ההנחיות, בניגוד לשקר המתועב שאמרת פה כרגע על הדוכן, אני מעולם לא קראתי להפר את ההנחיות, אבל אתה הפרת את ההנחיות אצלך בבית. בשיא המשבר הלכת לוועדת הכספים לקבל הטבות מס במיליון שקל. אי-אפשר להיות יותר מנותק מזה.

בשיא המשבר התעסקת כל היום במשפט שלך, במנדלבליט, בתקשורת, בתקשורת ובתקשורת, בכל מה שלא רלוונטי לחייהם של הישראלים, כי אתה לא חי איתנו באותה שנה ואתה לא חי איתנו באותה מדינה. אתה חי באיזו

רגשית, נפשית. אולי זה יפתיע אותך, אבל אני לא מאשים אותך. זה בלתי נמנע אחרי כל כך הרבה שנים. כל מה שאנחנו רואים עכשיו הוא בלתי נמנע, השחיקה, הכישלונות, הניתוק. כולם אומרים: הוא שקרן, הוא שקרן, הוא שקרן.

אני אפילו לא חושב שאתה משקר. זה הרבה יותר מדאיג מזה, אתה באמת חושב ככה. אתה באמת חושב שמה שאומרים לך האנשים באקווריום זה המציאות. אדוני ראש הממשלה, אני מאמין שאתה באמת לא יודע שנכשלת בטיפול בקורונה, אבל נכשלת. אתה לא יודע שנכשלת, אבל נכשלת. השלטים על החנויות, להשכרה,

להשכרה,

הם לא שם נגדך, אבל הם שם כי נכשלת. והמשך הכהונה שלך לא בריא לנו. ישראל חייבת להבריא, להבריא מהקורונה, להבריא את הכלכלה, להבריא מהשנאה שקורעת אותנו מבפנים. המערכת הפוליטית שלנו צריכה להבריא מהשחיתות,

אנחנו צריכים לספר מחדש את הסיפור הישראלי. השנה היא 2020. אתה כבר יותר מדי שנים בשלטון. זה משבר מסוג חדש, והוא זקוק למנהיגים מסוג חדש. יש פה דור חדש של מנהיגים. הגיע הזמן להעביר להם את הלפיד.

חברות וחברי הכנסת, נא לשבת. אנחנו נעבור עכשיו להצבעה על הודעתו של ראש הממשלה כפי שניתנה, התייחסות אי-אפשר, התקנון לא מאפשר, רבותיי. תודה רבה. אני רואה, האמינו לי. אנחנו עוברים עכשיו להצבעה על הודעת ראש הממשלה במסגרת סיכום הדיון שהתבקש על ידי 40 חברי כנסת. מי שבעד ההודעה מצביע בעד, מי נגד ההודעה מצביע נגד. נא לשבת. נא לשבת. אני אאפשר לכם להגיע למקומותיכם. נא לשבת. תודה רבה.

הודעת ראש

55 בעד, 42 נגד, אין נמנעים.

אני קובע שהכנסת קיבלה את הודעת ראש הממשלה. הודעה למזכירת הכנסת.

ברשות יושב-ראש הכנסת, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחה היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 218, הוראת שעה) (מענק חד-פעמי חלף הגדלת קצבאות הנכות לשנת 2020), התשפ"א 2020, שהחזירה ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. עוד הונחו מסקנות ועדת החוץ והביטחון בעקבות דיון מהיר בהצעתו של חבר הכנסת עוזי דיין בנושא: משבר ביחסי נכי צה"ל עם משרד הביטחון, בעקבות דיון מהיר בהצעתו של חבר הכנסת עוזי דיין בנושא: מדיניות הלחימה בטרור ביהודה ושומרון והצורך באפקטיביות הלחימה ובשיקום ההרתעה. תודה. חברת הכנסת מיכל שיר סגמן, אני יודע שחיכית כל כך הרבה לחוק הזה שאת בטח לא מאמינה שהוא באמת מגיע,

תרדי למטה. החוק הוא מספיק חשוב, ואנחנו נחכה לך רגע כדי שתוכלי לבוא ולהציג אותו מעל הדוכן. אם כן, חברות וחברי הכנסת, אנחנו עוברים לנושא הבא על סדר-היום, בשעה טובה, הצעת החוק החשובה לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 256) (הטבות מס ליישוב עירוני מעורב), התש"ף 2020, לקריאה הראשונה.

ההצעה היא הצעה שלה ושל קבוצת חברי הכנסת.

תמיכה של לפחות 50 חברי כנסת בקריאה הראשונה כדי לעבור, שכן מדובר בהצעת חוק תקציבית, והממשלה לא הודיעה באופן רשמי שהיא תומכת בה. אנא תשומת ליבכם לעניין הזה. חברת הכנסת מיכל שיר סגמן. בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברות וחברי הכנסת, לפני כמה חודשים עמדתי כאן לפניכם ואמרתי כי אף פעם לא מאוחר לעשות את הדבר הנכון.

כשאנחנו במקביל נמצאים בשיאו של משבר הקורונה על נזקיו הבריאותיים והכלכליים, לאחר דרך תלאות לא פשוטה, בכל הנוגע להליך החקיקה, אנחנו כולנו מתבקשים להצביע בעד עשיית הדבר הנכון, להצביע בעד תיקון העוול שנעשה לעיר עכו ולתושבי עכו כתוצאה מתיקון מפת הטבות המס עוד לפני שנתיים. רק טיפה כדי לסבר לכם את האוזן, לפני כשנתיים שיעור הטבות המס בעכו הורד ל-7%, ובמקביל בנהריה הועלה ל-12%. תקרת השכר השנתית להטבה הורדה בעכו ל-132,000, לעומת העלאה ל-204,000 בנהריה. שתי ערים שכנות במפה, סדר עדיפויות שונה. המשמעות של תיקון מפת הטבות המס לפני שנתיים, מעבר לכוונות הטובות, הייתה ריקון של עכו מתושביה והגירה משמעותית לנהריה השכנה. כן, הגירה. כי למה שעכו לא תקרוס ותושביה לא יהגרו אם בפועל מעודדים אותם כלכלית לעשות כך? במיוחד אם תושב נהריה יכול לקבל הטבת מס גדולה עד פי שלושה מתושב עכו השכנה. אם משפחה מעכו יכולה לחסוך 30,000 שקלים בשנה במיסים, כלומר מס נמוך פי שלושה, אם רק תעבור לנהריה השכנה, למה שהיא לא תעשה את זה? וכך נהריה, שבאשכול חברתי-כלכלי גבוה יותר מעכו, זוכה ליותר הטבות מס מעיר שזקוקה לאותן הטבות לא פחות ממנה אם לא יותר. ואכן, בעקבות אפליית המס, בשנתיים האחרונות נטשו אלפי תושבים את העיר עכו לטובת העיר נהריה, אלפי תושבים ומשפחות.

בימי ההתרסקות הכלכלית של משבר הקורונה, החשיבות של החוק הזה גדולה אלפי מונים, שהרי בגלל עיוות המס הפגיעה כעת תהייה כפולה ומכופלת. המצב הקיים מעודד תושבים לנטוש את עכו כדי לחסוך בהוצאות, מה שמרסק את העיר. זה מהווה עיוות של כוונת המחוקק, לא עזרה אלא הכבדה. הצעת החוק הזו תיתן מענה לעוול אשר נגרם לעכו באופן שכעת תושב העיר יזכה להטבת מס נוספת בשיעור של 5% מהכנסתו החייבת ולתוספת של 72,000 שקלים חדשים לתקרת ההכנסה שלו. תוקף ההטבה ייקבע כהוראת שעה למשך שנתיים וחצי, עד לדצמבר 2022. חשוב לי רק לציין כי עלות ההצעה זניחה ביחס לרווח ממנה לחברה בישראל. כמו כן מוצע ששר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, יהיה רשאי לקבוע כי הטבת המס תחול בשנים נוספות אם השתכנע כי משיקולים חברתיים-כלכליים או שיקולים של עדיפות לאומית יש להמשיך לתת את הטבת המס לעיר. אני גאה ללוות את מאבקם של תושבות ותושבי עכו מיומי הראשון בכנסת. מדובר בחוק נכון, טוב וצודק, שכבר זכה לתמיכה גם מראש הממשלה ויושב-ראש הליכוד בנימין נתניהו וגם מראש הממשלה החלופי ויושב-ראש כחול לבן בני גנץ. חברי כנסת מכל סיעות הבית תומכים במהלך הזה. כיוזמת החוק אני אבקש מוועדת הכספים כי צמד המילים "משיקולים דמוגרפיים" בסעיף 2 לנוסח הצעת החוק יוסרו מנוסח הצעת החוק הסופית לאור בקשת המשותפת.

בואו נתרגם את התמיכה ההצהרתית בעיר עכו לתמיכה בפועל ונצביע יחד בעד החוק הזה.

תודה רבה לחברת הכנסת מיכל שיר סגמן. נעבור לרשימת הדוברים: ראשונת הדוברים, חברת הכנסת קרן ברק, אינה נוכחת, חברת הכנסת תמר זנדברג, אינה נוכחת, חבר הכנסת ג'אבר עסאקלה, אינו נוכח, חבר הכנסת ישראל אייכלר, אינו נוכח, חבר הכנסת איימן עודה, ברוך רופא חולים. חבר הכנסת מתן כהנא, אינו נוכח, חבר הכנסת עופר כסיף, אנחנו נעשה את זה בשמחה רבה. חבר הכנסת עופר כסיף,

חבר הכנסת אחמד טיבי, יעלה ויבוא אדוני.

שלוש דקות לרשותך, אדוני. אפילו פחות, תודה רבה. זה חוק שעבר תלאות רבות מאז שהוא עבר בוועדת הכספים. הייתה לנו בעיה עם הניסוחים שהיו בהצעה, לגבי הביטוי "שיקולים דמוגרפיים".

חברת הכנסת מיכל שיר, הודיעה שהיא מסירה את שתי המילים האלה לפי בקשת הרשימה המשותפת. אין ספק שמגיע לתושבי עכו הטבות מס כפי שמגיע לאחרים. תקופה מסוימת, בגלל היעדר ההטבות האלה, תושבי עכו נפגעו, ולכן הרשימה המשותפת החליטה, למרות הערות שונות, לעמוד לצד תושבי עכו. כן, ערבים ויהודים כאחד, בוודאי. אנחנו חושבים שמגיע להם עוד יותר מאשר ההטבה הזאת, בכלל במה שקרוי "ערים מעורבות". עבדנו גם בקדנציות הקודמות על הטבות המס האלה. אני זוכר שבוועדת הכספים ישבנו על המדוכה כדי להיטיב עם יישובים ולהגדיר מחדש את התנאים של הטבות מס, שפעם היו סידורים קואליציוניים פוליטיים, עכשיו הפכו להיות מוגדרים, אומנם בדיון ההוא הזכרנו, כפי שאוסאמה אמר, הצגנו את העניין של אעבלין וכאוכב אבו אל-היג'א, בגלל כמה מטרים ותצלומי אוויר ובית פה ובית שם, שני היישובים האלה

ולכן נמשיך לדרוש את תיקון העוול הזה. (אומר בערבית: ברכות לעיר עכו.)

תודה רבה. חבר הכנסת מתן כהנא, אדוני יעלה ויבוא. לרשותך שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, את הנאום עכשיו אני רוצה להקדיש לאחינו החרדים. אחינו החרדים, אין שום דרך אחרת לקרוא לזה, זו קריאה לעזרה. אנחנו פשוט זקוקים לכם. האמת היא שהגענו למצב שאנחנו לא יכולים בלעדיכם. אתם ציבור נפלא. גמילות החסדים שלכם היא דבר שכולנו צריכים ללמוד ממנו, מאות גמ"חים וארגוני חסד, מחפשים כל הזמן איך לעזר אחד לשני. אתם שומרים על היהדות מכל משמר, יהדות שהיא-היא סיבת קיומנו כאן, בלעדיה אין שום הצדקה לקיומה של המדינה. אתם מסתפקים במועט, וחרתם על דגלכם את חינוך הדור הבא וחיים רוחניים לפני רווחה חומרית בעולם הזה. אבל האמת היא שאם לא תהיו חלק מהעול המשותף, כל המפעל המשותף הזה שלנו ירד לטמיון. אחינו החרדים, אם המגמות הדמוגרפיות של היום יימשכו ללא שינוי,

בעזרת השם, בממוצע ימשיכו להיות במשפחה חרדית שבעה ילדים, ואני חוזר: בעזרת השם, הלוואי שימשיך, בשנת 2065 אתם תהיו שליש מהמדינה. אחינו החרדים, לא נוכל להחזיק מעמד בלעדיכם. יש חלקים בעם הזה ובבית הזה שרואים בכם את הבעיה, אבל אנחנו יודעים שאתם הפתרון. אנחנו יודעים איזה כוחות יש בכם. אנחנו יודעים כמה קדושת החיים חשובה אצלכם, כמה הערבות ההדדית הא לא סתם סיסמה וכמה גדולה האכפתיות שלכם מכל יהודי. אנחנו גם יודעים שאתם בטוח תמצאו את הדרך להמשיך לשמור בקפדנות על אורח החיים שלכם, לשלוח את העילית שבבניכם להחזיק את עולם הישיבות ובמקביל, להשתלב ולקחת הובלה גם בתחומים אחרים.

האמת הפשוטה היא שאין לנו ארץ אחרת וגם אין לנו ברירה. האמת הפשוטה היא שבלי שתבינו את האחריות המונחת על הכתפיים שלכם יהיה מאוד קשה להמשיך כאן. האמת הפשוטה היא, אחים יקרים שלנו, שאנחנו ממש צריכים את העזרה שלכם. זה נכון כעת בקורונה, זה נכון בכלכלה וזה נכון לכל תחום במדינה הזאת, שאתם חלק ממנה וחלק מההנהגה שלה. אחינו החרדים, אל תעמדו מנגד.

תודה רבה לחבר הכנסת מתן כהנא. חבר הכנסת ווליד טאהא, אינו נוכח, חבר הכנסת עמית הלוי, אינו נוכח. ווליד טאהא, מנסור,

חבר הכנסת מנסור עבאס, נגיע לשמך. חבר הכנסת עמית הלוי,

חברת הכנסת היבה יזבק, מוותרת. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, תעלה ותבוא. גברתי, לרשותך שלוש דקות,

העיר עכו, העיר שלי, הייתה צריכה להיות הצלחה מסחררת. זו העיר העתיקה ביותר בארץ שבנויה על מפרץ טבעי יפהפה. היא ללא ספק העיר היפה ביותר

ואני אומרת את זה לא כמי שנולדה בעיר, לא כמי שגדלה בעיר, אלא בחרה לעבור והבטיחה לעצמה, לאחר שגידלתי משפחה שלמה שם, לעשות את הכול כדי שלא אני ולא הבנות שלי נעזוב את העיר. אבל העיר עכו עיר מוזנחת ועיר נשכחת. בעשרות השנים האחרונות התעשייה עוזבת את עכו ואיתה מקומות העבודה הטובים. ענף הדייג נשחק, ענף התיירות לא מפותח מספיק, והתיירים שבאים לבקר בעיר נשארים לתקופה מאוד קצרה ויוצאים. העוני מעמיק והאוכלוסייה נעשית יותר ויותר חלשה. היו כמה שנים שקצת הרגשנו שאולי העיר מתחילה לשגשג. הטבות המס עזרו למשוך לעיר גם תושבים יהודים וגם תושבים ערבים שהם משכבות יותר מחוזקות, ויכלו לתרום למרקם החברתי בתוך העיר. מי שרוצה לחזק את העיר עכו צריך לחזק את העיר על כל התושבים שלה ולחשוב על התושבים כמקשה אחת, ולא לדבר בשיח, לצערי הרב, שנידף מתוך הניסוח שכאילו תיקנו אותו. ואני אמרתי את זה לחברת הכנסת מיכל שיר, היוזמת של החוק הזה, שהניסוח הראשוני, לפני שהכניסו את התיקונים ואת השפה של הדמוגרפיה, היה אפשר לחיות איתו יותר בשקט מאשר החוק הזה. הייתי רוצה לראות חוקים כאלה שמתייחסים גם כן לערים וכפרים שנמצאים באזור שם. בין נהריה לבין עכו יש כפר מזרעה, שהוא לא מקבל הטבות מס, והרבה יישובים אחרים. הייתי רוצה לראות גישה מעמדית חברתית בנושא של הטבות מס, ולא שיח מתלהם, גזעני, שמדבר על דמוגרפיה. אני שמחה להגיד ששמעתי את חברת הכנסת מיכל שיר אומרת שהיא מתחייבת לפעול להסיר כל סימנים של שיח כזה מהחוק. גם הייתה לי פגישה עם ראש העיר ובה גם הוא אמר שהוא לא מוכן לקבל את השיח הזה, והוא רוצה שיורד מהחוק הזה. החוק הזה מיטיב עם הרבה צעירים שמחפשים איכות חיים בעכו, גם ערבים וגם יהודים. ואנחנו רוצים שהדורות הבאים ייהנו מחיים של רווחה וחיים שיוכלו בהם לבנות גם את ביתם במקום היפה הזה.

לכן החלטנו, לאחר ההתחייבות ששמענו, לתת הזדמנות. אנחנו נפעל לשינויים גם בתוך החוק, אבל לפי ההבטחה, ואני מאוד מקווה שתקוים ויוסר השיח הזה, אנחנו כן נתמוך.

אבל ברגע שנראה שזה לא הוסר והשיח הזה נמשך, נפעל בכל כוחנו להפלת החוק הזה. תודה רבה לחברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. חבר הכנסת אוסאמה סעדי, מוותר. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, תעלה ותבוא. שלוש דקות לרשותך. תודה רבה, אדוני היושב-ראש.

אדוני השר, האמת, לא יודעת איפה השר.

מיכל, אני רוצה לברך אותך על החוק הזה. אני יודעת שאת נלחמת, יש לנו כאן שר השיכון והשר במשרד האוצר בעצמו.

אתה בטוח שאתה שיכון? אני אמרתי את האמת שכולם יודעים. ודי עם השקרים, עם הצביעות ועם הפחד.

תן לי לברך את מיכל לפני שאנחנו נתחיל לריב פה. ברכי גם את השר.

גם את השר החדש תברכי. זה חוק חשוב. אני יודעת שאת מאוד נלחמת עבורו. אני יודעת שזה לא היה פשוט, מיכל, בנסיבות העניין. אני מקווה מאוד שאחרי קריאה ראשונה תהיה גם שנייה ושלישית, ואתם בקואליציה תצליחו להתגבר שם על האי-הבנות. ואנחנו באופוזיציה, אם אני זוכרת נכון, החוק הזה דורש 50 אצבעות. ואם אני רואה ככה בלוח הכנסת, הקואליציה ברחה, פשוט ברחה. כולם פה כבר עזבו את הכנסת. אז אנחנו באופוזיציה נעזור להעביר את החוק הזה, כי הוא מאוד חשוב לתושבי עכו. אבל אני מקווה מאוד לראות פה 50 אצבעות של קואליציה, ואנחנו נתמוך,

לצורך העניין. לגבי מה שקורה היום במדינת ישראל, אנחנו כולנו צריכים להבין, במיוחד גם אתה, שר השיכון, שקורונה זה סיפור ארוך, קורונה תהיה איתנו הרבה מאוד זמן. תפסיקו עם השקרים האלה, עם הפחדים האלה, עם הצביעות הזו. ואם מישהו יגיד לי שהילדים שלו לא נפגשו עם החברים במשך חודש אני לא אאמין. ואני רואה נשים מלשכת ראש הממשלה עם מניקור חדש ומצוחצח, וסביר להניח, עם בנייה לציפורניים, אז הן לא עשו את זה לבד, אז כנראה שגם יש מספרות ומניקוריסטיות שעובדות, מה שנקרא, מאחורי הקלעים. אנחנו עברנו בזמן האחרון עם כל הסגרים והסגירות והטמטום הזה לכלכלה שחורה. אדוני השר, במדינת ישראל היום מתנהלת כלכלה שחורה לכל דבר ועניין. ואם מישהו חושב שאנשים לא קונים ולא מסתפרים ולא עושים מניקור וילדים לא נפגשים ולא עושים את הדברים האחרים, וטיפולים שונים ואחרים, הוא מטעה וטועה. אנחנו חייבים ללמוד לחיות עם הקורונה. מדיניות הפחד, ההסתרה, נתונים שגויים, חוסר נתונים, הובילה אותנו למצב של היום. חייבים להתעורר ולנהל את המשבר הזה בראש שקול, בראש קר, ובלי שיקולים פוליטיים. וכאשר, אני מסיימת, אדוני היושב-ראש, אני רואה את השעון, כשפותחים את מערכת החינוך במוקדי התפרצות זה לא שיקול דעת, זה טירוף דעת וכולנו נשלם על זה מחיר.

תודה רבה לחברת הכנסת יוליה מלינובסקי. חבר הכנסת אלי אבידר, יעלה ויבוא אדוני.

בא להסתיר התרחשויות לא סימפתיות. זה אינו המסך היחיד. בחודש פברואר השנה הרים נתניהו מסך הרסני לדמוקרטיה, החלטה על חסיון הדיונים בנושא הקורונה למשך 30 שנה. אני יכול לדמיין את נתניהו טוען באותה ישיבה: אנחנו במשבר הגדול ביותר שהאנושות אי פעם ידעה, אנחנו נצטרך לקבל החלטות על מי יחיה ומי ימות, ואין מנוס מחסיון הדיונים כדי לשמר את אמון הציבור ולמנוע מרי אזרחי. ב-6 באפריל 2020 עתרה כתבת הארץ נעה לנדאו לבג"ץ, יחד עם התנועה לחופש המידע, כלי תקשורת נוספים ועורכי דין, כדי לחשוף לציבור את התמלילים בפרוטוקולים של ישיבות הממשלה העוסקות בהתמודדות עם הקורונה, ובנוסף את כל התשתית העובדתית שעל בסיסה התקבלו החלטות הממשלה. ב-11 ביוני הורה בג"ץ למחוק את העתירה והפנה את העותרים לערוץ חוק חופש המידע, ואחריו, לבית המשפט לעניינים מינהליים. התנועה לחופש המידע הלכה בערוץ הזה, וכמובן שזכתה לסירוב גורף מהממשלה. היום כבר ברור שאין מגפה ספרדית ואין החלטות מי יחיה ומי ימות, וברור לכל בר-דעת שהמצב הזה מאפשר לנתניהו לקבל החלטות הרסניות מאחורי מסך ההסתרה של החיסיון. חייבים לחשוף את תהליך קבלת ההחלטות הפגום של שרים, סגני שרים, פקידים בכירים, ובמיוחד של המועצה לביטחון לאומי, ששיתפו פעולה ונתנו יד לרמיסת החירות, הבריאות, הכלכלה והדמוקרטיה הישראלית, על בסיס מצג נתונים מהונדס. המוטיבציה העיקרית הייתה לקיחת סמכויות בלתי מוגבלות לנתניהו כדי לחמוק ממשפט. אין לנו זמן להמתין 30 שנה עד פרסום הפרוטוקולים. זה אינו צורך בדיון ברומה של אקדמיה, זוהי סכנה ממשית כיום על הדמוקרטיה, הכלכלה והעתיד של מדינת ישראל. בימים הקרובים יגישו העותרים המקוריים עתירה נוספת לבג"ץ, וכולנו תקווה שהפעם יספק בג"ץ את הסעד הראוי. אדוני היושב-ראש, נתניהו ינצח כשאנחנו נרים ידיים, ואנחנו לא נרים ידיים. במוצ"ש הקרוב נקיים את חלקנו, נעלה לירושלים, 300,000 מפגינים בבלפור נגד מחריב הדמוקרטיה עד שיתפטר. תודה רבה, אדוני. אלי, אסור על פי ההנחיות, תודה רבה לחבר הכנסת, אני יכול להגיש הודעה אישית, מפני שהרב מלכיאלי אמר משהו? אני יכול? צוחק. חבר הכנסת מנסור עבאס,

עבאס. שוב אני מזמין אותך. הזמנתי אותך. אם אוסאמה לא שמע זו בעיה של אוסאמה, לא בעיה שלי. (אומר דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם: אדוני יושב-ראש הישיבה, אחי חמד, החוקים בכנסת לא עוברים במקרה, ולא במזל או לפי הגורל. החוקים בכנסת מצריכים הסכמה, עבודה ונחישות כדי להשיג את הזכויות וכדי לקצור את פירות העבודה שלנו. אנחנו שמחים מאוד היום משום שהעיר עכו,

זכתה היום בתשומת לב ובתמיכה בזכות החוק להקלות במס. נכון שלחוק בקריאה ראשונה יש כמה הסתייגויות, אבל חשוב שניתן הזדמנות להשלים את החוק

שלוש דקות. תחזיר את הערבית כשפה רשמית, נתמוך בחוק. כבוד היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, חוק זה הוא חוק מאוד חשוב.

על אף ההסתייגויות וההערות שהיו לנו על החוק, נתמוך בחוק הזה בקריאה הראשונה. אבל אחרי שהבטיחו שזה ישונה בקריאה השנייה בוועדה, ההערות שהיו לנו באמת מצביעות על מנטליות שליוותה את כל החוקים של הטבות מס ואזורי עדיפות לאומית, המנטליות שפעלה להיטיב רק עם יישובים יהודים, פעלה לתת הטבות מס, לתת מענקים, לתת תקציבים, לחזק את היישובים היהודיים. המנטליות של הדמוגרפיה פעלה על כל החקיקה של אזורי העדיפויות. רק אחרי שבשנת 2012 החוק שונה, אחרי שבג"ץ התערב ואמר שיש אפליה ויש גזענות בהקצאה או בקביעת אזורי עדיפות, כאשר הייתה קביעה הן על פי מנטליות של מתן העדפה לאוכלוסייה היהודית בלבד ושרירות פוליטית או הסכמים קואליציוניים, והיישובים הערביים הוזנחו, רק לאחרונה היה שינוי במצב הזה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, האוכלוסייה הערבית היא האוכלוסייה החלשה ביותר כלכלית, מבחינה כלכלית. רמת האבטלה, במיוחד עכשיו בתקופת הקורונה, היא כמעט 30% ביישובים הערביים.

תעסוקת נשים, אין כמעט אזורי תעשייה ביישובים הערביים. אין חברות גדולות, אין מקומות עבודה במגזר הפרטי ביישובים הערביים. לכן אנחנו נתמוך בחוק הזה, אבל נפעל ונרצה לראות את כל סיעות הבית תומכות בחוקים שבהם נציע לתת הטבות מס, מענקים ליישובים הערביים. לאזור כמו נצרת, מטרופולין כמו נצרת, מגיע לקבל גם הטבות מס.

מגיע לתושבי עכו הטבות מס, גם לאוכלוסייה הערבית, החלשה ביותר. אנחנו ביקרנו לפני כמעט חודש בעכו. היינו בעיר העתיקה בעכו, ראינו את ההזנחה, ראינו את הצורך הדחוף לטפל בבעיות ובמצוקה. ישבנו עם לשכת הרווחה בעיר, והיה ברור שהאוכלוסייה הערבית סובלת ממצוקה אמיתית. ישבנו עם מנהלי בתי הספר וראינו איך בתי הספר פועלים במרץ כדי לתת הזדמנות לתלמידי בתי הספר בעכו להצליח לעבור את מבחני הבגרות ולהתקבל ללמוד באוניברסיטאות.

זה הכרחי כדי להוציא את העיר הזאת מהמצוקה. אבל גם נחוץ, ואני קורא ומבקש מכבוד שר הכלכלה שתתמוך בנו כאשר נבוא ביוזמות לתת אזורי עדיפות והטבות מס ליישובים הערביים.

תודה רבה לך. חבר הכנסת סמי אבו שחאדה, איננו, חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, איננה, חבר הכנסת מיקי לוי, אתה רוצה לדבר מלמעלה? מוותר. חבר הכנסת יבגני סובה,

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה,

כמו שנאמר כאן, כולנו בעד החוק שיתקבל פה, ואנחנו מברכים על כך. לפני כשעה ראש הממשלה בנימין נתניהו דיבר על האופוזיציה, ודיבר על כך שביקר בנמל חיפה וראה את הספינה שעגנה מאיחוד האמירויות. ראיתי את ההודעה של לשכת ראש הממשלה. אני לא יודע אם כולם ראיתם את זה. בהודעה נמסר שבמטען הזה, בין המכולות, יש מכונות כביסה, אדוני היושב-ראש. סוף-סוף מחירי מכונות הכביסה בישראל ירדו בזכות השלום עם דובאי, עם איחוד האמירויות. רבותיי, הדבר האחרון שאנחנו צריכים היום זה הורדת מחירי מכונות הכביסה. מיליון מובטלים, עסקים קרסו, אנשים עובדים בשחור, בשחור עובדים אנשים במדינת ישראל, ואנחנו מדברים על מכונות כביסה מדובאי. אנשים כבר נדחפים לשוק האפור כי אין להם חסכונות, ומדברים על מחיר מכונת הכביסה מדובאי. אתם שומעים את עצמכם, קואליציה וממשלה? קולנוע אין, תיאטרון אין, ספורט אין, אנחנו גם לא יודעים איך לחזור. האופוזיציה אשמה, האופוזיציה אמרה. אז הינה לכם, אני רוצה להגיד משהו בשם האופוזיציה, מותר לי פעם אחת להגיד בשם כל האופוזיציה: במשך חודשים רבים אנחנו לא רק מדברים, גם מציעים פתרונות. דיברנו מזה ארבעה חודשים על המודל של החל"ת הגרמני. לא שמעו אותנו, רק מנכ"לית משרד האוצר התפטרה, דיברנו על כך שצריך להוציא אנשים לשוק העבודה ולא לתת להם אבטלה עד חודש יוני 2021, האופוזיציה רק מדברת.

אני פונה פה לחבריי מהקואליציה ומהממשלה, תסתכלו על ההצבעות, כיצד אנחנו נהגנו בהצבעות של הקואליציה: ברוב-רובן של ההצבעות אנחנו תומכים בהצעות שקשורות באמת לקורונה ולמשבר הכלכלי, אבל כשאתם רוצים לנצל את הבמה, ובעיקר ראש הממשלה, שמדבר על מכונות כביסה מדובאי, זאת תשובתו לכל האנשים, העסקים הקטנים, הסטודנטים, הצעירים, כל מי שנפגע מהמשבר הזה? הסגר הוא הצלחה, כי עכשיו מחירי מכונות הכביסה מדובאי ירדו. רבותיי, מה שאני רוצה להגיד, שההתנהלות של הממשלה במשבר הזה זוכה לאמון הכי נמוך אולי בתולדות מדינת ישראל. אני לא זוכר דבר כזה אפילו אחרי מלחמת לבנון השנייה, כשאמון הציבור כלפי ממשלת אולמרט היה בין הנמוכים ביותר. להזכיר לכם מה אמר אז יושב-ראש האופוזיציה בנימין נתניהו בעניין אולמרט? הוא הצביע בעד החוק שראש ממשלה עם כתב אישום לא יכול היות ראש ממשלה ולהרכיב ממשלה. אבל מה לעשות, ראש הממשלה, הקואליציה והממשלה זוכרים מה שנוח להם לזכור, ולא זוכרים את הדברים האמיתיים. לכן אנחנו נזכיר כל פעם, אדוני היושב-ראש, וזה תפקידנו. והדבר האחרון, אין מנוס מהקמת ועדת חקירה ממלכתית לכל המחדלים. לא צריך להתפאר במספרים שהשגתם תוך שבוע-שבועיים, כי הסגר השלישי, אדוני היושב-ראש, בדרך, וזה כנראה יקרה כבר בתחילת דצמבר. ואנחנו יודעים מה יש בתחילת דצמבר. תודה רבה. תודה רבה לך. יוסף ג'בארין,

חבר הכנסת יצחק פינדרוס,

חברת הכנסת איילת שקד, איננה, חברת הכנסת מרב מיכאלי, חבר הכנסת סעיד אלחרומי, חברת הכנסת אורלי פרומן. חבר הכנסת גדעון סער. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני חושב שבפעם הראשונה יצא לי להסכים עם דברים שאמרה כאן מעל הדוכן חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, בכל הנוגע למה שאמרה על העיר עכו. למען הגילוי הנאות, היום זה הכול עם גילוי נאות, אדוני היושב-ראש, יש לי דירה בעכו. אני לא נהנה מהטבת מס, כי אני תושב תל אביב על פי מרכז חיי ועל פי מרשם האוכלוסין, אבל למרות זאת ומטעמי זהירות יתרה, לפי עצת ממלאת מקום היועץ המשפטי של הבית, לא השתתפתי בהצבעה בוועדה. אבל, וגם זה לפי עצתה אני אצביע כאן במליאה. צריך להבין דבר מאוד פשוט: הפער שנפער לפני כמה שנים בחוק שהכנסת חוקקה בין נהריה לבין עכו, פה אף אחד,

לא רוצה לפגוע בהטבות המס של נהריה, יצר הגירה שלילית מעכו, וזה דבר שצריך לבלום למען התפתחותה ועתידה של העיר. לפני כמעט 20 שנה הכנסת חוקקה חוק למען עכו, והעיר הזאת, תחת מנהיגותו של ראש העיר שמעון לנקרי, עשתה בשנים האחרונות דרך מאוד יפה. החוק הזה חשוב כדי להמשיך בתנופה של העיר, למען עתיד שבו ימומש מלוא הפוטנציאל הגלום בעיר הזאת, העיר ההיסטורית העתיקה הזאת, שהיא פנינה והיא עיר תיירות מובילה. בוודאי, אני משוכנע, שהיא תהיה כזאת גם בעתיד. אני רוצה לברך את חברת הכנסת מיכל שיר על היוזמה החשובה, ושמח שיש כאן אחדות דעות סביב הצורך בחקיקה הזאת עתה. תודה רבה. חבר הכנסת עידן רול. חבר הכנסת אלכס קושניר, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, כל אחד רוצה להיות אזרח של האוטונומיה החרדית. לא דרכון פורטוגלי, לא דרכון פולני, רק דרכון של האוטונומיה החרדית.

כי במדינת ישראל, כשאתה מגיע לגיל 18, המדינה פוקדת עליך להתגייס.

אף אחד לא שואל אותך אם בא לך או אם זה מתאים לך דווקא עכשיו. אבל באוטונומיה אתה פטור משירות צבאי. יותר מזה, בתור אזרח האוטונומיה החרדית, יש לך את הזכות לכעוס נורא על כך שמטריחים אותך להגיע עד לשערי הבקו"ם כדי לקבל את הפטור. למה ההסתה הזאת? גם חיי הסטודנט באוטונומיה החרדית שונים מחיים של סטודנט במדינת ישראל. לידע כללי, סטודנט חרדי נקרא אברך. האברך כמובן פטור מתשלום שכר הלימוד כמעט לחלוטין, ומדינת ישראל מסבסדת לו את לימודיו, את מגוריו, את ילדיו. איפה אתה חי? תכל'ס, צודקים ראשי האוטונומיה. הם הבינו מזמן שהרופאים, המהנדסים, המדענים, הכלכלנים, המתכנתים, יכולים לגרום נזק לאוטונומיה.

ככל שהציבור יהיה משכיל פחות, ככה האוטונומיה תפרח יותר. כאזרח מדינת ישראל אתה צריך לצאת לעבוד, לשלם מיסים, לעשות מילואים. החובות האזרחיות הבסיסיות האלה הן רשות לאזרחי האוטונומיה. אזרחי מדינת ישראל צריכים להודות מקרב לב לאזרחי האוטונומיה ש-51% מהגברים החרדים יוצאים לעבודה, ש-1,222 מכלל אזרחי האוטונומיה התגייסו לצבא השנה. כי במדינה שלנו יש אזרחים סוג א' ואזרחים סוג ב'. גם עכשיו יש ילדים שיושבים בבית ויש ילדים שלומדים בתלמודי תורה, כי שר התורה, הרב קנייבסקי, פשוט הודיע לראש הממשלה שזה מה שיקרה. ראש הממשלה יצא לתקשורת, מלמל משהו לא ברור שמתוכנו אפשר היה להבין שהוא מתחנן לשר התורה שיבטל את הגזרה, אבל כמובן שר התורה נשאר באיתנו, וכל הסמכותיות והאסרטיביות של ראש הממשלה נעלמו כלא היו.

שר האוצר של האוטונומיה החרדית, השר משה גפני, העביר היום כפרס על עמידה איתנה מול מוסדות מדינת ישראל עוד 73 מיליון שקלים למוסדות התורניים. אז לסיכום, אני חושב שהגיע הזמן שממשלת ישראל תחיל ריבונות על בני ברק, על מאה שערים, על מודיעין עילית, על ביתר עילית, על אלעד ועוד יישובים ושכונות של האוטונומיה. אני חושב שהגיע הזמן שייחתם הסכם כינון יחסים בין מדינת ישראל לאוטונומיה החרדית, הסכם שמושתת על שוויון, על הכרה הדדית, על ערבות הדדית ועל שותפות גורל. חבריי חברי הכנסת החרדים, קריאות הגנאי שלכם לא יעזרו, אתם יודעים שהתהליך התחיל. האוטונומיה שאתם בניתם הולכת להיעלם. גם הציבור החרדי, יש בו קולות של אנשים שנמאס להם להיות סגורים בתוך עצמם. והאנשים האלה פונים לא אליכם, הם פונים אלינו.

יחד עם כלל הציבור הישראלי, מבינים שהגיע הזמן לשים לזה גבול. הגיע הזמן לנתק אתכם מהשלטון, מהשררה. הגיע הזמן לשלוח אתכם לאופוזיציה. הגיע הזמן לחופש דת, הגיע הזמן לחופש מדת. פשוט הגיע הזמן. אני מזמין את חבר הכנסת אלעזר שטרן. בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. עמיתיי חברי הכנסת, קודם כול אני צריך לומר, נא לשמור על השקט, בבקשה. נא לשמור על השקט שם מאחור.

תודה. קודם כול, אני צריך לומר שכמובן אני תומך בחוק הזה, גם כתושב הגליל, וגם אני חושב שזה חוק נכון. עכשיו, אם יורשה לי, לפי הצעתו של יושב-ראש הכנסת, ואני, אדוני היושב-ראש, מכבד אותך, אני לא יודע אם היית צריך להגיע או שאתה הגעת במיוחד. בכל מקרה אני מאוד מעריך את זה, חבר הכנסת שטרן. אני מבקש שקט מאחור. מי שרוצה יכול לצאת.

יושב-ראש הכנסת, אבי נפטר לפני כעשרה ימים, בשמחת תורה, וכשיושב-ראש הכנסת התקשר לנחם אותי וביקש שאומר כמה מילים, אז הוא הציע לי להגיד את הדברים גם מעל הדוכן, אני מעריך את זה. אני אגיד את הדברים שאמרתי ושכתבתי, אני מניח שלפחות לי יש מה ללמוד מהם. הוריה של דורית רעייתי גרו כ-250 מטר מבית הוריי,

דרום גבעתיים-רמת גן. ידענו עליהם אבל לא הכרנו אותם, עד שאחיה אילן, שהיה לוחם שלי בצנחנים,

שבועיים לאחר מכן הוריי הזמינו אותם לארוחת ליל שבת, כפי שהיו רגילים להזמין משפחות רבות בנסיבות מגוונות ושונות. עמדנו ליד השולחן, וניגשתי לאבי שיברך אותי, כנהוג, בברכת הבנים. אבי הרים את ראשו, הבחין בשלמה, אביה של דורית, ששכל את בנו רק שבועיים קודם לכן, הוריד את הראש וניגש לקדש על היין מבלי שבירך אותי. מאז ועד יום מותו אבי לא בירך אותי כלל בברכת הבנים. אני הבנתי, לא דיברתי על כך שנים. מאוחר יותר הסתבר לי שגם דורית הבינה. שמרנו את הסיפור הזה עד שדורית סיפרה אותו כחלק מההספד שנשאה בלוויה המצומצמת של אבי. אבי נולד ב-1923 בדרום צ'כוסלובקיה למשפחה שמנתה 11 ילדים. רוב משפחתו הושמדה בשואה. את השואה התחיל אבי בגטאות, משם גויס לפעולות עבודה של הצבא ההונגרי, שם הועסקו בפירוק פצצות שזרקו האמריקאים והרוסים ולא התפוצצו, כמובן ללא הכשרה מקצועית. בפלוגת העבודה הזאת היו יהודים ואסירים שנשפטו לשנים. אלה ששרדו, אם היית אסיר, בתמורה לעבודתך, שוחררת, אם היית יהודי, נמסרת להמשך טיפול אצל הגרמנים. כך בדיוק הגיע אבי למאוטהאוזן, מהקשים, אם לא הקשה מכולם, ממחנות המוות של הגרמנים. ההגעה לשם הייתה בשלהי המלחמה, וכדי לחסוך תחמושת, ריכזו אותם הגרמנים, את כל היהודים יחד, והפציצו אותם במטוסים. בודדים שרדו. בין ערמה של גוויות שרד גם אבי, בין איברים וגוססים, כולם באותה ערמה. את 17,000 הניצולים הוליכו הגרמנים בצעדת מוות למחנה גונסקירכן. את הנאמר במגילת איכה, "ידי נשים רחמניות בשלו ילדיהן", לא הבנתי. אולי לא רציתי להבין, לא רציתי להאמין, עד שאבי סיפר לי שבאותה צעדה ראה חבר עוצר ליד אחיו הגוסס, אבי ניסה להמריצו שיתקדם, כיוון שאם ימשיך לעמוד הגרמנים יירו בו. אותו חבר ענה: אני רוצה שאחי ימות שלם. הבנתי אז, כן, תופעה של אכילת בשר אדם הייתה גם שם. בגונסקירכן, לשם הגיעו שלדי אדם, אבי במשקל של 45 ק"ג, השכיבו אותם או שהם נשכבו על גוויות, כיוון שהאדמה הייתה בוצית, מי ששכב על הבוץ לא הצליח לקום יותר. טרם העלייה לארץ נשלח אבי על ידי גורמים ציוניים לעבור הכשרה בצבא הצ'כי על מנת להיות לוחם בצה"ל המוקם. בצבא הצ'כי, כשגילו את כישוריו, ביקשו מאבי להישאר ולהתקדם, אבל אבי הסביר להם שמקימים מדינה. שואלים אותי: איך הכירו הוריך. אבי היה מהנדס בניין, ובאחד מהאתרים הציע לו אחד מחבריו לעבודה לחלוק איתו כריך. אבי הודה לו בנימוס, הסביר שלא יאכל זאת כיוון שאינו יודע אם הכריך כשר או לא. אותו חבר אמר לאבי: אם ככה, יש לי מישהי בשבילך. כשהתקשר הרמטכ"ל אביב כוכבי לנחם אותי, סיפרתי לו שכשכתבנו את רוח צה"ל חשבתי שבמקום הערך "אמינות" צריך להיות "יושר". אמינות, חשבתי, זה ביחסים שבין אדם לאדם אחר, בעיקר נוהלי דיווח, יושר זה אדם מול עצמו, יושר מכיל בתוכו גם אמינות. הפרופסורים שהיו שותפים לכתיבת רוח צה"ל הסבירו לי שיושר זה דבר נשגב מכדי שיהיה אפשר לדרוש אותו מכל אדם. נשארנו ברוח צה"ל עם אמינות. אבי היה ישר. אבי עבד כל חייו כמהנדס בחברת משה"ב, יש אנשים שכל חייהם עובדים באותו מקום, חלק מהתקופה ניהל את הפרויקטים הגדולים של החברה בירושלים.

בעיקר בני נוער וסטודנטים, היו מתקשרים מדי ערב לבקש להצטרף לאבי בנסיעתו לירושלים. לעיתים גם אני הצטרפתי, הייתי אז חצי ירושלמי. ההסעה הייתה יוצאת ב-06:45. אבי ירד לרכב עשר דקות קודם, ניקה את השמשות וחימם את המנוע, גם כשכבר היו מכוניות שלא היה צריך לחמם את המנוע. ב-06:45, אבל על השנייה, אבי שחרר קלאץ' ונסע. מי שאיחר אפילו בעשר שניות, ידע שהוא מפספס, גם אני יכולתי להיות בין המאחרים. אבא שלי לא חיכה. עד 06:45 זה זמן שלו, מ-06:45 זה זמן של משה"ב, אין לו זכות להתעכב. ועכשיו, אדוני היושב-ראש, למה ששמנו את הדגש בשיחה שלנו. את הדרך לירושלים בהשבעה הראשונה שלי כחבר כנסת העברנו בשקט. אימי ישבה לידי, דורית ואבי מאחורה. כשנכנסנו כאן למטה לכיכר ליד משרד האוצר, עם הפנייה שמאלה הרגשנו תזזיתיות באוטו. אבא שלי התחיל לזוז. דורית שחשה את הצמרמורת שבגופו שאלה אותו, הסתכלה עליו, ואבא שלי אומר לה: מי היה מאמין לראות את בניין כנסת ישראל? מהמקום שאני הגעתי לכאן, לראות את משכן הכנסת של מדינת ישראל, ועוד במעמד הזה,

כשהתקשר אליי יושב-ראש הכנסת יריב לוין לנחם אותי, סיפרתי לו את הסיפור. הוא ביקש, כפי שאמרתי, אם אני אוכל, לכבוד ייחשב לי, גם לזכותו של אבי, לומר את הדברים האלה כדי שיירשמו בפרוטוקול. האם הדברים האלה יעזרו לנו, חברי הכנסת, להבין מהי באמת כנסת ישראל? האם יש סיכוי שגם אנחנו נתרגש מהאחריות שמוטלת עלינו, מהיותנו חברים בבית הזה, מהמשמעות שלה? עבורנו, העם היושב בציון ובתפוצות, האם אנחנו מבינים מה הייתה המשמעות לגבי דורות של חולמים ולוחמים? לצערי, האתגר הזה הולך ונהיה קשה, אבל לאור מורשתם של הורינו כולנו, לנו אין זכות להתייאש.

תודה, אדוני היושב-ראש. אני מודה לחבר הכנסת אלעזר שטרן על הדברים המרגשים והחשובים מאוד, וכמובן בשם הבית כולו משתתף בצערך. שלא תדע עוד צער. הדובר הבא, חבר הכנסת יעקב טסלר, איננו, חבר הכנסת עוזי דיין, איננו, חבר הכנסת שלמה קרעי, איננו, חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, איננו, חבר הכנסת אופיר סופר. חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ, אתה במקומו, בבקשה,

אדוני היושב-ראש, חבריי השרים, חבריי חברי הכנסת,

חבר הכנסת שטרן,

משתתפים בצערך. קצת לא פייר מה שעשית לנו, כי אחרי הצמרמורת, עכשיו צריך רגע לנשום עמוק ולחזור. מתוך הכרת מקומה ותפקידה וחשיבותה של כנסת ישראל בדורות הנפלאים שלנו, יש לנו אחריות גדולה לתיקון. סימבולי קצת, אדוני יושב-ראש הכנסת, שאתם מתחלפים איך שאני עולה לדבר על הדוכן. ואני שואל את עצמי, השר אמסלם, שמע רגע, תקשיב קטנה, איך אומרים אצלך?

תקשיב דקה, מה עוד צריך

כדי שפעם אחת,

תלמדו למשול, תקיימו את מה שהבטחתם לבוחרים שלכם, תנצלו את הרוב המוחץ שיש לכם בממשלה הזאת ובכנסת הזאת, כי הפריטטי הנורא והלא-דמוקרטי הזה, שבו הזנב מכשכש בכלב, וגוש של איזה 15, 17 מנדטים מנהל 53,

כמה שיש לכם,

תקיימו את שהבטחתם לבוחרים שלכם ותעשו רק את מה שאבי ניסנקורן מרשה לעצמו לעשות? איזה עוד הקלטות צריך לחשוף עמית סגל? איזה עוד תחקירים מטלטלים צריכים לחשוף אנשי התקשורת במדינת ישראל, כדי שפעם אחת, באמת, דודי, פעם אחת, תפסיקו לדבר ותתחילו לעשות? תשמע, שבוע שעבר עמד ראש הממשלה ונתן במסיבת עיתונאים, אחרי שפורסמו ההקלטות הבאמת-מטלטלות האלה, שמנדלבליט אומר: מחזיקים אותי בגרון, תופרים לי תיק, עומד ראש הממשלה ואומר: אין מנוס מלחקור חקירה בלתי תלויה את המערכת הזאת, כדי להחזיר את אמון הציבור במערכת ודמוקרטיה הישראלית.

הבטחתם אתם, הליכוד, נכון, איפה מיקי זוהר? הבטחתם אתם להעלות את ועדת החקירה הפרלמנטרית אחרי החגים. אנחנו כבר אחרי החגים, למי שלא יודע, ראש חודש חשוון, תכף נתחיל להגיד "ותן טל ומטר לברכה על פני האדמה". עכשיו, אם גם השמאל בממשלה היה מתנהג בלארג'יות, אבל לניסנקורן אין בעיה לשים לכם אצבע בעין, לדרוך עליכם, ולהחליט שהוא מתניע תהליך למינוי פרקליט מדינה כלבבו, בניגוד להסכמים הקואליציוניים, בניגוד להסכמות, על הראש שלכם, והוא יודע שאתם תגידו: זה גשם. ואתם פחדנים, דודי. אתה יודע מה? אתם משפילים את הימין. אתם משפילים את רוב העם הזה, שחשב שאתם תייצגו אותו, ששלח אתכם לכנסת ולממשלה כדי שלא תהיו סמרטוטי רצפה של ראש הממשלה האמיתי, של גנץ, של ניסנקורן. אני מעלה את ההצבעה שלי ביום רביעי הזה, כי באמת גדשה הסאה, כי ניגודי העניינים של שופטים ושל מנדלבליט עצמו,

הוא מכתיב הסדר ניגוד עניינים לנתניהו, כשהוא בעצמו עד הצוואר, הוא בקושי את האף מחזיק בחוץ, מחוץ לניגודי העניינים שהוא שקוע בהם עד למעלה.

מה עוד צריך לקרות כדי שתגידו: ואללה, אנחנו הרוב, אנחנו נבחרנו, 53, או 54, סליחה, 54 מול 17, אלה יחסי הכוחות בממשלה הזאת.

פעם אחת תפסיקו להשפיל את הימין, את מצביעיו, את אנשיו, את ערכיו, תהיו נאמנים ותתחילו לשנות. תודה רבה. חבר הכנסת עודד פורר, בבקשה.

חבריי חברי

חברת הכנסת מיכל שיר, אני לא רואה אותה פה באולם, אבל שיזמה את החוק הזה, שיזמתי אותו ביחד איתה, החוק הזה, חבריי חברי הכנסת, החוק הזה נולד בגלל עוול. הוא לא נולד בגלל שהממשלה עשתה את מה שהיא הייתה צריכה לעשות, הוא נולד בגלל שהממשלה לא עשתה את מה שהיא הייתה צריכה לעשות. כל מפת הטבות המס, שקרסה לה בשנה האחרונה, צריכה הייתה להיות מעודכנת על ידי הממשלה, והממשלה לא עשתה את זה. ובעיר עכו העניין הזה פוגע מאוד, דווקא כדי לשמור על צביונה המיוחד. כשניהלתי את ועדת הכספים הזמנית, כשעמדתי בראשות ועדת הכספים הזמנית, פנה אליי ממלא מקום ראש העיר זאב נוימן ואמר לי: משבר הקורונה פוגע שבעתיים בעיר כמו העיר עכו כשנלקחות ממנה הטבות המס. שוחחתי גם עם ראש העיר שמעון לנקרי, והחלטנו שנקדם הצעת חוק, כפי שהבטיח להם ראש הממשלה עוד שנה קודם לכן שהוא יעשה. ואכן מזה נולדה הצעת החוק הזו של חברת הכנסת מיכל שיר ושלי, שאני מקווה שתעבור היום. אבל, מיכל, אני חייב לומר לך שתי מילים: מיכל, עבדת קשה כדי שהחוק הזה יעבור היום בקריאה ראשונה, אבל זה רק אמצע הדרך. המבחן האמיתי שלנו, חברי הכנסת, והמבחן האמיתי של הממשלה יהיה בזה שהיא תאפשר לחוק הזה גם לעבור בקריאה שנייה ושלישית במהרה בימינו, ולא תמתח אותו עד בלי די, שבסוף הוא ייפול מכל מיני סיבות ביורוקרטיות. החוק הזה הוא חוק צודק, אין צודק ממנו, ואני מקווה שבעקבותיו תביא הממשלה אחת ולתמיד את מפת הטבות המס המלאה, שתסייע ליישובים בספר, ליישובים ששומרים על הגדרות שלנו ועל האזרחים שחיים שם. תודה, אדוני. תודה רבה. חבר הכנסת ינון אזולאי, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כבוד השר, חבריי חברי הכנסת, ראשית, מיכל, יישר כוח על החוק החשוב שאת מעלה. אני, כתושב עכו, בשבילי זו גם סגירת מעגל, שמו"ר אבי הביא את זה בשנת 2001, חברי הבית בוודאי זוכרים זאת, ולצערנו החוק פג באיזשהו שלב, ואת מביאה, ובשבילי זו גם התרגשות, ואני מקווה שבאמת הממשלה תעשה זאת ותמשיך איתו עד הסוף. ואם זה ייגמר עד כ"א במרחשוון, דבר שהוא קשה, אבל זה גם יהיה לעילוי נשמת מו"ר אבי,

רק להגיד לכם, כתושב וכיליד עכו, כמי שגדל בעיר עכו, את החשיבות של חוק זה. החוק הזה בעצם בא ואומר להביא אוכלוסייה חזקה לעיר, כי ברגע שרק אוכלוסייה חלשה נמצאת, אנחנו משלמים על זה מחירים כבדים. אנחנו משלמים על זה מחירים כבדים ברחובות כשהפשע גובר, וכשיש פשע יש רעב, כשיש רעב, שעמום מביא לבטלה, ואז בעצם למדינה זה יעלה יותר. אני כתושב עכו גדלתי בעכו, גדלתי בצילו של הרב לופס, זכר צדיק וקדוש לברכה. חונכנו,

שאצלו היה "לא תגורו מפני איש", אבל האהבה שלו לכל אדם באשר הוא אדם, אהב אותו, וככה חונכנו. השבוע אנחנו מציינים את פטירתו של מרן רבנו עובדיה יוסף, שבע שנים להסתלקותו. כאשר אבא שלי נבחר לכנסת הוא קרא לו ואמר לו: תדע לך, בעיר עכו יש לך תפקיד חשוב, מעבר לכך שאתה חבר כנסת ושליח ציבור, תפקיד שבו אתה צריך לאחד בין כל העם, תפקיד שאתה צריך לשמוע את החלש ולעזור לחלש. החזק יגיע אליך, אבל החלש, אתה צריך לקחת אותו, לחזק אותו. זה התפקיד שלך בעיר כמו עכו, עיר אשר באמת נמצאים בה מכל גווני הקשת: נמצאים בה יהודים וערבים, דתיים וחילוניים, חרדים ודתיים לאומיים, עיר לדוגמה ומופת. אני קורא לכל חבריי, באמת דווקא ביום כזה שיש הרבה מחלוקות לצערנו סביב ההנהגה, סביב הנגיף, כל אחד בא ועולה לפה ונותן, משלח את הרסן שלו. אולי באמת, ידידי אלעזר שטרן, שאני משתתף בצערך, עשית פה קצת רוגע, קצת רוגע בכל הג'ונגל שהלך פה. אתה יודע, מצד אחד אני בא ואני אומר: דיבר פה חבר כנסת מישראל ביתנו על החרדים, ואמרתי: אני אעלה ואני אחזיר.

אני אומר: אם זה שעליתי, ועוד אחד עולה ועושה את הרוגע הזה, זה יהיה לעילוי נשמת מו"ר אביך, כי אני חושב שבימים האלה אנחנו צריכים דווקא את האחדות, דווקא את הרוגע, דווקא את השקט, לראות איך אנחנו מחבקים את השני ולא אנחנו מחרחרים ריב ומפיצים שנאה. אם אנחנו נפיץ אהבה, תאמין לי שהכול כבר ייפתר לבד.

תודה רבה. חבר הכנסת יעקב אשר, חבר הכנסת רם בן ברק, מוותר, חבר הכנסת אוריאל בוסו, חברת הכנסת אוסנת הילה מארק, חבר הכנסת מאיר כהן, מוותר. חבר הכנסת אופיר סופר. אחרונת הדוברים אחריו, קטי קטרין שטרית, מוותרת? שלוש דקות, בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, בפתח דבריי אני רוצה לברך את חברת הכנסת מיכל שיר ואת ראש העיר שמעון לנקרי על שיזמו ודחפו את החוק החשוב הזה,

מזכיר לנו שצריך ליישב את הגליל גם בימים אלו. מכאן אני רוצה לדבר על המשבר שאנחנו נמצאים בו, על זה שאנחנו, ברוך השם, הצלחנו להוריד, ממשלת ישראל הצליחה להוריד את התחלואה, והיציאה מהסגר צריכה להיות יציאה מאוד מאוד זהירה ועם המון המון אחריות. וכאן אני רוצה לדבר על זה שאנחנו נמצאים במשבר בריאותי, כלכלי, אבל גם משבר חינוכי. ילדי ישראל נמצאים בתקופת המתנה של למעלה משבעה חודשים. המושג "תקופת המתנה" מוכר לנו מתקופה אחרת, אבל הם בערך יושבים באותו מצב, חלקם סביב המסכים, ולא עושים יותר מדי, וזו סיטואציה שהיא לא פשוטה. ומדוע כל כך חשוב לי לדבר על זה? כי אנחנו לא עוסקים כאן בשעות הבייביסיטר, ואנחנו לא עוסקים כאן באמת באיך להניע את גלגלי המשק. המושג "חינוך" במדינת ישראל בחודשים האחרונים הפך למנוע הצמיחה של גלגלי המשק, ואנחנו מוכרחים וחייבים לשנות את היחס לסוגיית החינוך במשבר הזה.

רוצה לגעת בקצרה בשלוש נקודות מרכזיות: הנקודה הראשונה זה שאנחנו מוכרחים להניח הנחת יסוד ששנת הלימודים הקרובה לא תהיה שנה רגילה. שנת הלימודים הקרובה לא יכולה להיות שנת לימודים רגילה, ואם היא תהיה רגילה אז הופתענו וחזרנו לאותה המתכונת שאנחנו יודעים לעבוד בה. הנקודה השנייה שאני רוצה לדבר עליה, שבסוגיה החינוכית חשוב לא מעט, הרבה מעבר להקניית הידע, הרבה מעבר להשכלה, הקשר האישי והרגשי של המנהלים עם המורים, ובעיקר, בעיקר, בעיקר של המחנכים עם הילדים. יש לקשר הזה משמעות מן המעלה הראשונה, ואנחנו חייבים ומוכרחים לדאוג שהוא יתקיים. הנקודה השלישית, והיא עוסקת אולי בתפקידו של משרד החינוך בהקשר הזה, זה לתת קריאת כיוון, ומעבר לקריאת הכיוון שצריך לתת,

אני מסיים. לתת אוטונומיה ניהולית, ותפקידו של משרד החינוך בעיקר לאפשר את התהליך החינוכי שאותו ייצר כל מנהל בבית ספרו, כפי שאנחנו רואים שזה יכול, וכולנו מדברים על זה, שאוטונומיה לרשויות היא טובה, אז גם אוטונומיה למנהלי בתי ספר היא טובה ומצוינת.

אני מסיים. הסוגיה הזאת היא חשובה, העיסוק בסוגיה הזאת ולהעלות אותו על סדר-היום הוא חשוב, חשוב שזה ייעשה על ידי נבחרי הציבור, חשוב שזה ייעשה בתקשורת, וחשוב שזה יטופל בממשלת ישראל,

חברת הכנסת קטי קטרין שטרית, איננה. חברת הכנסת מיכל, מיכל, את רוצה לסכם? בבקשה. לא, כל מי שרוצה להצביע צריך לשבת במקומו, כל מי שרוצה להצביע, אני אחכה, כל מי שרוצה להצביע שיעלה, ישב במקומו. אני לא אספור אף הצבעה של מי שיהיה למטה. חבריי חברי הכנסת, אדוני היושב-ראש, אני ממש בקצרה רוצה להודות

לשותפיי לחוק, ואני מקווה שבזמן שאני מדברת גם הרוב הנדרש יגיע לכאן למליאה. יש לך רוב, יש. אני רוצה קודם כול להודות לראש העיר שמעון לנקרי, שנלחם ללא מורא למען התושבים של העיר עכו. האיש הזה חדור מטרה לעזור לתושבים שלו ברמה בלתי רגילה. גאווה לראות ראש עיר שעובד כל כך קשה למען התושבים. אני רוצה להודות לידידי חבר הכנסת גדעון סער.

כנראה בלעדיו החוק הזה לא היה יוצא לפועל. בלי הרשימה המשותפת לא היה יוצא לפועל.

אני רק התחלתי, חכה, תן לי. לחבר הכנסת עודד פורר שחתום איתי על החוק והעיר עכו חשובה לו, כמובן, כמובן, לראש הממשלה נתניהו שנתן הבטחה בעת בחירות ועמד בה, ולשר האוצר. תשמעו, הליך החקיקה הזה הוא ארוך ומייגע, לא פשוט בכלל עד שהגענו לקריאה ראשונה הזו. לא סתם המליאה רועשת וגועשת, זה חוק שנגרר ונגרר לתיקון עוול שהיה צריך לקרות כבר מזמן. עכו היא עיר מיוחדת ויפהפייה שמתגאה בדו-קיום שלה. אני מאוד גאה שהחוק הראשון שלי כאן בכנסת הוא חוק שמאחד את כל סיעות הבית. בין אם זה בתמיכת הרשימה המשותפת, שאכפת לה מתושבי העיר עכו, ומסתכלים על כל אות ועל כל מילה בחוק. ללא המשותפת אין 50. ללא המשותפת אין 50. יש גם הקואליציה, אבל האכפתיות שלכם גם כלפי תושבי העיר ראויה לציון לחלוטין. ובין אם מדובר על כל סיעות הבית מהאופוזיציה ומהקואליציה.

זאת גאווה דווקא בימים כאלה של פילוג שאנחנו חווים אותו, ואנחנו רואים את הסיעות החרדיות, אנחנו רואים את ש"ס, אנחנו רואים את יהדות התורה. חבר'ה זה לא הולך ברגל לראות את כל סיעות הבית תומכות בחוק אחד. בשם תושבי העיר עכו אני מודה לכם על תמיכתכם בחוק החשוב הזה ובתיקון העוול הזה, ומי ייתן והקריאה השנייה והשלישית יקרו מהר באותה תמיכה, אהבה ורצון טוב לתיקון העוול למען תושבי העיר עכו,

תודה רבה, אנחנו עוברים, את יכולה להישאר כאן אני ספור אותך, את יכולה להישאר למטה, אני אספור אותך. הצעת חוק ביטול פקודת מס הכנסה (הטבות מס יישוב עירוני מעורב) התש"ף 2020, בקריאה ראשונה, נא להצביע, חברי הכנסת. ההצעה להעביר את חוק ביטול פקודת מס הכנסה

בעד, 85, אחרי שאני מוסיף את חברת הכנסת מיכל. אני אמרתי: מי שלא יושב במקומו אני לא אספור אותו.

לא יכול להוסיף אתכם לפרוטוקול. לפרוטוקול, להוסיף את שניהם לפרוטוקול. גם את חבר הכנסת אלקין לפרוטוקול וגם אותך לפרוטוקול. זה התקנון, לא יכול להיות, מי שלא ישב במקום, אני אמרתי, לפרוטוקול. פנינה תמנו שטה, השר אלקין, חבר הכנסת סמוטריץ,שלושתם לפרוטוקול. הודעה ליושב-ראש ועדת הכנסת חבר הכנסת איתן גינזבורג,

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני מתכבד להודיע על איוש חבר הכנסת, על איוש חברות במקומות הפנויים לסיעת יהדות התורה על ידי חבר הכנסת אליהו ברוכי בוועדות הכנסת הבאות: בוועדת הפנים והגנת הסביבה, בוועדה המיוחדת לעניין נגיף הקורונה החדש ולבחינת היערכות המדינה למגפות ולרעידות אדמה ובוועדה המיוחדת להתמודדות עם סמים ואלכוהול. אין צורך בהצבעה, תודה רבה, אדוני. הצעת החוק תעבור לוועדת

להמשך הכנתה לקריאה שנייה ושלישית. אנחנו עוברים להצעת חוק חוזה הביטוח (תיקון מס' 10) (הארכת תקופת ההתיישנות), התש"ף 2020, לקריאה ראשונה. יציג את הצעת החוק חבר הכנסת אופיר כץ.

אדוני. אדוני היושב-ראש, חבריי השרים, כנסת נכבדה, אני ניצב בפניכם היום להציג את הצעת החוק שהגשתי, הצעת חוק חוזה הביטוח, תיקון, הארכת תקופת התיישנות. זו הצעת חוק חשובה, חברתית וצודקת, שתתקן עוול שנעשה לחלשים בחברה הישראלית. חוק ההתיישנות מגדיר תקופת התיישנות בת שבע שנים ברוב התחומים שבהם ניתן להגיש תביעה לבית המשפט, אך במקרים של נכות, מחלה או ביטוח חיים, חוק חוזה הביטוח קובע תקופת התיישנות בת שלוש שנים בלבד. תקופת ההתיישנות הקצרה פוגעת באופן קשה במבוטחים ובמיוחד במוחלשים שבהם. אלו, שלא מכירים את זכויותיהם ודרכי המימוש, משלמים שנים ארוכות לחברות הביטוח, ובשעת צרתם הקשה ביותר לא מקבלים מענה. תקופת ההתיישנות מתחילה להיספר מרגע שקמה למבוטח הזכות לתבוע את הביטוח, משמע מרגע גילוי המחלה או קביעת הנכות. הדבר היחיד שעוצר את מרוץ ההתיישנות הוא הגשת התביעה לבית המשפט, לא לחברות הביטוח אלא רק לבית המשפט. עלול להיווצר מצב אבסורדי שחברות הביטוח נוהגות בחוסר תום לב, מעכבות ומשתהות בזמן שהמבוטח בכלל לא ער לזה שתקופת ההתיישנות חולפת. הגיעו אליי סיפורים רבים, מרתיחים, על סירובים בכתף קרה לסייע לאלו הזקוקים לכך יותר מכול, רק בשל תקופת ההתיישנות המקוצרת. הצעת החוק שאני מגיש בפניכם היום מבקשת לתקן את העוול הזה, ולהאריך את תקופת ההתיישנות לחמש שנים.

לחייב את חברות הביטוח להתריע בפני המבוטחים פעמיים טרם סיום תקופת הזכאות לתביעה: שנה לפני כן, ושלושה חודשים לפני כן. ההצעה תעזור למבוטחים המוחלשים למצות את זכויותיהם בצורה טובה יותר ותיצור צדק והוגנות. אני מברך על כך שהצלחנו להביא את החוק להצבעה למרות המצב המורכב.

ותודה לך, דודי חברי, על שעזרת לי לאורך כל הדרך לקדם את זה, תודה רבה. ועוד מילה, ראיתי

שתמכו בוועדה, הצמידו את החוק שהם הגישו לחוק שלי. אז אני רק מבקש מכם, בפעם הבאה שאתם מצמידים,

אהלן וסהלן, אבל תעזרו לי גם במאבקים. היה לי חודש מאבקים מול האוצר, מול חברות הביטוח, לבד. בפעם הבאה תעזרו גם במאבקים.

תודה רבה לך. יש הצעת חוק מוצמדת של חבר הכנסת אוסאמה סעדי. בבקשה, חבר הכנסת אוסאמה סעדי, עד שלוש דקות. לאחר מכן נעבור לרשימת הדוברים. כבוד היושב-ראש, כבוד השר, חברי אופיר כץ, לפני שאדבר על הצעת החוק הזאת אני רוצה לברך את תושבי עכו (אומר בערבית: הערבים והיהודים) על הצעת החוק, שעברה ברוב גדול מאוד, 84 תומכים. כמובן שאנחנו, הרשימה המשותפת, היינו כאן בהתגייסות מלאה של 14 חברי כנסת שתמכו בהצעת החוק הזאת. כבוד היושב-ראש, הצעת החוק שלי ושל חבריי, אחמד טיבי וסונדוס סאלח, אנחנו הגשנו את הצעת החוק הזאת ואמרתי לך, אופיר, מהרגע שהעברת את הצעת החוק הטרומית וביקשת להאריך את זה לשבע שנים, כמובן שאנחנו ברשימה המשותפת תמכנו בהצעת החוק הזאת. אנחנו היינו גם בוועדות והייתי איתך בוועדה, נלחמנו וגם דיברתי עם שר המשפטים וגם עם חברות הביטוח. בסופו של יום, ההצעה המקורית שלך הייתה להאריך את זה לשבע שנים, ההצעה שלנו הייתה לחמש שנים, ובסופו של דבר התפשרת על חמש שנים. זאת ההצעה המקורית שלנו, אני חושב שזאת הצעה מאוזנת, היא שומרת ומגינה על זכויות הקבוצות החלשות. כי מי מחכה לתקופה המרבית להתיישנות? הקבוצות החלשות, הזקנים שיש להם ביטוח חיים. ואנחנו דיברנו על זה שביטוח חיים, לפעמים מחכים ובגלל הטיפולים הרפואיים עוברת התקופה של שלוש שנים, לכן אמרנו שאנחנו נאריך את זה. ובאמת, מדובר בהצעת חוק שהיא חברתית ביותר, שמגינה על זכויות המבוטחים. כמובן, זה לא עולה הרבה לחברות הביטוח, ואת זה הוכחנו גם בוועדה. ולכן, טוב שגם חברות הביטוח וגם המפקח על הביטוח באגף הביטוח ושוק ההון במשרד האוצר תומכים בהצעת החוק הזאת. כמובן שאנחנו נצמיד את זה, כי אני הגשתי הצעת חוק כזאת כבר בכנסת העשרים,

כאופוזיציה, השר אמסלם, עד שמגיע חבר כנסת מהקואליציה שדוחף את זה, אז כמובן אנחנו תומכים בזה. אנחנו לא באים ואומרים: אנחנו נגד כל הצעת חוק. ראיתם לפני כמה דקות, השר אמסלם, כשיש הצעת חוק, אם היית מעביר את זה בכנסת העשרים, מה היה עושה עכשיו חבר הכנסת אופיר כץ? בדיוק, מה היה עושה אופיר כץ? אני שמח מאוד שאנחנו מעבירים עוד הצעת חוק חברתית היום, חבריי ואני. אני מבקש, כבוד השר אמסלם, שנריץ את זה כי זה התעכב כבר הרבה זמן. צריך כבר להעביר את זה בקריאה שנייה ושלישית. תודה, ואני מבקש מכולכם לתמוך בהצעת החוק הזאת. תודה רבה. חבר הכנסת אחמד טיבי. מכובדיי, (אומר דברים בערבית: אני רוצה לברך את תושבי עכו היקרה על חוק הטבות המס, שעבר בתמיכה, בפעילות ובנוכחות מסיבית של חברי הכנסת מהרשימה המשותפת, בעיקר בוועדת הכספים, ופה בהצבעה.)

אני רוצה לברך את תושבי עכו על העברת חוק הטבות המס, בתמיכת הרשימה המשותפת, גם בפעילות חרוצה בוועדת הכספים בעיקר, בתיקונים. מגיע לתושבי עכו, מגיע גם ליישובים אחרים, כפי שאמרתי, גם אעבלין, גם כאוכב אבו אל-היג'א, נמשיך לעבוד בנושא הזה. החוק שהציג חבר הכנסת אוסאמה סעדי, שיזם את החוק, חוק ההתיישנות בביטוח, היה צריך לעבור, אבל טוב שיש את אופיר. לכן אני שואל אותך כשר המקשר: האם עברה הצעת חוק פרטית של האופוזיציה מאז הכנסת הזאת ועד עכשיו? זו ההצעה הראשונה. זה אומר הרבה על הכנסת הזאת, שלא נותנים לה לפעול, לא נותנים לה לחוקק חוקים. אנחנו מאוד רוצים לחוקק חוקים, מכובדי השר המקשר. תקיימו את הישיבות של ועדת השרים לענייני חקיקה,

תודה רבה לך. חבר הכנסת אלי אבידר,

חבר הכנסת מיקי לוי, מוותר, חבר הכנסת מתן כהנא,

חבר הכנסת איציק פינדרוס, מוותר. חבר הכנסת אלכס קושניר, שלוש דקות,

כבוד היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, קודם כול אני באמת רוצה לברך את תושבי עכו, זה באמת צעד מאוד חשוב, אבל באותה נשימה אני רוצה לשאול: מה קורה עם תושבי אשקלון? מי שלא זוכר, אני אזכיר לו שראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע ביולי 2019, בשיא מערכת הבחירות, והבטיח לתושבי אשקלון גם עדיפות א', גם מיגון וגם הטבות מס, אחריו, בערך בנובמבר, הגיע השר אריה דרעי ופשוט חזר על אותה הבטחה בדיוק, גם בקיץ, עכשיו, הגיע השר אלי כהן והבטיח את אותו הדבר. אז אני שואל את עצמי

הבטחות הבחירות שהבטיחו חברי הליכוד הולכות להתממש. תושבי אשקלון, למי שלא זוכר ולא יודע, חוטפים אש במשך כבר יותר מעשר שנים, וזו העיר המטווחת ביותר אחרי שדרות. וכל ההבטחות שלכם כנראה לא שוות הרבה, כי את הצעת החוק שלי הפלתם, והבטחתם החלטת ממשלה ולא קיימתם. אז אני שואל אותך, אדוני השר המקשר, האם יש לכם בתכנון

לקיים את ההבטחה עבור תושבי אשקלון? כי אין שום הבדל בן ילד שחוטף רקטה באשקלון לבין ילד שחוטף רקטה בנתיבות, למשל, כי שם יש את הטבות המס. לכן באמת אני קורא לכם לקיים את ההבטחה.

זה אומר שבדקתם את יישומה, בדקתם שזה אפשרי, אז תקיימו אותה ותיתנו סוף-סוף בשורה לתושבי אשקלון.

תודה רבה לך. חבר הכנסת אבו שחאדה, מוותר, חבר הכנסת אוריאל בוסו, מוותר. חבר הכנסת אריאל קלנר, איננו, חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ'; חבר הכנסת ווליד טאהא, חבר הכנסת ינון אזולאי, חבר הכנסת עופר כסיף,

חברת הכנסת מרב מיכאלי, חבר הכנסת יעקב טסלר, חבר הכנסת ניצן הורוביץ, חבר הכנסת סובה, חבר הכנסת מאיר כהן, חבר הכנסת עודד פורר, חברת הכנסת יוליה, חברת הכנסת קרן ברק, חבר הכנסת איימן ח'טיב יאסין, איימן לא, אימאן ח'טיב יאסין, סליחה, אימאן ח'טיב יאסין, חבר הכנסת ישראל אייכלר, תמר זנדברג, מיכאל מלכיאלי. אורלי פרומן, מלכיאלי כאן? עדיף לשאול מי רוצה לדבר, ואז.

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, מחר בלילה זה יום האזכרה השביעי של הרב מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. דמותו של הרב עד היום חרוטה בליבנו כאיש המאחד, האדם הגדול הזה, שלא לחינם מיליון איש ליוו אותו בדרכו האחרונה. הלוויה הגדולה בתולדות ישראל. הלוויה הגדולה בתולדות עם ישראל.

אני חושב שדמותו של הרב תיזכר פה עוד הרבה הרבה שנים כאיש של מהפכות, כאיש שהציבור הספרדי, בוודאי עולם התורה היה נראה אחרת בלעדי האיש הזה. והרבה דיברו על האדם הגדול, על 90 שנות תורה, 60 ספרים שהוא חיבר, 50,000 ילדי רשת החינוך התורני של ש"ס שבזכותו, על הפריפריה, על תנועת ש"ס. רק אני הייתי רוצה לשתף אתכם בסיפור קטן, שאולי מגמד את הדמות הגדולה, אבל אולי מלמד יותר מכול מי היה אותו איש: הייתי ילד, והלכתי להתפלל אצלו תפילת שחרית של שבת. הלכנו ברגל עד הר נוף, והגעתי להתפלל אצל הרב. אחרי התפילה בא אליו אדם, אומר לו: כבוד הרב, אני יחד עם אשתי פה, יש לנו צרה ורוצים לשתף את הרב. ילד סקרן לשמוע צרות של אחרים, אז באתי לשמוע מה הדיון. האישה באה לרב, אומרת לו: הרב, אני נשואה 21 שנה ואין לי ילדים. אין לי ספק שהרב, ממרום שנותיו, כבר שמע עשרות, אולי מאות סיפורים כאלה, עכשיו שבת אחרי התפילה,

אין לה 21 שנה ילדים, ואני מסתכל על הרב לראות מה התגובה שלו, אדם בגיל 80, אבא למשפחה, סבא לנכדים, והוא פתאום פורץ בבכי כאילו אמרו לו את דבר האסון. בכי אי-אפשר לביים, בכי נוראי. אתה רואה את הרב שלך, מעל גיל 80, מתחיל לבכות, ואנשים ככה מרגישים לא בנוח,

והוא לא, הוא נשען על האבא, הוא מתחיל לבכות, והאבא מרגיש לא בנוח, והאימא, שגרמו לרב לבכות. הוא מתחיל לברך אותם: ה' יעזור לכם, איך אתם מתמודדים עם זה? והתחיל לעודד אותם. זה סיפור קטן, ואולי יש עוד סיפורים כאלה, אבל זה מראה על רגישות לצרה של הזולת. אדם שחש את הצרה של השני, "עמו אנכי בצרה". התורה אומרת שהקדוש ברוך הוא בחר את משה רבנו כי הוא הלך לכבש הקטן, הוא ראה אותו רץ למים, הוא הרים אותו. הוא אמר: מסכן הכבש, רץ את כל הדרך,

אז משה הלך והרים את הכבש והחזיר אותו לעדר. המנהיג הגדול נמדד בהתייחסות שלו לאדם הקטן, והוא פרץ בבכי כי הוא ראה את הצרה,

של אותה אישה מסכנה ש-21 שנה היא בלי ילדים. הצוואה של הרב עובדיה יוסף, זיכרונו לברכה,

כנציגי ציבור: כשיש אדם חלש שמתקשר אליך וצריך את העזרה שלך, כל העולם שלו תלוי בצרה הזאת. אני חושב שאנחנו כולם מחר נדליק נר לזכרו של הרב. אני חושב שעוד הרבה שנים נתגעגע לדמות המאחדת הזאת, הכל-כך גדולה וכל כך חסרה.

תודה רבה לך. חברת הכנסת סונדוס סאלח. כבוד היושב-ראש, חברי וחברות הכנסת, קודם כול ברכות לתושבי עכא על ההישג החשוב הזה, וגם ליוזמות וליוזמים. אני אדבר על חוק הביטוח, התיישנות בביטוח הלאומי. זה אחד החוקים המאוד-חשובים, במיוחד בחברה הערבית, מכיוון שיש פער בין ההסברה בחומרים, וגם בהנגשת המידע הקיים, גם במוקדי הביטוח הלאומי עצמם, גם בסניפים, גם באתרים לאזרחים הערבים דוברי השפה הערבית. אז הפער הזה מייצר פער גם כן בהנגשה לשירות הזה ולזכות הזו. חוק ההתיישנות מאפשר לאנשים רבים יותר לגשת לזכות הזו ולממש אותה ולקיים אותה, במיוחד נוכח ועל רקע המצוקה הכלכלית הקשה מאוד, ויאפשר ליותר נשים לממש את הזכות הזו.

חבר הכנסת יוסף ג'בארין. סמי אבו שחאדה.

קראת? לסמי אבו שחאדה. אני אחר כך.

מבחוץ זה היה נשמע כמו השם שלי. היושב-ראש, אנחנו רוצים לשתות מים.

חברים, אני ארשה להצביע מלמטה, אבל אם יש הרבה חברי כנסת אז לא.

אז כל אחד ישב במקום שלו ואז זה יהיה ממוחשב. תשתה מים,

כבוד היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, עדיין לא בטוחים פה בכנסת על מה חתמו בהסכם ההיסטורי הזה, כי היו שלושה הסכמים שונים בשפות שונות, וכבר באותו מעמד חגיגי היסטורי עומד פה ראש הממשלה ומפר את ההסכם. אני מניח שאתם לא שמתם לב, כי הרוב גם הסכים בלי לקרוא את ההסכם, יש שם סעיף חשוב שלא ממשלת ישראל ובטח לא העומד בראשה יכולים לעמוד בו. הסעיף החשוב הזה אומר שהממשלות שחתומות על ההסכם צריכות להפסיק שני דברים חשובים: אפליה והסתה. טוב, איך תתמודד עם זה ממשלת ישראל? איך תוכל ממשלת ישראל וזה שעומד בראשה לחיות בלי אפליה ובלי הסתה? וכדי שיוכיח את מה שאני אומר, כבר באותו יום, יוצא אחרי הנאום ההיסטרי ונותן ציוץ מזעזע. אלוף העולם בהסתה יוצא בעוד ציוץ נגד הרשימה המשותפת, ואחריו כל מקהלת הגזענים הקטנים מתחילים להסית נגד הרשימה המשותפת. באותו יום, כשעדיין הם לא יודעים על מה חתמו, כבר הפרו את ההסכם. כי ככל הנראה המגפה הזאת שנובעת מגזענות, לא רק כלפי הערבים והעם הפלסטיני, אלא כלפי הערבים בכלל, לא רק הערבים הפלסטינים. לא במקרה יש ההתנשאות, היהירות והגזענות הזאת בגוף הטקסט, שמדבר שם על יחסי הכוחות במזרח התיכון בין הראש היהודי לכסף הערבי. אנחנו רואים את זה גם ביחס כלפי האוכלוסייה הערבית בכל תחומי החיים ובחגיגה במקהלה הזאת של המסיתים כל הזמן נגד הרשימה המשותפת. בניגוד למה שעושה ראש הממשלה ובניגוד למה שעושים כל הגזענים הקטנים האחרים במקהלה שלו, אנחנו במשותפת נמשיך להיאבק למען מדינת כל אזרחיה ולמען צדק, שוויון ודמוקרטיה לכל האזרחים.

תודה רבה. חבר הכנסת ג'בארין, בבקשה. תודה,

היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, השר אמסלם, אני רוצה להעלות נושא, שלמרות הרגישות והחשיבות שלו עוד לא עלה בדיונים היום. זה הנושא של פיצויים לנפגעי גל השרפות שהיה לאחרונה בנוף הגליל, עין מאהל, אכסאל והאזור של נצרת, כמו גם פוריידיס, כפר קרע, אום אל-קוטוף. כאשר אני שומע ואני קורא שהממשלה מחליטה להקצות 25 מיליון שקל לפיצוי על הנזקים בנוף הגליל, שכמובן אנחנו לא רק שמברכים על זאת, אלא אנחנו ברשימה המשותפת היינו הראשונים גם לבקר שם, להזדהות עם העירייה, עם ראש העירייה רונן פלוט, עם סגן ראש העירייה ד"ר שוקרי עואודה, עם התושבים. ואנחנו גם ביקרנו בעין מאהל, ביקרנו באכסאל, היו נזקים גם בדבורייה, ביקרנו גם בפוריידיס, היינו בקשר גם עם המועצה המקומית בכפר קרע, ואני תוהה, כבוד השר: מדוע הפיצויים רק לנוף הגליל? מה עם הנזקים האחרים שנגרמו באותה שרפה, באותו גל של שרפות? אני גם רואה שבהחלטת הממשלה יש הקצאה של 21 מיליון על הנזקים לתושבים, ויש 4 מיליון שמוקצים ליצירת קווי חיץ, שבאמת כל כך נחוצים באזור הזה, כמו באזורים האחרים. קו חיץ זה ההפרדה בין היער לבין הבתים. הם לא עזרו הפעם. בגלל הרוח זה הגיע גם לבתים.

אבל הפעם גם בתוך ה-25 מיליון הקצו 4 מיליון באופן מפורש כדי לחזק, לתגבר, אולי לעשות את ההתאמות הנדרשות בקו החיץ. ואלה בדיוק גם נקודות התורפה שאני ראיתי במו עיניי יחד עם ראש המועצה המקומית באכסאל, יחד עם ראש המועצה המקומית בעין מאהל. זו השיחה שהייתה לי גם עם ראש המועצה המקומית בכפר קרע, גם כשפגשתי את התושבים בפוריידיס. העניין הזה של קו חיץ הוא מאוד חשוב גם בכל האזורים הללו. אילו נזקים היו שם? בעין מאהל הנזקים היו לעצי זית של עשרות דונמים, בתים פחות, אבל עצי זית, זה באזור עין מאהל. בפוריידיס אלה היו גם רכבים וגם חנויות, חנויות של חומרי בנייה, חנויות של ירקות. כל החנויות נשרפו יחד עם כמה רכבים.

אתה טוען שאסונות טבע, בניגוד לממשלה, לא מבדילים בין יהודים לבין ערבים? חברי אבו שחאדה, אסונות טבע אכן לא מבדילים בין יהודים לערבים. הם שונים מהממשלה, אדוני.

ולא מבדילים בין צפון לדרום ובין מרכז לפריפריה, וגם אנחנו ברשימה המשותפת, כשהזדעקנו להיות עם התושבים, גם אנחנו לא הבדלנו בין יהודים לערבים, ולכן היה חשוב לנו שגם האקט הממשלתי של ביצועים יכלול את כל הנפגעים, כל היישובים שנפגעו, כל התושבים וכל הרשויות המקומיות. אני מקווה שיש אוזן קשבת גם בקואליציה, כדי שתקדם את הנושא הזה.

חבר הכנסת מנסור עבאס, מוותר. מוותר. חבר הכנסת איימן אודה,

רם בן ברק, עמית הלוי, היבה יזבק, אופיר סופר, יוסף טייב, מוותר.

ג'אבר עסאקלה, עידן רול, איילת שקד, יואב סגלוביץ'; עוזי דיין, חבר הכנסת אנדרי,

אלעזר שטרן, קטי קטרין שטרית, יאיר גולן, יעקב אשר, חברת הכנסת טלי, מוותרת, אוסנת הילה מארק, קארין אלהרר. אתה רוצה לסכם או שנלך להצבעה? הצבעה. אנחנו מצביעים. נא לשבת במקומכם, חברי הכנסת, כדי שאנחנו נוכל להצביע. אנחנו הולכים להצבעה.

בעד, 15, אין נמנעים, אין מתנגדים. אני מוסיף את חבר הכנסת מנסור. בעד, 16, חבר הכנסת יוסף ג'בארין, חבר הכנסת ווליד טאהא, חברת הכנסת מיכל,

מאי וחבר הכנסת מיקי לוי. כמה יוצא לנו? אימאן, לא הצלחת להצביע?

חברת הכנסת אימאן בעד. גם אני לא הצבעתי. היית בפנים? כן. גם אותה להוסיף, גם את חבר הכנסת אלכס קושניר להוסיף, כמה יצא? הוספתי אותך, מאי גולן. 25 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. הצעת החוק עברה בקריאה ראשונה ותועבר לוועדת הכספים להמשך הכנתה לקריאה שנייה ושלישית. אנחנו מצביעים על הצעת החוק של חבר הכנסת אוסאמה סעדי. חברי הכנסת, נא לשבת במקומכם. אנחנו מצביעים שוב, על הצעת החוק של חבר הכנסת אוסאמה סעדי.

הביטוח (תיקון, הארכת תקופת ההתיישנות),

בעד, 16, אין נמנעים, אין מתנגדים. אני מוסיף את חבר הכנסת אופיר כץ, חבר הכנסת יוסף ג'בארין, חברת הכנסת מיכל, חבר הכנסת ווליד טאהא,

סמי אבו שחאדה. גם חבר הכנסת סמי אבו שחאדה. כמה יצא? 21 בעד, אין נמנעים. הצעת החוק המוצמדת עברה בדיון מוקדם, ותועבר להמשך הכנתה בוועדת הכספים. תם סדר-היום.